וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום שני כ"ו באייר התשפ"ד, 3 ביוני 2024. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4598/25 וכלה בהצעת חוק פ/4621/25: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, הודעה ללקוח על אודות יתרה בחשבון עובר ושב שאינה נושאת ריבית), התשפ"ד 2024, מאת חבר הכנסת ארז מלול, הצעת חוק משפחות

עוד אודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת הודיעה חברת הכנסת חוה אתי עטייה כי היא חוזרת בה מהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, כשירות להיבחר), התשפ"ג 2023, שמספרה פ/3521/25.

תודה רבה. הנושא הראשון על סדר-היום, הצעות להביע אי-אמון בממשלה. אני מזמין את חברת הכנסת שלי טל מירון לנמק את ההצעה מטעם יש עתיד. בבקשה, גברתי. אתה יודע שיש מעל שישה מיליון הצעות כאלה?

רבה. אדוני היושב בראש,

חבריי חברי הכנסת, היום הוא היום ה-241 למלחמה. אני כמובן רוצה לפתוח בלחזק את המשפחות שאני רואה כאן ביציע. אנחנו מתפללים ותומכים שתהיה לנו עסקה ובמהרה וש-124 החטופים והחטופות שלנו ישובו הביתה מיידית. אזרחי ישראל, העם רוצה ביטחון, הוא רוצה להוריד את יוקר המחיה, הוא רוצה עוצמה, הוא לא רוצה חולשה, הוא לא רוצה הרכנת ראש. הוא רוצה זקיפות קומה ותבונה מדינית, אבל עם תקיפות, ואת זה נביא להם. לא רק אני אומרת את זה, גם ראש הממשלה נתניהו אמר את זה בנאומו ביום הבחירות ב-2022, לפני שנה וחצי. אבל נתניהו, נכשלת, נפלת, פישלת. אלו מילים קטנות לעומת מה שעשית לנו. אתה אחראי לממשלה הכי גרועה בתולדות המדינה. באמת אין ממשלה שמתחרה אפילו בממשלה הזאת, לא הממשלה שאחראית ל-1973,

זו ממשלה שבושה לכולנו שהיא עדיין בשלטון. העם רוצה ביטחון. העם רוצה ביטחון, אבל הוא קיבל את חזון יום הדין של חמאס בהתגשמות טוטלית, בלי היערכות, בלי מתקפת מנע. הוא קיבל את החמאס ואת הג'יהאד האסלאמי פורצים את גדר הגבול. גדר ההפרדה פשוט הוסרה לה, וישראל הייתה פתוחה לכל מחבל תאב דם לעשות בה כרצונו. תצפיתניות שעושות את תפקידן בצורה מופתית וקוראות לעזרה, אבל לצערנו נטבחות ונחטפות בידי בני מוות לתוך עזה, בסיס צבאי שפשוט מלא במאות מחבלים, השתלטות טוטלית, מסיבת טבע שטובחים בה בצעירים מדהימים שרק רקדו, שחגגו את החיים, יישובים שלמים שפשוט נכבשו, שעברו בהם בית-בית, שהשמידו בית-בית, משפחה אחרי משפחה, תינוקות בני יומם שנחטפים ביחד עם הוריהם על גבי אופנועים ומשאיות. מול זה לא הצלחת לעמוד, נתניהו. אתה בחרת במשך שנים ארוכות לסרב לתוכניות של מי שעזבו אותך בשל תאוות השלטון וההחלטות השגויות שלך.

כל האנשים שהיו איתך ושסיימו כמתנגדים לך, כולם הציעו לך תוכניות להתמודדות עם החמאס המתחמש, אבל אתה סירבת. סירבת כי העדפת את הנוחות, את הסטטוס קוו, את הכיסא. הזוי לקרוא את ההבטחות שלך אי שם לפני שנה וחצי. העם רוצה ראש ממשלה שידאג לחיילים שלו, לשוטרים שלנו שנאבקים כל יום, לא להקריב הקרבות מיותרות ולא להיכנס להרפתקאות מיותרות, ולהיות מאוד תקיפים בשמירה על הביטחון שלנו, לכל אימא ואבא שמפקידים בידינו את הבנות והבנים שלהם. נתניהו, בקמפיינים שלך קראת לעצמך "מר ביטחון". אתה מר הכישלון. אתה מר ההשפלה הלאומית, מר הטבח. העם לא רוצה חולשה, הוא לא רוצה הרכנת ראש, הוא רוצה מדינת ישראל חזקה שיודעת להגן על עצמה מפני מבקשי רעתה. אתה בחרת במודע בפסיביות אסטרטגית, למרות הצורך לקדם יעדים ארוכי טווח של הביטחון הלאומי. אתה דחית, ועדיין דוחה, את ההחלטה על היום שאחרי. למרות כל הידיעות שהחיזבאללה והחמאס הגדילו ושיפרו משמעותית את מערכות האמל"ח שלהן, שפיתחו יכולות טכנולוגיות מרשימות בתחום דיוק הטילים ושהם מתאמנים על הגדר ושהתושבים רואים את זה מהבתים שלהם, אתה בחרת שלא לעשות אף מהלך. אתה העברת מזוודות דולרים לחמאס שמימנו את תשתית הטרור שבזכותה טבחו בנו. אתה הצדקת את זה מעל כל במה, וסמוטריץ' ובן גביר הצביעו בעד, כמו טאטאל'ע, כי יותר ממה שהם ימניים קיצוניים, הם אוהבים את הכיסא. אתה פיטרת את שר הביטחון בגלל שרצית לבטל את עילת הסבירות ולמחוק את בג"ץ ולמנות ממשלה שהיא כול-יכולה. אתה, שבכל נאום דיברת על איראן, מעבר לציורים ולקלסרים במסיבות עיתונאים, שפגעו במשימות החשאיות של מדינת ישראל, אתה הפקרת בחדרי-חדרים את הזירה האיראנית. התעסקת בכול חוץ מביטחון. התעסקת בלשסות אותנו אחד בשני, בלהיאבק בתקשורת, בלקרוע מפגינים ברחובות. הבטחת: אנחנו נרחיב עוד יותר את מעגל השלום, אנחנו נחזיר את ישראל למעמדה ככוח עולה בין האומות. בוא נראה מהם הישגיך בששת החודשים האחרונים: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית של ברבדוס,

איי הבהאמה,

נורבגיה וספרד, ממשלת ישראל כבר לא נקראת דמוקרטיה ליברלית, מאבדת תמיכה גם אצל הדמוקרטים וגם אצל השמרנים. בינתיים שר החוץ מתחלף ומערך החוץ מוחלש. בינתיים ארגונים וטיקטוקים בחוץ צריכים להגן על מדינת ישראל בתקשורת. נתניהו, מדינות העולם מזהות יותר אמפתיה כלפי התליין הראשי מאיראן מאשר כלפי מדינת ישראל. האו"ם מגנה כל אמירה של חברי הכנסת שלך, שרק מחפשים אמירות פרובוקטיביות בטוויטר, כדי שינון מגל יעשה להם retweet,

לא בתשלום של אלפי שקלים, הם לא מילואימניקים. עוד ועוד מדינות מנתקות את היחסים הדיפלומטיים עם מדינת ישראל. תנועת החרם על מדינת ישראל מרקיעה שחקים, והיהודים מאבדים לגיטימציה לחיות במדינת היהודים מיום ליום. אתה כישלון אדיר: מדיני,

כישלון היסטורי. דרך הליכוד הוכיחה את עצמה. לקחת מפלגה מכובדת עם היסטוריה ארוכה שנאבקה בעסקנות, שנאבקה בפרוטקציוניזם, שנאבקה בשחיתות, ותראה למה הפכת אותה, למפלגה של יהלומנים. זה לא סוד, הם מפטרים כל איש מקצוע באשר הוא וממנים אחד משלהם, שיעזור להם בפריימריז. מירי היא לא דוגמה מיוחדת. ממנים אנשים שידעו למלא את הלו"ז בפגישות עם היהלומים של הליכוד בלבד, ומסננים עבודה מקצועית ופניות ציבור. כל אחד שיגיד אחרת, ייערף ראשו.

את נראית נהדר היום, אם יורשה לי, זה המשפט היחיד שמותר בלשכה. הם פירקו את משרדי הממשלה ועקרו כל תהליך עשייה ופיתוח שהיה בהם. הליכוד הפכה למפלגה הכי מושחתת בתולדות הפוליטיקה הישראלית. יש יותר חברי הכנסת עם כתבי אישום מאשר נשים במפלגה.

שנאבקה למען שוויון של מזרחים, למען המוחלשים, היא באותה הממשלה שמקצצת בתקציבי המשרדים. הם נותנים לשבעים ביותר ולוקחים מהחלשים.

קריית ארבע in. ביבי הבטיח ממשלה שלא תהיה אטומה, שתדאג לחלשים ולכל קצוות העם. בפועל, אותה מפלגה שבלמה אינפלציה מטורפת, שעיצבה את המשק, מביאה אותנו להתייקרויות פסיכיות, שפוגעות בראש ובראשונה בחלשים. בעוד שממשלת השינוי חתכה את הגירעון, הממשלה הזאת העלתה אותו עוד טרם המלחמה, רק כי היא יכלה. רק היא יכלה להתנהג בפזרנות תקציבית: מיליארדים לסטרוק, לאבי מעוז, לאברכים, מיליארדים לחברים ולמקורבים ולתקנות תקציביות מומצאות במשרד לשירותי דת ולמשרד המומצא של דודי אמסלם. הדלק עולה, המחירים בסופר עולים, הארנונה עולה, שכר השרים כמובן עולה. אבל למי פחות דואגים? לחיילי צה"ל ולמילואימניקים. שבוע אחר שבוע עולות פה הצעות מדהימות וריאליות שמנסות לסייע במצב המורכב של הלוחמים שלנו ומשפחותיהם, אבל הממשלה הזאת פשוט מתעלמת ומעדיפה שלא להתעסק בכלום. אני כבר לא מבינה אם אתם פועלים מפוזיציה, משחיתות או מעצלנות, אולי מכולן ביחד. נתניהו עוד אמר: "אנחנו נעשה כל זאת בערבות הדדית". "יש לנו מדינה אחת, גורל אחד ועתיד אחד. נפעל להורדת הלהבות ואיחוי הקרעים, להשבת השלום בתוכנו"; "ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל"; "אני אדאג לכולם כפי שעשיתי כל חיי". אולי שתדאג לקרוע להם את הצורה? שכחת ששלחת את בן גביר לפרק את הממשלה, לפטר את הבכירים, למנות את אנשי עוצמה יהודית? במשך שנה וחצי זרקת רימונים חיים ושלחת סוסים על מפגינים בירושלים ובתל אביב ובצומת כרכור. עצרת מאות מפגינים בלילה אחד בודד. כל מי שהעז לבקר אותך בפייסבוק נלקח לחקירה. קידמת הצעות חוק דיקטטוריות שפגעו בחופש הביטוי. עצרת מימון לערוצי תקשורת שאין בהם את המספר 14. הילכת אימים על בית המשפט. העפת חברי האופוזיציה מוועדות הכנסת וממליאת הכנסת. סתמת לרוב העם את הפה, רוב העם שמתנגד לך ושאיבד את האמון שלו. נתניהו, היו לך שנים יפות. היית פעם הבטחה. בשנים האחרונות הפכת את מדינת ישראל ממדינה משגשגת למדינה קרועה, חבוטה, חסרת לגיטימציה, חסרת ביטחון, חסרת אחדות,

אבל יכול להיות פה טוב יותר. הוכחנו שיכול להיות פה טוב. לפני שלוש שנים הוקמה במדינת ישראל ממשלת שינוי שחיברה את כולם,

את החילונים,

היא דאגה לכולם. היא שמה את יחסי החוץ בחזית, העלתה את שכר החיילים, חתכה את הגירעון. משרדי הממשלה פשוט עבדו, עד שהגעת לפרק את כל מה שבנינו, נתניהו. אבל אנחנו עוד נחזור. החיטה צומחת שוב, וכך גם העם שלנו. יישובי העוטף יצמחו, וילדים ייוולדו על גבי הטראומות שהשארת אצל ההורים. אנחנו נלמד מהכישלונות ההיסטוריים שלך ונבנה פה חברת מופת יהודית ודמוקרטית בטוחה, עם יחסי חוץ משגשגים, עם נציגים ראויים, עם משרדי ממשלה עובדים, עם נציגי ציבור שהעם הזה ראוי להם. מגיע לעם הזה טוב יותר, והוא יזכה לטוב יותר בקרוב מאוד.

תודה. אני מזמין את חבר הכנסת זאב אלקין לנמק את ההצעה מטעם סיעות הימין הממלכתי וישראל ביתנו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, תפקידה הבסיסי של כל ממשלה בעבור אזרחיה הוא קודם כול להבטיח להם ביטחון. עוד לפני שמתחילים בוויכוח על איכות החיים, הביטחון אמור לתת לאזרחי המדינה את הדבר הכי בסיסי שיש בכל מדינה שהיא, וזה החיים עצמם. בואו נראה, נסתכל נכוחה איפה אנחנו נמצאים כרגע, בנקודת זמן הזאת. עוד מעט שנה וחצי מאז הקמת הממשלה החדשה, ובואו נראה מה היא מספקת לאזרחי מדינת ישראל בתחום הביטחון. אזכיר שהנושא הזה היה אחד הדגלים הראשונים לפחות של חלק ממרכיבי הממשלה הזאת, כולל ראש הממשלה עצמו, בתקופת הבחירות. זה הדבר הראשון שהבטיחו לאזרחי מדינת ישראל, שהביטחון שלהם, גם באופן כללי כאזרחי המדינה וגם הביטחון האישי,

איפה ההבטחות האלה ואיפה המציאות שלנו היום? לא צריך להכביר מילים ונאמר כבר רבות, עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית, והיא תדע למעשה לקבוע את המסמרות האחרונים בתמונה הזאת, אבל נאמר כבר רבות על המחדל הנוראי, אחד מהקשים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, המחדל הביטחוני ב-7 באוקטובר, שהביא למספר הנרצחים, אזרחי מדינת ישראל, שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה של המדינה ביום אחד.

הממשלה הזאת הצליחה לשבור את כל השיאים של המחדלים הביטחוניים של כל הזמנים, ואת האחריות על כך,

יישאו על עצמם חברי הממשלה לעד, על המחדל הזה של 7 באוקטובר, ובראשם כמובן ראש הממשלה, שהוא זה שמנהיג את הממשלה. אבל לצערי, זה לא הסתיים רק בטבח הנוראי ב-7 באוקטובר ובמחדל הביטחוני הנוראי שקרה שם. אנחנו נמצאים כבר עוד מעט, אדוני היושב-ראש, שמונה חודשים מאז תחילת המלחמה הזאת. יעדי המלחמה היו מאוד מאוד ברורים. מול כל הציבור נאמר בצורה מאוד מאוד ברורה שיעדי המלחמה הם למוטט את שלטון החמאס בעזה, או במילים המכובסות יותר, לשלול את היכולות הצבאיות השלטוניות של החמאס, אבל במילים הפשוטות, שגם נאמרו בכל הצהרה לתקשורת בתחילת הדרך, למוטט את שלטון החמאס בעזה. יעדי המלחמה היו להחזיר את החטופים הביתה. יעדי מלחמה היו לאפשר לתושבי הדרום והצפון לחזור לבתיהם במהרה, למציאות ביטחונית אחרת. עברו שמונה חודשים. היו עוד כמה יעדים, אבל אני מדבר כרגע על היעדים המרכזיים של המלחמה הזאת. בואו נסתכל איפה אנחנו במילוי היעדים האלה. אגב, לא צריך אותי. שרים מובילים מתוך קבינט מלחמה אומרים שאנחנו רחוקים מאוד מהשגת היעדים, ראש המל"ל אומר שאנחנו רחוקים מהשגת היעדים, וכולם מבטיחים לנו עוד חודשים רבים של מלחמה, ועל זה אני רוצה תכף להגיד משהו. בואו ניקח יעד, יעד, מיטוט שלטון החמאס בעזה. כל מי שעוקב אחרי מה שקורה ברצועת עזה, כולל בחלקים שזה היום כבר רוב הרצועה, שכבשנו אותם, נלחמנו בהם ושילמנו מחיר יקר מאוד של טובי בנינו ובנותינו במלחמה הזאת, כל מי שמתבונן על מה שקורה שם, כולל אפילו בצפון הרצועה, שרוב האוכלוסייה יצאה ממנה, יודע שיש רק גורם אחד שנכון להיום שולט בעזה בכל מקום ומקום, וזה חמאס. האם הצלחנו למוטט את שלטון החמאס בקילומטר מרובע אחד של רצועת עזה? ב-500 מטרים רבועים?

לא רק שלא הצלחנו, אלא במובנים מסוימים, בפרמטרים מסוימים, שלטון חמאס על האוכלוסייה ברצועת עזה רק התחזק. אביא לך דוגמה אחת: חלק מהאוכלוסייה, כידוע, נמצא במחסות הומניטריים. עד שלא נכנסנו לרפיח, היו כ-300 כאלה, ועכשיו מספר הזה השתנה. אבל בגדול, כחצי מהאוכלוסייה, בשיא של הלחימה, היה במחסות הומניטריים. זה לא עניין זניח. תתארו לעצמכם, אם מחסה כזה מנוהל על ידי איש חמאס, והוא קובע כמה אוכל יקבלו שם, כמה מים יקבלו שם, על איזה מזרן ישנו, אם יהיו בפנים בתוך המבנה או בחוץ באוהל, עם אוהל או בלי אוהל, האם אותו איש חמאס שולט על אותם אנשים שנמצאים שם יותר ממה ששלט חמאס לפני 7 באוקטובר או פחות? התשובה היא ברורה: יותר. אולי הוא מספק פחות את הצרכים שלהם, אבל כל הצרכים שלהם, במאה אחוז, תלויים באותו איש חמאס. הם תלויים בו במאה אחוז.

אני אזכיר: בשיא זאת הייתה חצי מהאוכלוסייה של הרצועה כמעט. האם יש מקרה אחד שהתערבנו במציאות הזאת? האם היה מנהל מחסה אחד, איש חמאס, שנעצר על ידינו?

הוא איש בכיר בחמאס, הוא מנהל חיים של אלפי אנשים לפעמים.

זה לא לרדוף אחרי אחרון מחבלי חמאס במנהרות,

הכול נעשה בגלוי, כולל בשטחים ששלטנו בהם, כשחיילים שלנו היו שם.

אנחנו השארנו את הסדר הזה על כנו, והוא נמשך. אלה לא רק מנהלי מחסות הומניטריים, אלה אנשי עיריות בכירים, שהם כולם אנשי חמאס, אנשי ממשלת חמאס, מנהלי משרדי ממשלה של חמאס. אני רוצה להזכיר אירוע שככה עברנו עליו איכשהו בשקט, אבל הוא מסמל בעיניי במדויק את מה שקורה במלחמה הזאת. המבצע השני שלנו בשיפא היה מבצע מאוד מוצלח, עם הרבה מחבלים שנהרגו, כולל מחבלים בכירים, ובאמת צה"ל ראוי לכל התשבחות על כך.

אדוני היושב-ראש ואדוני השר וחבריי חברי הכנסת, אתם זוכרים מה קדם למבצע? קדם טלפון, הוא פורסם על ידי צה"ל, אני לא מגלה פה שום דבר, מצה"ל למנכ"ל משרד הבריאות הפלסטיני שהודיע על כך שאנחנו נכנסים לשיפא קצת זמן לפני זה.

עצם ההיגיון של ההודעה הזאת הוא כשלעצמו, אבל מנכ"ל משרד הבריאות באיזו ממשלה? האם מישהו מאיתנו שאל את עצמו? הוא לא התקשר לרמאללה,

כי גם לא הייתה לזה שום משמעות. הוא התקשר למנכ"ל משרד הבריאות הפלסטיני בממשלת חמאס.

ברור שגם הוא בעצמו איש בכיר בחמאס, כן? כמו כל השרים ומנכ"לי משרדי ממשלה בממשלת חמאס. עם רמאללה לא מדברים, עם חמאס כן. אז אם למישהו הייתה שאלה מי שולט ברצועת עזה, למשל על בתי חולים, צה"ל נתן לזה תשובה: חמאס. והוא אפילו לא מדבר איתו. עכשיו, זאת המציאות על ימין ועל שמאל היום ברצועת עזה. חמאס ממשיך להיות הגורם השלטוני היחידי, והניסיונות העילגים לנסות לייצר איזושהי אלטרנטיבה נגמרו כולם ברע, עם כמה הרוגים שהיו מוכנים להתנדב לניסיון הזה.

כשהיום מספרים לי על כך שאנחנו נעשה פיילוט באזור כזה או באזור אחר, אני מאוד ספקן לגבי זה, כי אף פעם פיילוט לא יצליח כל עוד מדינת ישראל משלימה עם הדבר הכי בסיסי: כל מערכת השלטון האזרחי, של חמאס. וגם מה יעזור פיילוט בשכונה אחת קטנה? פיילוט עם מי?

כנראה שיימצאו עוד מתנדבים, לפחות ככה מבטיחים לנו, חבר הכנסת קריב. אבל זה לא משנה. זה לא משנה. כל עוד מדינת ישראל לא תבין שאם היא רוצה למוטט את שלטון חמאס,

כמה מפתיע, למוטט את שלטון החמאס, כי הוא איכשהו לא יתמוטט מעצמו, שום דבר לא ישתנה. ולכן אנחנו רחוקים מהשגת היעד הזה. אגב, זה לא כל כך מסובך, אם מחליטים לעשות את זה. אבל בואו נסתכל צפונה. תסתכלו מה קורה בצפון בימים האחרונים: מעגל הירי של חיזבאללה מתרחב, נכנסים עוד ועוד מקומות, והשגרה הזאת של ירי בלתי פוסק הופכת להיות לשגרת ימיהם בצפון. ואנחנו יושבים בחיבוק ידיים. הרי אם מישהו היה מעלה על הדעת שבמשך שמונה חודשים הצפון שלנו יהיה מופגז, מדינת ישראל תענה בצורה מידתית. רק שהצד השני כל הזמן מרחיב את המידות האלה.

וזאת הנקודה המרכזית, אדוני היושב-ראש, ובזה אני רוצה לסיים, כי הוא מריח חולשה. סנוואר מריח את החולשה שלנו בעזה, ולכן מכתיב לנו את התנאים במשא ומתן על החטופים, ולכן אנחנו לא מצליחים להגיע להסכם, כי הוא כל פעם מקשיח את עמדתו. כי הוא רואה אותנו חלשים. חיזבאללה מריח את החולשה שלנו, איראן מריחה את החולשה שלנו. ככה מדינת ישראל נראית היום בניסיון שלה לתת את הביטחון לאזרחיה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בדבר הכי בסיסי, שהוא המחויבות הבסיסית ביותר שיש לכל ממשלה מול אזרחיה, הממשלה הזאת, במבחן התוצאה, ואפשר להביא תירוצים והסברים והבטחות לעוד שנים של מלחמה, אבל במבחן התוצאה, הממשלה הזאת נכשלה כישלון חרוץ, ולכן היא ראויה לאי-אמון מטעם כנסת ישראל.

ישיב על ההצעות השר המקשר בין הממשלה לכנסת. השר אמסלם, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שאני אתייחס להצעת האי-אמון, אני רוצה להתייחס לסוגיה אחרת, שחשובה לי מאוד וחשוב לי לדבר עליה. היום, מדינת ישראל, או יותר נכון אתמול, עם ישראל ומדינת ישראל נפרדים מסגן ראש הממשלה, שר החוץ, שר השיכון וחתן פרס ישראל דוד לוי, זיכרונו לברכה, שהלך לבית עולמו. עבורי דוד לוי היה סמל, אייקון. אני, כנער, כשגדלתי בקריית מלאכי, התחיל אז העידן של הטלוויזיה, מה שנקרא, עידן הטלוויזיה בשחור-לבן, ופתאום אני רואה מנהיג שבא מבית שאן, מנהיג פועלים שעלה ממרוקו ונלחם על זכויות העובדים. ככה התחילו. קודם כול, הוא נלחם כדי שיספקו לו פרנסה. דרך אגב, עצרו אותו על כך, כמה ימים. לאחר מכן הוא השיג עבודה בקיבוצים מסביב לבית שאן, ולאט-לאט הוא חיפש וחיפש ומצא עבודה בבניין והפך להיות אחד מבוני הארץ, במו ידיו, הפך להיות מה שנקרא ברזלן מקצועי. טפסן.

דוד לוי הצטרף לליכוד. לדעתי, הגורם שהביא המהפך הוא דוד לוי, דוד לוי הצליח לרתום את עדות המזרח לליכוד. עד אז הם היו מצביעים בדרך כלל מפא"י. אני כילד השתוממתי לראות אותו. לא הכרתי אותו, אבל הערצתי אותו. הייתי נער, והרבה פעמים הדבר דומה לאותו סיפור שיש איזה פרפר שמניף את כנפיו באלסקה וגורם סערה באירופה. אני מניח שדוד לוי לא חשב באותה תקופה מה ההשפעה שלו על הדור הצעיר.

אני מניח שהוא לא הקדיש לזה מספיק זמן, בגלל שהוא היה בתוך העשייה, הוא נאבק יום-יום. ולכן אני רואה אותו פורץ דרך עצום, שבא והתיישב, כפי שאמרתי, בבית שאן.

של 12 ילדים, גידל אותם לתפארת. וכמעט כל דרכו הייתה דרך חתחתים. כל הישג שדוד לוי רצה זה היה בדם, יזע ודמעות. שום דבר לא בא בנתיב ובהגינות האמיתית. הוא נאבק, גם בתוך הליכוד, דרך אגב, גם על התפקיד להיות שר השיכון, בוודאי להיות סגן ראש הממשלה.

סגן ראש הממשלה וגם שר החוץ. לעגו לו ולבני משפחתו, כל הממסד, כולל בטלוויזיה באותה תקופה, החרצופים. החרצופים לעגו לכולם. לא, לא. הגזענות הייתה כל כך חזקה, שהדבר היחיד שהם שמו בחרצופים, המילה "מופלטה". הוא היה שר חוץ מצוין.

הוא היה איש משכיל יותר מרוב האנשים שהיו אז בכנסת, דובר שלוש שפות, אבל אמרו לו: אתה לא יודע אנגלית, כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם. ותמיד כשדוד לוי ראה את עצמו בפוזיציה גם בתוך הליכוד, לבוא ולהנהיג את הליכוד, כולם, כל האשכנזים, התלכדו ביניהם והפריעו לו.

מחנה לוי, אני זוכר את זה,

הייתי רואה את שמיר, ארנס וכל החבר'ה. ואז הוא באמת נתן את נאום הקופים. היו איתו כמה אשכנזים שבאו איתו, קליינר, ריבלין, הם החרימו אותם, למה הם באו עם דוד לוי. דרך אגב, לכן אני רואה את דוד לוי כפורץ דרך. בעשר השנים האחרונות או קצת יותר הייתי גם נוסע לפגוש אותו. אני רואה אותו כפורץ דרך עצום בציבוריות הישראלית, בוודאי לבני עדות המזרח. אם הוא לא היה, לדעתי המכסה עדיין הייתה, שיהיה שר, לא משנה. מהשמאל אני אף פעם לא מצפה לכלום, אבל בוודאי מהימין, שבו רוב המצביעים מזרחים. היינו עוד מקבלים מכסה של שר הדואר או שר המשטרה, ובזה היה מסתיים חלקנו. לכן אני מעריץ אותו. אני בדרך כלל לא מעריץ אנשים, אני מעריך, אותו אני מעריץ מאוד. דוד לוי הביא הרבה יושר, הרבה אומץ. לא פשוט מה שהוא עבר, הוא ובני משפחתו, גזענות לאורך שנים, בדיחות על חשבון הילדים. תארו לכם, הילד שלו הולך לבית הספר ושומע בדיחות על אבא שלו ועליו. בשביל זה אתה צריך באמת להיות בן אדם בעל שיעור קומה עצום, עם עמוד שדרה ותחושת שליחות, שאתה ממש מקריב את חייך ואת בני משפחתך על עקרון השוויון והעזרה לשכבות החלשות. דוד לוי הוביל. הוא זכה להוביל את פרויקט שיקום השכונות, ועד היום, כשאני מסתובב, דרך אגב, אני גדלתי בשכונה שבאמת עשו בה שיקום שכונות, השכונה שלי, כשהייתי ילד, וזה בזכות דוד לוי. לכן באמת אני היום, כששמעתי את זה אתמול, היה לי צער עצום.

הוא נפטר בגיל 86, והוא השאיר כאן הרבה מורשת, בוודאי, משפחה ענפה שהיא בעצם הרגליים של האבא פה כשהוא נמצא בעולם הבא. אבל לי אין ספק שדוד לוי ימשיך ללוות אותנו, מורשתו,

עוד הרבה מאוד שנים. ודאי וודאי לי ברור שבשמיים הוא יגיע למקום שראוי לו. יהי זכרו ברוך. אמן. אני רוצה להתייחס להצעת האי-אמון,

שתי הצעות האי-אמון. אני אקריא לכם. נתחיל בהצעה של יש עתיד, אין עתיד. במפלגת אין עתיד אומרים: הממשלה הכושלת שלעולם לא תוביל אותנו לניצחון. כמובן, שמעתי את אלקין: כישלון הממשלה במתן ביטחון לאזרחי ישראל. תראו, רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם משהו: קודם כול, ב-7 באוקטובר מדינת ישראל הופתעה, וחיות נכנסו למדינת ישראל, אפילו לא חיות. מישהו פעם אמר: האריה אוכל זברה כדי לאכול, לא הורג סתם אלף זברות. בחיות אין רוע, אדוני השר.

יש פה אנשים, אני אפילו לא, קשה לי, אין לי את הכינוי המתאים, עם רוע עצום שנכנסו למדינת ישראל, פרצו בחגו של עם ישראל, חג שמחת תורה, וטבחו באכזריות ילדים, נשים, תינוקות, אנשים, מבוגרים, בלי חמלה ובלי הבחנה.

בגלל שהם יהודים. מה שקרה,

הממשלה התכנסה, הקבינט התכנס בשעה 12:00 באותו היום בקריה. קיבלנו שם כמה החלטות. אנחנו החלטנו להכריז על מלחמה, בגלל שיש לזה משמעות חוקית, אתה צריך להכריז שמדינת ישראל נמצאת במלחמה. מייד הגדרנו לצה"ל שהיעד הוא מיטוט החמאס גם שלטונית וגם צבאית, השבת החטופים והחזרת השקט לצפון המדינה. במקביל מייד, אחרי יומיים-שלושה, ראש הממשלה התייעץ איתי ועם עוד כמה שרים, ובעצם החלטנו שנכון לבוא ולקרוא לכל המפלגות בכנסת, היהודיות, הציוניות, לבוא ולהיכנס לממשלה,

וליברמן חשבו כמה שעות, אמרו: לא מתאים לנו. ליברמן אמר שהוא רוצה להיכנס. תן רק שנייה, אני מספר לך מה היה. גנץ הגיע, נכנס, הוא וגדעון סער, ואז הוקם קבינט המלחמה המצומצם, בגלל שבסך הכול היו ויש הרבה הדלפות, גם בזה צריך לטפל, בלי קשר, ויצאנו לאחת המלחמות הכי קשות שאי פעם ניהלה מדינת ישראל. תראו, אני נולדתי בארץ, עברתי כמה מלחמות כילד, גם כמבוגר וגם כחייל. תמיד עם ישראל התלכד סביב אויביו. כשהייתה לנו התקפה מבחוץ, עם ישראל תמיד התלכד פנימה. כשקראו למנחם בגין במלחמת יום הכיפורים להיכנס לממשלת אחדות לאומית, הוא לא שאל. שר אחד בלי תיק,

וכל מה שהוא עשה זה לגבות את הצבא, את הממשלה, את צה"ל ואת אזרחי מדינת ישראל. מה עשה בגין בשנת 1973? מה בגין עשה?

שנייה,

נכנס, הקימו ממשלת אחדות.

השתחררתי מצה"ל, חצי שנה אחרי זה, נפתחה מלחמת לבנון השנייה. איך מלחמת לבנון השנייה? הראשונה. כי במלחמת לבנון השנייה אני הייתי, לא היית בן מחזור שלי. וכמובן, אחרי כמה חודשים יש הפגנות ליד בניין ראש הממשלה, אני זוכר, כולל שסופרים לו בכל חודש כמה חללים יש וכו'. במלחמת לבנון השנייה, כשהשמאל היה בממשלה שמאל? אהוד אולמרט זה שמאל. בוודאי, בוודאי. אז מי? אז מהו?

דרך אגב, הוא נמצא איתכם בהפגנות בכל יום. אבל איפה הוא גדל, דודי? לא משנה. יש הרבה אנשים שבעצם היו בימין, מה שלא ביבי זה שמאל?

כן, להגיד שהם כשלו זה שמאל, קל.

תגיד, מי ארגן אז את ההפגנות נגד אהוד אולמרט?

תן לי, אבל תן לי. כמובן, הימין שוב לא פצה פה וצפצף, להפך, בא, גיבה את הממשלה, את חיילי צה"ל, ונתן, מי?

תן לי עד הסוף, נו, מספיק להפריע.

ונתן גיבוי לכל ממשלת ישראל ולעם ישראל. דרך אגב, צריך להבין שככלל מלחמה שנופלת על מדינת ישראל או מפתיעה אותה, זה לא קשור לאיזו ממשלה יש. המלחמה היא נגד עם ישראל,

יש עתיד או הליכוד. לא תמיד כולם מבינים את זה כאן. זו מלחמה נגד המדינה.

דרך אגב, תן לי, תן, תן לי. חבר הכנסת דוידסון, אנא, אנא. עכשיו אני שומע אתכם כאן. בהתחלה, בחודש הראשון, באמת אמרתם שלושה חודשים. אנחנו בעצם נמצאים במלחמה, צריך לחסל את החמאס וכו', ואנחנו בוודאי מגבים את הממשלה וכו' עד שהתעייפתם. לא, עד שראינו את הביצועים.

צריך לעשות פוליטיקה קטנה. אתם עולים לכאן כבר חודשים, מעבר להפגנות שאתם עושים, אני עוזב את זה, אתם עולים לכאן ומגישים הצעת אי-אמון בממשלה.

איך אתם עוזרים למדינה? תודה, חברת הכנסת לזימי. מה עשיתם פה? חברת הכנסת לזימי. לכן, כשאני מסתכל רק על הפן הזה, אני אף פעם לא מצליח להבין את זה. מבחינתי, יש את מדינת ישראל, ואחרי זה כל השאר.

האינטרס של מדינת ישראל הוא האינטרס העליון אצלי, בשיקולים שלי.

אני לעולם לא מדבר ולא מערבב, לא מפלגות,

קודם כול המדינה. האינטרס של המדינה גובר על הכול. אתה רק אומר "מזרחים ואשכנזים", כל השאר לא חשוב. אבל אצלכם, דרך אגב, מי זה אצלכם, אשכנזים? אתם כבר לא יכולים. אתם משתגעים, ואז אתם עולים לכאן ומדברים דברי הבל. הרי אם למישהו כאן, מה שנקרא, לא, את. אתה יודע שחנוך גם אשכנזי? אני שומע את אלקין, אני שומע את יש עתיד. יש לכם פטנט טוב? בואו תציעו לנו. אני מבין שאתם גאונים. יש לכם ראש, אחד מהאנשים המוכשרים מאוד בניהול מערכות, קוראים לו יאיר לפיד.

אני מציע שתקראו לו,

אנחנו מזמנים אותו לתת לנו עצות, לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל הבכירים, הוא הסכים, הוא רצה. הוא הציע, דודי, לא רציתם. לבוא ולספר לנו איך הורגים את החמאס במנהרות, איך בכלל, אפשר לשאול, אפשר לשאול משהו אחד? חברת הכנסת לזימי, בפעם הבאה אני אקרא אותך לסדר. די.

שיפתח לנו איזו תורת לחימה חדשה. אתם גם העזתם בחלק מהמקומות,

לא להביא את החטופים. אני צובט את עצמי להאמין שזה אמיתי. יש יהודי שלא רוצה לחסל את המלחמה ולהביא את כל החטופים?

חברת הכנסת לזימי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אבל אתם עולים לכאן, מפלגים את העם יום-יום בשעה קשה. הרי אנחנו נמצאים בתקופה קשה, תקופה רגשית קשה. יש לנו חטופים שנמצאים בתוך,

חבר הכנסת דוידסון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ואתם עולים לכאן ומפלגים את העם וגם ללא בסיס, ללא כלום, ללא שכל, שום דבר, סתם.

אני שומע את אלקין אומר: לא מסובך למוטט את החמאס. מר אלקין, תבוא, תספר לנו. יכול להיות שבברית המועצות לשעבר היו שיטות טובות שאתה למדת עליהן, ואנחנו לא מכירים את זה בצבא ההגנה לישראל.

בוא תיתן עצות. הרי כשעם ישראל בצרה, אין הבחנה. אתם עכשיו גאונים גדולים. שמונה חודשים עברו, מה סיפקתם? חבר'ה, אנחנו לא קבלן ביצועים. יש צה"ל של כל מדינת ישראל, נלחם יום-יום, נהרגים יום-יום חיילים, עשרות נפצעים פצעים קשים, נכויות קשות. למה הם שם? למה זה? כדי להציל את עם ישראל. ואתם עולים לכאן ושואלים: מה הצלחתם לעשות? מה הספקתם לעשות? מי זה אתם?

כשאתה מדבר כאן על "מה עשיתם", אתה מדבר על הצבא, על החיילים, על המילואימניקים, על הילדים שנלחמים.

מי עושה שם?

לכן,

כשחייל יושב היום שם ושומע את זה בחדשות, דרך אגב, זה לא חשוב מאיזו עמדה הוא, והוא שומע תלונה כזאת,

והוא כבר שמונה חודשים שם, בקושי ראה את הבית, כל יום הוא וחבריו

והוא אומר לעצמו, ודודי אמסלם, חברת הכנסת לזימי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתם שומעים את אלקין, אתם שומעים את יש עתיד, אתם שומעים את לפיד מאשים אותנו שאנחנו לא פועלים מספיק במקצועיות, אנחנו כנראה לא מספיק חדורי מוטיבציה. בואנ'ה, התחרפנתם לגמרי. ירדתם מהפסים. כל זה, על מה? כדי להכפיש את ראש הממשלה נתניהו ואת הממשלה, את הקבינט? אמרתי, אם יש לכם עצה טובה, אהלן וסהלן, תבואו. אמרתי, תבואו לגורמים המתאימים, בבקשה. הוא לא נותן לי לדבר. שייתן לי, אני אדבר. מפה זה לא יעזור, אתה יודע. הוא הסתכל עליי, אני רוצה לענות לו.

תקבע איתו פגישה,

חשבתי על רעיון כזה וכזה. אבל סתם להטיח דברי הבל, ועוד בשעת מלחמה, מלחמה קשה מאוד, שאני עצמי לא יודע כמה זמן היא תימשך? אף אחד לא יודע. עד שאנחנו לא נשיג את היעדים, לא תיפסק המלחמה, כי זאת מלחמה שאם לא ננצח בה, עם ישראל יימחק פה לאורך ציר הזמן, לדעתי. זה לא הסיפור של עזה בכלל. יש סביבנו חצי מיליארד מוסלמים שבוודאי לא חובבי ישראל, והם מסתכלים לראות, ממתינים לראות איך היהודים יסיימו את האירוע. אם נסיים אותו עם דגל לבן, כנראה הילדים שלנו והנכדים והנינים יהיו פה בסכנת חיים רצופה. ואם הם יבינו שהיהודים לא רואים בעיניים, וכשבאים להרוג יהודים, כל מי שבא להרוג אותו מת, הם יבינו שאנחנו מגינים על עצמנו בכל מחיר. לא יקרה עוד מצב ששוחטים יהודים וזה עובר ככה. עם אמריקה, איך אמרתי, גם אם נצטרך להרוג אותם באבנים ובמקלות. נגמרו הימים שבהם הורגים יהודים וטובחים יהודים רק בגלל שהם יהודים. נגמרו הימים האלה. לכן אני מצפה מכם שתעלו לכאן, שומעים אתכם ברשתות אחרות בעולם, זה לא שאתם מדברים בכנסת ורק אני שומע אתכם. הבעיה היא שגם אתכם שומעים. שומע אתכם נסראללה, שומע אתכם כל המזרח התיכון, האיראנים, והם אומרים: הינה,

חכו עוד קצת, היהודים כבר יהרגו את עצמם לבד, אנחנו לא צריכים לעשות הרבה. לכן אני מציע לכם, כבר אמר מי שאמר: גם אוויל מחריש חכם ייחשב, אם תשתקו, יותר טוב. אם אין לכם מה לומר, לפחות תשתקו.

אז מה אתה אומר, להצביע בעד או נגד? תודה. אני מזמין את חבר הכנסת ואליד אלהואשלה לנמק את הצעת האי-אמון מטעם סיעת רע"מ. בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, אני רוצה לפנות אליכם בהצעת האי-אמון שאנחנו מגישים היום ולדבר על הסוגיה הבוערת בנגב, סוגיית הריסת הבתים. לפני שבועיים הרסה המדינה יישוב שלם אצל משפחת אבו עסא ליד צומת שוקת, הרסה 47 מבנים, 47 בתים, השאירה משפחות ללא קורת גג. שלשום אילצו פקחי רמ"י ורשות הבדואים את משפחות אבו ליל ואל-ג'נאמי צמוד ליישוב אבו קרינאת להרוס את הבתים שלהן ולהשאיר אותן ללא בתים, ללא קורת גג, משפחות שלמות. והממשלה, שצריכה לתת פתרונות, אדוני היושב-ראש, לא מטפלת בנושא הזה. הפקחים מנהלים את העסק בנגב, אבל זו סוגיה לאומית. אף אחד לא מוכן לשוחח עם השר הכושל איתמר בן גביר, לא רוצים להתעמת איתו בממשלה. הוא מצליח לכופף את כולם. על טיוטה הוא מתעמת עם ראש הממשלה עכשיו. אבל יש לי חברה,

אזרחי המדינה, שרוצים פתרון. מי ייתן להם פתרונות, אדוני השר? הממשלה צריכה לתת מענה לאזרחים הבדואים בנגב. גם אחרי 7 באוקטובר ההריסות בנגב עלו, למרות הפניות שלנו גם ללשכת ראש הממשלה וגם למנכ"ל יוסי שלי. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים פתרון. אין לי כלום, חבר הכנסת גלעד קריב. האפשרות היחידה בפניי כרגע היא לפנות לממשלה. אין לי דרכים אחרות. לכן אני פונה לכולם, גם לימין, גם למרכז, גם לשמאל, שיעזרו לנו, שיפסיקו להרוס בנגב, שייתנו פתרונות וייתנו אלטרנטיבה אחרת לתושבים. אי-אפשר כל פעם רק להרוס. הורסים בוואדי אל-ח'ליל, באום מתנאן, אבו אלאייל, אל-גנאמי, עוד מעט ראס ג'ראבה. לפני שבוע היינו בבית משפט, כרכור, ואדי אום אל-בדון ואל-בקיעה, וכל הכפרים תחת מתקפה עכשיו. אנחנו לא רוצים הריסות, אנחנו רוצים פתרונות. יתכבד ראש הממשלה וייתן פתרונות לאנשים, ייתן מענה לתושבים שלנו, לאזרחים שלנו. לא רק בנגב יש הריסות. יש הריסות גם במע'אר, בכפר קרע, בעין הוד, בקלנסווה, בטירה. הגיע הזמן שהממשלה תחשוב אחרת, שתסתכל על כלל האזרחים בצורה שווה. אי-אפשר שבכל פעם שנעלה לכאן, נדבר על הסוגיה הזאת. כל פעם מפעילים לחץ על התושבים, הפקחים של רמ"י מתקשרים בלילה לאזרחים באום מתנאן, בוואדי אל-ח'ליל, ולפעמים מאלצים אותם להרוס בעצמם. תארו לעצמכם שעכשיו התלמידים של ואדי אל-ח'ליל ואום מתנאן לא מגיעים לבית הספר, הם יושבים עכשיו באוהלים כמו במחנות פליטים. לאן הגענו? אנשים מתחננים שהמדינה תספק להם פתרונות, חלופות, שיפסיקו להרוס. אי-אפשר כל פעם להרוס, כל הזמן להרוס. מ-2015 המדינה הרסה אצל הבדואים יותר מ-15,000 בתים. השר הממונה מתגאה בהריסות בנגב, למה? במקום שיטפל בפשיעה הגואה בחברה הערבית, הוא מגיע לנגב להשקיף על ההריסות, שר במדינה, שאמור לתת תשובות ופתרונות לכלל אזרחי המדינה. לכן היום אנחנו מגישים ומביעים אי-אמון בממשלה הזאת, שר שהפסיק לתפקד בעניין הפשיעה. מתחילת השנה יש יותר מ-85 נרצחים בחברה הערבית, אדוני השר,

מ-2,000 משנת 2000. למרות שראש הממשלה מינה פרויקטור לטפל בנושא הזה, המספרים רק עולים. אני לא שומע מהשר התייחסות לפשיעה בחברה הערבית. מתי שמעתם אותו מדבר על הפשיעה בחברה הערבית? הוא לא מתייחס למשפחות של החטופים, איך יתייחס לפשיעה בחברה הערבית? קודם כול שיכסח, שייכנס בארגוני הפשיעה בחברה הערבית, במקום להתעמת עם משפחות החטופים, שר במדינה, השר לביטחון לאומי. הממשלה הזאת צריכה להסתכל על האזרחים בצורה שווה, צריכה לתת פתרונות, לטפל בסוגיה הבוערת של החברה הערבית, סוגיית הקרקע. לאנשים ברהט אין מגרשים. האנשים מחפשים מגרשים, אין לא ברהט ולא בלקיה ולא בכסיפה ולא בחורה, והמדינה ממשיכה להרוס. היום הרסו ברהט. היום הרסו, ואליד, היום הרסו ברהט. לכן, אני לא רוצה לחפש פוליטיקה. אני אומר שהממשלה הזאת תתחיל דרך אחרת, דרך חשיבה אחרת עם האוכלוסייה הערבית בכלל ועם האוכלוסייה הערבית בנגב, ותתחיל לעבוד, תפסיק את ההריסות, תיתן חלופות, שהפקחים של רמ"י ורשות הבדואים יפסיקו לאיים על האנשים. מתקשרים בלילה, מאיימים על אנשים, מבקשים מהם להרוס. זה קרה בוואדי אל-ח'ליל וזה קרה באום מתנאן. אני אומר את זה באחריות מלאה: זה איום על אנשים. מה, מאפיה בחסות בן גביר? לא, צריך לתת לאנשים אפשרות לחיות, להפסיק, ובמקביל להכיר בקרקעות של הבדואים בנגב, היו מתווים כאלה, שהיו מתווים קרובים, ולהכיר בכפרים הלא-מוכרים בנגב. זה מה שאנחנו דורשים. מכובדי היושב-ראש, ברשותך, כמה מילים בערבית גם בנושא האי-אמון שאנחנו מגישים היום. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: היום אנחנו מגישים הצעת אי-אמון בממשלה הזאת, הממשלה הלא-הוגנת הזאת, הממשלה המקפחת הזאת, אשר לא טיפלה בנושא ההריסות בחברה הערבית. היא הורסת יום ולילה בכפרים ובערים הערביות,

כפר קרע, עין חוד, שפלת יהודה, אום מתנאן וראס ג'ראבה, שהיה בבית משפט ביום רביעי. הממשלה הזו מתייחסת לערבים באופן שונה.

מה שנדרש זה שיעמוד ההמון הערבי כולו במאבק הזה, המאבק הזועק הזה, עבור כל בני ובנות החברה הערבית. הצעירים שכעת רוצים לבנות את בתיהם אינם יכולים לעשות זאת בגלל השר הקיצוני הזה, והיום ההצעה הזאת מגיעה בהקשר הזה. מה שאנחנו רוצים כעת זה שהממשלה תדאג לאזרחים, אולם היא לא עשתה זאת, לא בעניין ההריסות ולא בעניין הבנייה. אפילו בעניין המאבק בפשיעה, האלימות

חברי הכנסת, אני רוצה לענות לחבר הכנסת ואליד. שמעתי אותך. אתה צריך להבין דבר אחד, לפחות לפי תפיסת עולמי. בעבר, כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים, הייתי ברהט, ביקרתי שם וכו', ראיתי גם את ההצעות. ישבתי עם מינהלת הבדואים, ויש הצעות נדיבות של מדינת ישראל לבדואים. דרך אגב, לאף יהודי אין דבר כזה, לאף יהודי אין הצעה כזאת, אפילו לא 5%. ראיתי שם גם מגרשים שכבר נסללו ופותחו לפני 20 שנה, והיום נהרסו. אתה מכיר את זה לבד, שכשלבדואי יש תביעת בעלות על הקרקע, אף אחד לא נכנס. הבעיה היא לא המגרשים, הבעיה היא הבעלות, כשיש

אף אחד לא ייכנס לזה,

אף בדואי לא בא עם איזה קושאן או עם משהו בטאבו. אתה בא אליו, הוא אומר לך: אתה רואה, מההר הזה עד ההר ההוא שם, 4 קילומטרים זה שלי, וכן הלאה. לכן צריך להבין, מדינת ישראל היא מדינת חוק, ודברים כאלה, סכסוכים גם על הקרקע, גם על שיפוי, בוודאי נחתכים בסוף בבית משפט. זה המנגנון, אין מנגנון אחר. לכן אני אומר, אם הבדואים ירצו לקבל את ההצעות שהמדינה מציעה להם, הצעות נדיבות, אני חושב שאפשר לפתור את הבעיה. לדעתי, הם לא רוצים לפתור את הבעיה.

דרך אגב, אני רוצה לספר לך יותר מזה: כשעשיתי סיורים בצפון, הגעתי לערים ערביות. הייתי בטמרה. ישבתי עם ראש עיריית טמרה כמה שעות טובות, הדוקטור, שכחתי את שמו כרגע. מה קורה בערים הערביות, אדוני היושב-ראש? הרי הקרקעות הן קרקעות פרטיות. יש בכפר, זה לא כפר, זה כפר של פעם, היום זה כבר עיר של 70,000 80,000 איש. יש ים של קרקעות, אבל אף אחד לא רוצה למכור את זה. כל אחד נשאר שם, שומר קרקע לנין של הנין, אבל לא מוכר. יש כאלה שיש להם ויש כאלה שאין להם. אלה שאין להם, עכשיו, מדינת ישראל, תבין איך היא עובדת. אם זה קורה בירושלים, אצל היהודים, מפקיעים את הקרקע, בונים לכלל, בונים רבי-קומות. אז מה הוא בא בתלונות? שהמדינה תבוא ותיתן להם. אז מה שקרה, באמת, הרחיבו להם, לא יודע מי, נתנו להם קרקעות מדינה מסביב. ככה זה עובד.

את הקרקע שלו לא נותן, הוא רוצה רק קרקעות מדינה. מה ששלנו שלנו, מה ששל היהודים גם שלנו. ככה זה עובד. לכן הרבה פעמים אני מרגיש שיש פה טענת הקוזק הנגזל. אתם באמת לא רוצים לפתור את העניין, אין לכם עניין לפתור את העניין, בגלל שאם אתם רוצים באופן הגון לפתור את העניין, אני מבטיח לכם שאפשר. עכשיו, בן אדם שבא ובנה בית, דרך אגב, זה לא בית, אתה יודע, כל אחד אצלכם, הבדואים, כשהבן שלו מתחתן, הוא לא לוקח משכנתה, הוא לוקח 20 מטר מהבית ובונה לעצמו. מתחיל בפחון, ממשיך בעוד פחון, אחרי זה עושה עוד כמה מרפסות, וזה נהיה כבר איזה שלושה-ארבעה דונם, וככה כל אחד. סע מבאר שבע, צא רק מכיוון באר שבע, רק שנייה. צא מכיוון באר שבע, תסתכל ימינה ושמאלה מה קורה. תגיע עד ירוחם, תראה מה קורה בכלל. לכן אני חושב שמדינת ישראל צריכה לפתור את זה, וצריך להיות אומץ לפתור את זה. אדוני השר, יש מועצה אזורית שקוראים לה מרחבים. זו דוגמה טובה מאוד שאפשר יחד עם הבדואים להביא לפתרון כזה. מה הבעיה?

איפה שאפשר להביא פתרון בדרכי שלום,

רק בדרכי שלום, אהלן וסהלן, אבל אתה יודע, אתה יודע את המציאות. הרי אתה יודע מה קורה בדרום עם הבדואים. הרי שם איש הישר בעיניו יעשה. אתה יודע את זה.

אבל זו תוצאה של מה? של מדיניות.

זו תוצאה, לא, אף אחד שם לא באמת רוצה להסדיר. אתה יודע, ככל שיש יותר בלגן, יותר טוב, ואז מתלוננים שאין מים, אבל מתחברים לבית ספר, מתחברים לבית ספר עם המים, וגם לא משלמים מים. כנ"ל, אותו דבר, דרך אגב, לחשמל.

אתה יודע כמה חיבורים פיראטיים יש שם של חשמל ומים? הלוואי שיש חשמל, ואליד, תשאל אותו מתי, אתה יודע כמה בכלל חיבורים יש לגנרטורים של בתי הספר? עזוב, אתה מכיר את האמת.

דרך אגב, בכל מדינה נורמלית בחיים זה לא היה קורה. בחיים לא. במדינה מתוקנת היה תכנון, היו מקיימים את החוק.

אני באמת חושב שצריך לפתור את העניין אחת ולתמיד. זה לא יקרה מחר בבוקר, זה לא זבנג וגמרנו, אבל צריך לבנות תהליך ברצון טוב, ברצון טוב לבוא ולהסדיר ולבוא ולהגיד: מה ששל המדינה,

אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא נגד המדינה. אנחנו לא באים לגזול מהמדינה את מה ששל האזרחים. מה שמגיע לנו, תנו לנו,

כפי שאזרח רגיל בירושלים עושה. דרך אגב, אני רוצה לספר לך, אם אזרח ירושלמי מוציא חצי מטר, חצי מטר, בא באגר, הוא הורס לו את זה, וגם אחרי זה, כשהוא רוצה להיות רמטכ"ל, לא ממנים אותו בגלל זה. לכן אני אומר, או שלא מדברים, אבל כשמדברים ועולים, אז מספרים את כל האמת, בגלל שחצי מהאמת גרועה מהשקר. לכן אני מציע לכם, אם אתם רוצים באמת להיות אזרחים נאמנים של מדינת ישראל ובאמת להסתדר, באמת להביא התיישבות כמו שצריך, לחיות לא כמו פעם. אמסלם, מי שצריך לקדם את זה זה הממשלה.

אני ניסיתי, סמוך עליי, אבל אני מסביר, אני עשיתי עשרות ישיבות על הנושא. תראה, אני אגיד לך איפה הבעיה. זה צריך להיות ברצון.

אתה זוכר שהמשטרה ניסתה לאכוף שם. אז לכן אני אומר, אני בעמדה שחייבים להסדיר את זה, אם במוח, אם בכוח, אם ברצון,

בגלל שמדינה בסוף מתנהלת על פי חוק. אבל אם אתם, כנציגי הציבור, רוצים להרים את זה, אני חושב שתשמח הממשלה מאוד,

זה לא קשור למי שיושב פה,

היא תבוא ותנסה להסדיר ולהגיע להסדרים נדיבים ביותר, שאף יהודי לא קיבל ולא יקבל בחיים.

אבל בואו, אתם הציבור, אתם נציגי הציבור שלהם. תנסו לבוא כדי באמת להביא את זה לאיזשהו עמק שווה, כדי שיהיה כיוון לפתרון. זה פתרון שיכול לקחת 20 שנה, 30 שנה, אבל אם אתם באמת מתכוונים לזה, בואו תרתמו אותם. אני חושב שכאן, בוודאי בצד של הממשלה, וכל ממשלה אני אומר, זה לא חשוב איזו ממשלה זו, יש רצון לפתור את הנושא בדרכי שלום, בנועם ובהגינות.

תודה רבה, נעבור לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, רשום לי יאיר לפיד.

טוב, אז אנחנו נמשיך. לא, הינה, הוא פה, רגע. חבר הכנסת טאהא, בבקשה, אדוני, בוא בינתיים. אף אחד לא פה חוץ ממך. בסדר, בבקשה, בוא, אדוני. חבר הכנסת טאהא, חבר הכנסת טאהא. סליחה, אני בתא, בסדר, ווליד? אני מתנצל.

היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי המתרחש. בשעות האחרונות הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שהוא הלך ללשכת ראש הממשלה, והוא ביקש לראות את טיוטת העסקה שעליה מדובר. לא נתנו לו לראות אותה, דחו אותו, והצוות אמר שהוא לא יכול לראות אותה. אני רוצה להזכיר לכם: האמריקאים ראו את הדף הזה, הקטרים ראו את הדף הזה,

יחיא סנוואר ומוחמד דף ראו את הדף הזה, כל אנשי המקצוע ראו את הדף הזה, קבינט המלחמה ראה את הדף הזה. רק שאנחנו נמצאים במצב שבו ראש ממשלת ישראל לא יכול להראות לשר, חבר קבינט,

כי ברור לגמרי שהוא יחולל לו מהומות, יחבל וינסה לעשות הכול כדי להרוס תהליך של הצעה שראש הממשלה העביר לאמריקאים. זו לא הצעה אמריקאית, זו הצעתו של ראש הממשלה נתניהו. הוא הציע דף שבו יש עסקת חטופים, ואת הדף הזה לאיתמר בן גביר אסור לראות, כי כמובן שהוא יחבל בזה. אז אני רוצה להזכיר מפה ללשכת ראש הממשלה ולמשפחות החטופים: יש במליאה הזו, יש בבניין הזה, 82 אצבעות לטובת עסקת החטופים. 82 אצבעות ירימו יד, יעשו ככה על מסך המגע ויצביעו לטובת עסקת החטופים, כי אנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה. כי החיילות הצעירות האלה צריכות לחזור, והקשישים, והתינוק, כל מי שנמצא מתחת למנהרות חמאס, צריך להחזיר אותו הביתה, ו-82 אצבעות בבניין הזה יצביעו בעד. יש רוב מוחלט לעסקת החטופים, אז צריך לעשות אותה.

חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המלחמה הזאת חשפה את מערומיה של ממשלת הימין מלא על מלא. ממשלה שלא מסוגלת לנצח, ראש ממשלה ששנים משתמש בקלף של מר ביטחון, הביא אותנו למצב שבמשמרת שלו יש אפס ביטחון ואפס הרתעה. האויבים שלנו בכל הגזרות מריחים את התבוסתנות ואת החולשה, ותחושת המסוגלות של האויבים, למרבה הצער, רק הולכת וגדלה. ממשלה שוויתרה על הצפון לטובת חיזבאללה, שעושֶה בו כרצונו, מי שצפה ביומיים האחרונים בשידורים ראה שהצפון פשוט בוער. השיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון עלו ב-36% בחודש מאי: 325 תקיפות בחודש מאי מול 238 תקיפות באפריל. אתמול נשבר שיא נוסף של 12 שעות של ירי רצוף, כולל נ"ט וכטב"מים, שכלל ירי מרחיק לכת לנהריה ולעכו. אזעקות ביישובים כמו שלומי, מנרה ומטולה הפכו להיות כבר דבר שבשגרה, נרמלו את התופעה האבסורדית הזאת. לאן הממשלה הזו מתכוונת להגיע? לצמצם את גבולות המדינה מגדרה לחדרה? רצועת הביטחון של מדינת ישראל נסוגה לאחור. ממשלת ישראל כבר הייתה צריכה ממזמן לגבות מחיר ממדינת לבנון.

נחמץ אתמול למראה תלמידי גליל עליון יורדים בבהלה מהאוטובוסים לתפוס מחסה כשהם היו בדרך לבית הספר בכפר בלום. רק אתמול, עשר רקטות למרגליות, 15 לקריית שמונה, שני כטב"מים לנהריה, שניים למטולה, 14 רקטות לקצרין. אני שואלת את מר ביטחון: מה יש לך לומר לעשרות אלפי אזרחים שפונו מביתם? לפחות תישיר אליהם מבט ותגיד להם מה יקרה ב-1 בספטמבר. גם הם לא מעניינים את מר ביטחון, כמו אותה גברת בקריית שמונה? כל תושבי הצפון משעממים את מר ביטחון? הצפון הולך ומושמד לנגד עינינו. מאות משפחות כבר העתיקו את מרכז חייהן למרכז הארץ ולא מתכננות לחזור. אסור שתהיה לנו הגירה שלילית מהצפון. אסור שאנחנו נוותר על הצפון. ממשלה שלא מסוגלת לספק ביטחון ברמה הבסיסית לתושביה היא ממשלה שצריכה ללכת הביתה. תודה. חבר הכנסת טאהא, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בהמשך להצהרה של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לפני יומיים, כל העולם מביט בעיניים כלפי מדינת ישראל וכלפי ממשלת ישראל, ומה הוא רואה? הוא רואה ריבים בין שרים, איומים של שרים על ראש הממשלה, הוא מביט ורואה ראש ממשלה שלוחש לאוזני כולם למה הוא מוכן ולמה הוא מסכים, אבל הוא מפחד פחד מוות שמא השר לביזיון לאומי שלו ישמע את הלחישות שלו. זה כבר מעבר לכל רמה של נפילה לתהום, זו כבר הידרדרות במהירות רבה אל מעבר לתהום. ההצהרה של ביידן מדברת על הפסקת המלחמה, על עסקת שבויים וחטופים ועל יום חדש שיתחיל גם ביחסים בין ישראל לבין שכנותיה וגם בין ישראל לבין מדינות האזור. המלחמה הארורה הזו צריכה להסתיים כבר. מה עוד לא נהרס שצריך להרוס אותו, היושב-ראש? בתי חולים, כולם נהרסו, בתי ספר, כולם נהרסו, משאבות מים, כולן הושמדו, תחנות חשמל, כולן הושמדו, תשתיות,

הכול נהרס. מה עוד נתניהו צריך להרוס? צריך להפסיק את המלחמה הזו, ללכת לעסקה שתחזיר את החטופים, דף חדש. והריבים של נתניהו עם שרים בממשלתו אינם מחייבים את אזרחי המדינה. רוב מוחלט של אזרחי המדינה רוצים בסיום המלחמה, רוצים בהחזרת החטופים ולא רוצים שהמצב המטורף הזה ימשיך להתקיים. תודה רבה.

חבר הכנסת עטאונה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ממשלה נבחרת כדי לשרת את הציבור. ממשלה שלא מתפקדת, אולי אפשר לתת לה הזדמנות, ויש לה גם הזדמנות לתקן, אבל ממשלה שמבצעת פשע כלפי אזרחים צריכה לסיים את דרכה מיידית. הממשלה הזו, ממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ', אכן הכריזה מלחמה על החברה

בכלל ועל הבדואית בנגב בפרט בכל מה שקשור להריסת בתים. מה שקרה בנגב ב-8 במאי, שכוחות ההרס באים בכוחות מתוגברים והורסים 47 בתים ומשאירים את האזרחים, כולל ילדים ונשים, עד רגע זה ללא שום התייחסות, ללא שום מענה, זו ממשלה פושעת שצריכה לסיים את התפקיד שלה ומיידית. ממשלה שבזרועות שלה מבצעת בשבוע האחרון עוד פשע, לא פחות מהפשע שהיה ב-8 במאי, בוואדי אל-חליל אצל משפחת אבו עסא, ממשלה שמכריחה אוכלוסיות שלמות להרוס את הבתים שלהם בידיים שלהם. איפה קיים דבר כזה שהממשלה, שהרשות להסדרת ההתיישבות לבדואים בנגב, שרמ"י, שיחידות האכיפה מכריחות אנשים להרוס את הבתים שלהם בידיים שלהם? בחברה היהודית משרד השיכון מתגאה בבנה ביתך, ומה שאתם מאמצים, הממשלה הזו, בנגב הוא הרוס את ביתך. המדיניות הזו, המפלה, שרואה באזרחים הערבים בכל מה שקשור לקרקעות כאויבים, צריכה להסתיים. ממשלה שמחלקת מאות צווי הריסה יום-יום צריכה להסתלק מן העולם, אין לה שום זכות מוסרית לכהן אפילו דקה אחת, כי ממשלה שמבצעת פשע או מתייחסת לאזרחים שלה כאל אויבים, שבאה באותה תפיסה שהיא עושה בג'באליה או ברפיח או בג'נין, שהולכת הורסת ומשטחת ומנסה לעקור אנשים, אותה תפיסה, היא מנסה לקדם בנגב, ולכן אנחנו נצביע אי-אמון בממשלה הפושעת הזו.

תודה. חברת הכנסת לזימי, בבקשה. סגן יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, ממשלת הקליינטליזם והכישלון הלאומי. בממשלת משטר הנאמנות הכול מתייקר, ורק ערך החיים הופך לזול יותר ויותר. בממשלה הזאת, רק נאמני שלטון ייהנו מתקציבים, משירותים ממשלתיים ואפילו מפרסים, ואם אתה אב שכול שזוכה בפרס ישראל או מתבקש לקרוא יזכור בטקס, הגעתך תבוטל לאלתר. בממשלה זאת הגעה להלוויה, לניחום אבלים או אפילו הספד פומבי, הם דברים שהפכו להיות תלויים בפתק ששמת בקלפי או בבדיקה מקרתיסטית של אמירות העבר שלך. בממשלת משטר הנאמנות אין כאבי בטן, ינסו לבטל התקשרויות במכרזים עם קיבוצים שעברו טבח שכולו תולדה של הפקר, אם הם חלילה כועסים על מפקיריהם. בממשלת הניתוק יהפכו עולמות עבור חוק השתמטות בזמן מלחמה, ועוד יעזו לקרוא לחיילי המילואים לסבב שלישי של לחימה, בריתות פוליטיות הפכו לעליונות על פני צורכי מערכת הביטחון שלנו וערך השוויון. בממשלה הזאת יהפכו עולמות כדי להסדיר את המאחזים אביגיל ועשהאל, וישכחו שמטולה פונתה והופגזה כולה. ולגבי קריית שמונה, שכולה בוערת, בוערת עכשיו, ממש עכשיו, היא עוד נמצאת רחוק ברמזור, ועודנה משעממת ולא מעניינת אותם. הם יעדיפו לפנטז על כיבוש דרום לבנון לפני שיתייחסו למי שעקורים מביתם כבר קרוב לשמונה חודשים, ללא כל מינהלת אזרחית שתטפל בשיקום וללא כל תקציבים. בממשלת ההפקר הזאת לא מספיק להפקיר את אזרחי המדינה להיחטף על ידי ארגון טרור רצחני ומסוכן, אצלה ימשיכו להפקיר אותם בכל יום מחדש כבר 241 ימים. ראש ממשלת האסון והשכול יתעדף פעם אחר פעם שרידות פוליטית ארעית על פני קדושת החיים ופדיון שבויים, על פני הצלת נפשות והחזרת האחים והאחיות שלנו. בממשלת משטר הנאמנות, גם אחרי האסון הכי גדול שידעה המדינה, הם לא יקימו ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה, כי הכיסא חשוב יותר מהחובה הלאומית הבסיסית של חקר האסון וזכות הציבור לאחריות לאומית. אתם ממשלת האסון. איתכם לא יבוא תיקון. התנתקתם וויתרתם על השליחות שלכם. הפקרתם כל זירה בחידלון ובניתוק בעבור שררה ונאמנות לכוח ולאדון. כדי שנוכל לצמוח ולרפא אתם חייבים ללכת. עוד תהיה פה ישראל של חיים ותקווה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, לפני ההצבעות ובהתאם לתקנון, אנחנו נציין היום את זכרו של חבר הכנסת לשעבר דוד ליבאי. אני מבקש מכל מי שנמצא לכבד את זכרו בקימה, בבקשה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של חבר הכנסת ושר המשפטים דוד ליבאי, זיכרונו לברכה.) תודה רבה. חבר הכנסת לשעבר דוד ליבאי נולד בתל אביב, שהייתה אז תחת שלטון המנדט הבריטי, מנהלות הסיעה, מנהלות הסיעה. חבר הכנסת אלקין,

אנחנו מכבדים את זכרו של חבר הכנסת ליבאי. אנא.

חבר הכנסת לשעבר דוד ליבאי נולד בתל אביב,

ליבאי השלים תואר ראשון ושני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ודוקטורט במשפטים

ליבאי פעל להגן על זכויות עצורים ונאשמים, ויזם את חוק הסנגוריה הציבורית, המעניק ייצוג משפטי לכל נאשם או חשוד הזכאי לכך על פי חוק. בדיון בכנסת אמר ליבאי כי חוק זה מעניק ממשות יתר לכלל שהכול שווים בפני החוק, שוויון הנמדד גם ביכולתו של כל חשוד ונאשם להיות מיוצג בבית משפט על ידי סנגור. זהו יום גדול למערכת אכיפת החוק במדינה ולשוחרי זכויות האדם, וזה יום טוב לכנסת. לפני שאעביר את רשות הדיבור לחברת הכנסת מיכאלי ולחבר הכנסת קריב, אבקש להזכיר לחברות ולחברי הכנסת כי ברוח התקופה ולנוכח המלחמה המתמשכת, אנו מבקשים מכל משפחה לאזכר שם נוסף של מי שנפל או נרצח ב-7 באוקטובר או במלחמה המתחוללת מאז. מכיוון שמשפחתו של חבר הכנסת המנוח ליבאי לא מסרה שם, בחרתי לאזכר במעמד זה את דולב יהוד ז"ל, שהיום הותר לפרסום כי גופתו אותרה בקיבוץ ניר עוז, לאחר שנרצח ב-7 באוקטובר בידי מחבלי חמאס שיצא במסגרת תפקידו כחובש לסייע לאחרים ולהציל חיים. יהי זכרם ברוך.

חברת הכנסת מיכאלי, בבקשה, גברתי. קודם כול תודה לך, אדוני, שהזכרת כאן גם את דולב יהוד, שעל מציאת גופתו התבשרנו הבוקר, לצערנו הרב. עוד חלל. אם נפנה למחלקת ההגברה, זה מאוד יסייע לנו.

דולב יהוד, שעל מציאת גופתו התבשרנו הבוקר, עוד חלל לאסון המחריד שפקד אותנו ב-7 באוקטובר. ליבנו עם המשפחה. לא נפספס את ההזדמנות להגיד: יש הצעה על השולחן לעסקה שתחזיר לנו את החטופות והחטופים החיים, וגם את אלה שאינם בין החיים. את כולם צריך להחזיר עכשיו, לסיים את הלחימה הזאת ולהתארגן מחדש. עכשיו. דוד ליבאי, זכרו לברכה, חבר הכנסת, השר, חבר בממשלתו של יצחק רבין, שללא ספק היה מוודא שדבר ראשון מוחזרים ומוחזרות לכאן החטופות והחטופים שלנו. דוד ליבאי היה איש ערכי מהמעלה הראשונה, איש שעשה באמת רפורמה משפטית. אדוני היושב-ראש, תחת כהונתו של דוד ליבאי כשר משפטים קמו בתי המשפט למשפחה במדינת ישראל, קמה הסנגוריה הציבורית, הונהגה משמרת שנייה בחלק מבתי המשפט, הוגדל מאוד התקציב של בתי המשפט, כדי שהם יוכלו באמת לטפל בכל הדברים הרבים כל כך שמונחים לפתחם. ההבנה שמערכת המשפט היא לא פחות מכל דבר אחר שירות חברתי מהמעלה הראשונה, שמדינה נותנת לאזרחיות ולאזרחים שלה, דבר שבא לידי ביטוי בדיוק בשני הדברים האלה: סנגוריה ציבורית, לטפל באלה שאין ידם משגת, בתי משפט למשפחה, שכן כל סוגיית המשפחה, הרי המרחק ממנה לבין המשפט האדברסרי, שבו יש אחד מנצח, אחד מפסיד, אחד זוכה, אחד טועה, מרחק עצום ורב, וצריך הבנה מיוחדת, ספציפית וייחודית, שתוכל להתמודד עם הסוגיות שהנושא הזה מביא לפתחה של מערכת המשפט. כשר משפטים הוא הקים שלוש ועדות חקירה ממלכתיות: ועדת שמגר לחקירת טבח מערת המכפלה, ועדת כהן-קדמי לבדיקת היעלמותם של ילדי תימן, ועדת שמגר לבדיקת שברון הלב הגדול של רצח רבין. שלוש ועדות חקירה ממלכתיות, שלוש ועדות חקירה ממלכתיות לשלוש טרגדיות נוראיות. הלוואי שהיינו מסיקות ומסיקים את המסקנות שבאמת היה צריך לקחת מוועדות החקירה האלה וליישם אותן בכך שמדינת ישראל לא תחזור על הטרגדיות האלה בסיבוב כזה או בסיבוב אחר. הוא היה שותף לחקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק-יסוד: חופש העיסוק. יש הרבה דברים שאפשר עוד לומר על כהונתו של דוד ליבאי, אבל אני רוצה לקחת את החוט הזה של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולקרוא לכם דברים שהוא אמר בכנס מיוחד בכנסת שעסק בהשתלחויות במערכת המשפט. וראו מה זה, זה היה ב-3 בספטמבר 1996, כבר עמוק בתוך עידן נתניהו, שבו חיה מדינת ישראל מאז 1993, שבה נתניהו הפך להיות יו"ר הליכוד וראש האופוזיציה והתחיל את הקמפיין רווי השנאה, ההסתה והאלימות שלו נגד רבין, נגד מפלגת העבודה, שדוד ליבאי היה שר מטעמה, נגד הדמוקרטיה, נגד השלום, נגד כל מה שייצג את הטוב במדינת ישראל ובממשלת רבין של אז. הוא אמר: "חברי הכנסת, בא אני היום לחזק את ידיהם של הנשיא אהרן ברק וחבריו השופטים בבית המשפט העליון, הממלאים את תפקידם הקשה באמונה, ביושר ובאומץ. הם המגינים על המשטר הדמוקרטי, השומרים על אי-תלותה של מערכת השיפוט בפוליטיקאים או ברבנים. הם הביטוי לשלטונו של החוק במדינה. בא אני לתבוע עמידה נחרצת נגד העבריינים המבזים את בית המשפט העליון, להבדיל מאלה המבקרים אותו עניינית. להסיר כל ספק, אין חולק על זכותה של העיתונות החרדית לבקר את בית המשפט העליון ביקורת עניינית. בא אני לתבוע את העמדתם לדין של אותם אנשים בודדים המאיימים על חייו של הנשיא ברק, משום שגישה סלחנית לאיומים על חיי ראש ממשלה לימדה אותנו, לאסוננו, את המחיר הנורא של איפוק כלפי המאיימים והמשמיצים. ההתקפות על נשיא בית המשפט העליון פרופ'ר אהרן ברק הן ביזוי המערכת השיפוטית וניסיון מוצהר לערער את מעמדה הבלתי-תלוי של מערכת השיפוט. תוקפיו של הנשיא ברק לא למדו את פסיקתו, אינם מכירים את יחסו החיובי למשפט העברי ואינם מבינים את תפקידו של בית המשפט העליון במדינה דמוקרטית. "עורך העיתון 'השבוע' אשר צוקרמן, שהחל במתקפה על הנשיא ברק, עם שמעון זילבר, אינם מבינים אלף-בית של דמוקרטיה כאשר הם מציגים את בית המשפט העליון ואת נשיאו כ'סכנה לאושיות הדמוקרטיה הישראלית', כ'איום על חירויות האזרח' וכ'מי שנטלו סמכויות לא להם מבלי שאיש בחר בהם'. אלה הם דברים חסרי שחר, שנובעים מחוסר הבנה או מתפיסה מעוותת של המשטר הדמוקרטי. בית המשפט העליון הוא מגן המשטר הדמוקרטי במדינה ומעוז זכויות הפרט במדינה". דברי הבלע שדוד ליבאי יצא נגדם בוודאי נשמעים לכם מוכרים. הם חוזרים באוזנינו ממש חדשות לבקרים בשנה שקדמה לאסון 7 באוקטובר. שמענו אותם ממש מאה פעם ביום, והדברים הנכוחים שהוא אמר נגדם יפים היום פי כמה וכמה וכמה. לפני שאגיד עד כמה יהי זכרו ברוך אספר לכם רק דבר אחד שסיפרה לי המשפחה במהלך השבעה, כשבאתי לנחם ולהגיד באופן אישי תודה על הזכות שהייתה לי לכהן במפלגת העבודה, בוועדת החוקה, יחד עם השר המנוח דוד ליבאי. הם סיפרו לי שגם לקונצרטים בפילהרמונית, חברי הכנסת,

אנחנו מכבדים פה חבר כנסת שאיננו.

חברת כנסת. חברי הכנסת, אנחנו מכבדים חבר כנסת שלא נמצא. חברת כנסת. חברת כנסת מנסה לדבר אבל לא נותנים לה, ואלה לא חברות כנסת שלא נותנות לה. בבקשה, גברתי. משפחת ליבאי סיפרה לי שדוד היה מתכונן לקונצרטים בפילהרמונית משל הייתה זו ישיבה חשובה, והיה לומד את היצירה, את הפרטים עליה, את ההקשר שבו היא נכתבה, ורק אז היה ניגש לקונצרט או לאופרה כדי להאזין האזנה מושכלת, שבאמת תוציא אותו מאזין מסופק ומלומד. אני חושבת שזה אחד הדברים היפים ביותר שאפשר לספר על אדם. תודה לדוד ליבאי על תרומתו האדירה למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. חבר הכנסת קריב, בבקשה, אדוני.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, שותפתו של דוד ליבאי למסע המקצועי ארוך השנים, בני משפחתו של דוד שצופים בנו מבעד למסכים, פרופ' דוד ליבאי היה מענקי עולם המשפט הישראלי ומהטובים והראויים בקרב נבחרי הציבור שהעמידה כנסת ישראל. קורות חייו הם אות ומופת ליכולת לשלב יחד עומק אינטלקטואלי וחקירה אקדמית עם פעולה מתמשכת ומובילה בעולמות המעשה. את השילוב האיכותי הזה, שהולך ונהיה נדיר יותר ויותר, הביא פרופ' ליבאי לתוך הזירה הפוליטית והציבורית, תוך שהוא משלב ראייה אסטרטגית ומערכתית עם יכולות פרלמנטריות נדירות וגישה פוליטית פרגמטית שאפשרה לו להשיג הישגים רבים בבית הזה כמחוקק והישגים רבים כשר מסביב לשולחנה של הממשלה. מעל לכל אלה התאפיינה דרכו של פרופ' ליבאי בתפיסה עמוקה של הפוליטיקה כזירה הכרחית וראויה לקידום הערכים ותפיסות העולם שבהם האמין, ולא פחות חשוב מכך, בדרך ארץ שלא קדמה לתורתו אלא הייתה חלק מרכזי מן התורה שלו עצמה. דרך ארץ, הקפדה בכבוד הבריות, מתינות וחתירה לבניית שיתופי פעולה, אלה היו סימני ההיכר של פעילותו הפוליטית, וגדולתו ניכרה בעובדה שכל אלה, המתינות ודרך הארץ, לא מנעו ממנו להשיג הישגים של ממש אלא להפך, הביאו אותו לחקוק בתוך ספר חוקיה של מדינת ישראל חוקים ומוסדות שיעמדו לנו לדורות. גולת הכותרת של עשייתו הפוליטית הייתה כמובן כהונתו כשר המשפטים בממשלתו השנייה של יצחק רבין. פעולותיו כשר המשפטים הוכיחו את היכולת של נבחרי ציבור להשפיע עמוקות על עולם המשפט, לא מתוך ריב, עימות ומדון, אלא מתוך שיתוף פעולה הדוק וכבוד הדדי בין רשויות השלטון, גם כאשר ישנן מחלוקות גדולות. כשר המשפטים ידע פרופ' ליבאי להגן על העצמאות של מערכת המשפט, על מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם על ערכים של מינהל תקין וניקיון כפיים ציבורי, גם ברגעים מורכבים וגם כשהדבר הוביל לוויכוח ולמחלוקת עם עמיתיו בממשלה, לרבות ראש הממשלה רבין. כמה חסרים לנו שרים אמיצים שיודעים לעמוד אל מול עמיתיהם ולהציב קווים אדומים. החודשים הארוכים של המאבק הציבורי והדמוקרטי המפואר ברחובות ובבית הזה למען העצמאות של מערכת המשפט ולמען חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית מחדדים את ערכיו של פרופ' ליבאי ואת החובה שלנו להתעקש על הטמעתם בחיינו. כחבר כנסת וכשר, ועמדה על כך חברתי חברת הכנסת מיכאלי, השר לשעבר ליבאי העמיד את האזרח מן השורה בראש מעייניו, ולא אידיאולוגיות פופוליסטיות רוויות שנאה. הרפורמות הגדולות שהוביל בהגדלת תקציבי משרד המשפטים, הרשות השופטת, הובלת פתיחת בתי משפט חדשים, הרחבת מספר השופטים והשופטות, הקמת בתי המשפט לענייני משפחה ומהלכים רבים נוספים, הם דוגמאות אחדות לפעולתו העקבית להגדלת הנגישות של צדק משפטי לאזרח הרגיל. כך נראית מהפכה משפטית ראויה, כזאת שמעמידה את האזרחים לנגד עיני הפוליטיקאים, ולא מתמקדת בהבטחת שרידותם של הפוליטיקאים עצמם. פעולות אלה של דוד ליבאי תפסו מקום חשוב במהלכיה של ממשלת רבין השנייה לחיזוק היסודות של מדינת הרווחה ולשינוי סדר העדיפויות הלאומי לטובת כל אזרחי המדינה, על חשבון העדפה סקטוריאלית בלתי ראויה. הנחישות שלו להקים את הסנגוריה הציבורית תעמוד לו לעד כביטוי לתפיסתו העמוקה בדבר חובת המדינה להושיט יד לאזרחיה ולתושביה המוחלשים. פרופ' ליבאי, ובכך אסיים, היה איש מפלגת העבודה בכל רמ"ח איבריו. גם לאחר פרישתו מן הכנסת הוסיף לשאת בתפקידים מרכזיים במפלגה ולהעניק תמיכה חברית ואיכותית לראשיה ולנציגיה. גם בכך באה לידי ביטוי תפיסתו כי העשייה הציבורית היא שליחות לחיים ולא פרק בקריירה בלבד. בימים אלו יוצאת מפלגת העבודה לדרך חדשה. נשיאת הערכים ההיסטוריים של תנועת העבודה ומורשתה היא חלק מצוואתו של פרופ' ליבאי המנוח. יהי זכרו של מורנו וחברנו ברוך. ערכיו נחוצים לנו ולחברה הישראלית יותר מתמיד. נעשה הכול על מנת לדבוק בהם. תודה רבה. תודה רבה. אדוני השר, אני מבין שאתה לא מסכם. אנחנו נעבור להצבעה. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. הצבעה. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 27 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע שההצעה לא התקבלה, מכיוון שהיא לא קיבלה את הרוב הדרוש. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעות הימין הממלכתי וישראל ביתנו. הצבעה.

אפילו הם לא נמצאים. איזה בושה. למה הם מעלים את ההצעה אם הם לא באים להצביע? יש לי שאלה לתקנון. לא באמצע הצבעה, חבר הכנסת כץ. 26 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע שההצעה לא התקבלה, מכיוון שהיא לא קיבלה את הרוב הדרוש. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת רע"מ. הצבעה. הצעת סיעת רע"מ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 25 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לא התקבלה, מכיוון שהיא לא קיבלה את הרוב הדרוש. לפני שנמשיך, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 6), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק יום האחדות, התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק מחיקת רישומים פליליים ומשטרתיים של יוצאי אתיופיה, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת צגה מלקו, פנינה תמנו, משה סולומון וקבוצת חברי הכנסת. מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי,

אפרת רייטן מרום,

משה סולומון, סימון מושיאשוילי ומאיר כהן בנושא: תמונת מצב מדאיגה, מדינת ישראל ממשיכה לשלם קצבאות ביטוח לאומי לתושבי עזה בזמן המלחמה על חשבון כספי המיסים הישראליים, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת משה טור פז, קטי קטרין שטרית ונעמה לזימי

בהתאם להסדר הקבוע כיום, התגמולים מחושבים כשיעור מסך המשכורת המשתלמת לעובדי המדינה בדירוג המינהלי בדרגה שנקבעה בחוק. העדכון נעשה בעקבות שינויים במדד שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, המתייחס לעובדי המגזר הציבורי, בשני מועדים במהלך השנה, בחודשים אפריל ואוקטובר, ומעודכן, ככלל, באופן רטרואקטיבי.

בהסדר החדש מוצע לגלם עלייה חצי-שנתית של המדד ולהביא בחשבון את כלל התוספות הניתנות על פני תקופה זו. במהלך הדיונים בוועדה הבהירה הרשות לניצולי שואה כי מבדיקה שערכה עולה כי יש בהסדר החדש כדי להיטיב ולהגדיל את סכומי התגמולים המשתלמים לזכאים מכוח חקיקה זו. כיוון שבהתאם להסדר החדש העדכון ייעשה באופן אוטומטי, בלי שדרוש אישור הוועדה, הוחלט במהלך דיוני הוועדה להוסיף להצעת החוק סעיף הקובע חובת דיווח שנתית של הרשות לניצולי שואה לוועדה ביחס לזכאות לתגמולים, להטבות או למענקים לפי חוקים אלה, וזאת בפילוח לפי סוג הזכאות ומספר הזכאים, וכן בעניין סכום התגמולים או ההטבות וכיוצא בהם. חובת הדיווח תוכל ללמד על צרכים נוספים, ככל שיידרשו, ויש בה כדי להבטיח את פיקוח הוועדה ביחס לאוכלוסייה זו. בנוסף, במהלך דיוני הוועדה עלה הצורך בהתאמת מנגנון העדכון גם ביחס למענק השנתי. הרשות לניצולי השואה ביקשה לבחון את השלכות העדכון ביחס למענק זה, מכיוון שמדובר על מענק שנתי, בניגוד למה שיש בחוק הזה על מענק חודשי, ותעדכן את הוועדה בתוך חודשיים. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לומר לכנסת: אני כבר כמה שנים בוועדת הכספים. יש שינוי דרמטי בין מה שהמדינה מסייעת לניצולי השואה למה שהיה בעבר. בעבר, מה שהיה, שאנחנו התקנאנו בגרמניה שהיא נתנה את הרנטות הגרמניות, רצו להיות כמו גרמניה בעדכון הזה. היום, לאחר הרבה מאוד פעולות שנעשו כאן בכנסת, גם בוועדה לניצולי השואה, ובעיקר החוקים שאנחנו העברנו כאן, היום יש דרישה שחלקה מתממשת, שמי שמקבל הטבה ברנטה הגרמנית, שיקבל תוספת אצלנו, שהוא מקבל הרבה פחות ממה שהמדינה נותנת. אנחנו במדינה נתנו הרבה יותר ממה שהיה בהתחלה, כשנתנו פחות, היום נותנים הרבה יותר. זה לא מספיק. מדובר באנשים מבוגרים, חלקם לא בריאים, וככל שיש סיוע יותר גבוה לניצולי השואה, כך מבחינה מוסרית, ערכית וציבורית זה יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם, אני שאלתי במהלך הדיונים מה ההטבה שניצולי השואה יקבלו כתוצאה מהעדכון הזה, והם דיברו על משהו בסביבות 120 מיליון שקל לשנה, שזה בערך 10 מיליון שקל לחודש,

500 שקל לניצול שואה,

מכיוון שכל אחד תלוי לפי עניינו. אבל העדכון, שנראה דבר כזה תמים, הוא מוסיף הרבה מאוד תגמול לניצולי השואה, שאנו, מדינת ישראל וחברי הכנסת, מחויבים להם. לאור האמור, אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקש את התמיכה של חברי הכנסת, כדי שלא נתעכב עם העניין של הסיוע לניצולי השואה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד. חברת הכנסת בן ארי? יש פה רשימה מלאה. אתם מוותרים? לא, שנייה. חבר'ה, אין הסתייגויות, יש רשימת דוברים, נכון? היו גם הסתייגויות וזה הפך לרשות דיבור. הסרנו את ההסתייגויות, רק בקשות דיבור. ההסתייגויות הפכו לרשות דיבור. לא, אבל רשומות פה הסתייגויות. אתם חוזרים בכם מההסתייגויות? ורשמו הסתייגויות. אם אתם רוצים לעלות לדבר, אתם לא יכולים עכשיו לא, אני יודעת. בגלל זה שאלתי אם מישהו מהמסתייגים רוצה לדבר. לא, ולכן אני מסירה את ההסתייגויות,

לכן אנחנו מסירים את ההסתייגויות כולן, בהתאם להודעתה של חברת הכנסת בן ארי. הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעות העבודה, יהדות התורה וש"ס. כולם חוזרים בהם? אפשר לעבור להצבעה. חבר הכנסת קריב? אוקיי, מצוין, אז אנחנו נעבור להצבעה. הוא מוותר על הסיכום, נכון? אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק עדכון סכומי תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וביטול המרת תגמולים (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024. הצבעה. סעיפים 1 3 נתקבלו. 27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק עדכון סכומי תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים, חברת הכנסת גוטליב, לא באמצע הצבעה, בבקשה. אבל לא, לא היה לה מסך. בסדר, אז אנחנו נעדכן הצבעה. הצבעת בעד מה? לא ולו לא היה לי מסך, זה מה שרצינו להגיד, זה הכול. היה לך? לא, לי לא היה.

אז את בעד? ברור. אז אנחנו נוסיף את חברת הכנסת גוטליב כמצביעה בעד. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק עדכון סכומי תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וביטול המרת תגמולים (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024. הצבעה. הצעת חוק עדכון סכומי תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וביטול המרת תגמולים (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, נתקבלה. 30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני קובע כי הצעת חוק עדכון סכומי תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וביטול המרת תגמולים (תיקוני חקיקה), התשפ"ד

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 22), התשפ"ד 2024, שהגישה הממשלה. מדובר בחוק עבודת הנוער, התשי"ג 1953, שמסדיר את זכויותיהם התעסוקתיות של בני נוער ואת חובות המעסיק כלפי נוער עובד, מתוך התחשבות במאפיינים שייחודיים להם, ובכלל זה חשיבות השלמת לימודיהם במערכת החינוך, וכן הצורך בהגנה עליהם ובשמירתם מפני ניצול מצד המעסיקים. סעיף 24 לחוק אוסר כיום על העסקת בני נוער שחוק לימוד חובה חל עליהם בשעות הלילה, שהן השעות שבין 20:00 עד 08:00 למוחרת. בהמשך להוראת שעה, שהייתה בתוקף במסגרת סעיף 24א לחוק בשנים 2016 עד 2019, מוצע לקבוע כי בתקופת חופשת לימודים רשמית תותר העסקת צעירים בגילים שבין 16 ל-18 גם בשעות הלילה, עד השעה 01:00. הוראה זו לא תחול ביום שלמוחרתו מתקיימים לימודים, כגון יומה האחרון של חופשה. מוצע להסמיך את שר העבודה לקבוע ענפי עבודה או עבודות מסוימות שבהם לא יחולו ההוראות המאפשרות את ההעסקה החריגה בלילה מטעמים של ההגנה על בריאותם, שלומם או התפתחותם החינוכית, הרוחנית והמוסרית של צעירים. נוסף על כך, מוצע כי אם עבודתו של הצעיר הסתיימה אחרי השעה 23:00, תחול על המעסיק חובה להחזיר אותו לביתו על ידי המעסיק בעצמו או באמצעות מי מטעמו, כדי להבטיח שחובת ההחזרה הביתה לא תאריך שלא לצורך את שהותו של הצעיר במקום העבודה בשעות הלילה המאוחרות.

כי אם הפרש הזמנים בין סיום העבודה אחרי השעה 23:00 עד ליציאת הצעיר בחזרה לביתו עלה על חצי שעה, יראו במעסיק כמי שלא החזיר את הצעיר בסיום העבודה,

הוא לא יכול להגיד לו: חכה פה כמה שעות עד שאני אקח אותך הביתה. מוצע לקבוע אחריות פלילית על מעסיק שהעסיק צעיר אחרי השעה 23:00 ולא החזירו לביתו כנדרש, וכן לקבוע כי משרד העבודה יוכל להטיל עיצומים כספיים על מעסיקים שהפרו את חובתם בעניין החזרת צעירים שהועסקו אחרי השעה האמורה לביתם. במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית הוסיפה ועדת העבודה והרווחה להצעת החוק הסדר שיאפשר לבית הדין לעבודה לפסוק במסגרת תביעה אזרחית פיצויים, לרבות פיצויים שאינם ממוניים, וכן לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק, שמכונים "פיצויים לדוגמה", בסכום שלא יעלה על 5,000 שקל, במקרה שהמעסיק העסיק נער בשעות הלילה מחוץ למסגרת השעות שהוגדרו בחוק, או אם מעסיק לא החזיר את הצעיר לביתו כנדרש לפי החוק, לגבי כל מקרה שבו הפר המעסיק את חובותיו כלפי הנער. לפי המוצע, תביעה אזרחית על הפרת האיסור של עבודת לילה בכלל והפרת החובה להחזיר צעיר לביתו בהעסקה אחרי השעה 23:00 בפרט, יוכל להגיש הנער או ארגון עובדים יציג במקום העבודה או ארגון שהנער חבר בו.

מוצע לקבוע כי בתביעה הזו חובה על המעסיק להוכיח כי עמד בחובותיו אלה, אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות של הנער מפנקס שהוא חייב לנהל לגבי שעות עבודתו. התיקון המוצע יעודד תעסוקת צעירים בשעות הלילה, יאפשר להם התנסות מעשית ראשונית בשוק העבודה, וכן ימנע שעמום וחוסר מעש, ומצד שני, ישמור על ביטחונם של הצעירים ויאפשר להם לעמוד על זכויותיהם במקרה שהופרו, בדרך קלה באמצעות פיצויים לדוגמה והיפוך נטל ההוכחה,

לא הנער יצטרך להוכיח אלא המעסיק יצטרך להוכיח שהוא כן ביצע את החוק. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד,

אדוני היושב-ראש, לפני שאני אבקש הצבעה, אני רוצה לומר משפט אחד שראיתי ברמב"ן,

על הפסוק "ונתתי שלום בארץ וּשְׁכבתם ואין מחריד". רש"י אומר כי גם אם יש שובע ויש שפע, אם אין שלום, אין כלום. הרמב"ן מוסיף ואומר: "ונתתי שלום בארץ" שלא תילחמו זה בזה, כך אומר הרמב"ן. אם אנחנו לא נילחם זה בזה, "נתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד" אף אחד מבחוץ לא יוכל להזיק לנו. יהי רצון שנזכה בקבלת התורה לשלום בארץ. גם שלא יילחמו זה בזה, וגם שייפסקו המלחמות ויהיה שלום בארץ, ונזכה לקבל את התורה בשמחה. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעות יש עתיד וישראל ביתנו. מישהו רוצה לדבר?

אז אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 22), התשפ"ד 2024, כנוסח

סעיפים 1 4 נתקבלו. 23 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק עבודת נוער (תיקון מס' 22), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 22),

24 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 22), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון מס' 3 והוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מזמין את סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. יש שר במליאה? כן, השר אמסלם שם. שלום וברכה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שלום, כבודו. עשר דקות לרשותך, בבקשה.

אני אעשה את זה בפחות זמן. תודה ליושב-ראש היוצא וליושב-ראש הנוכחי. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון מס' 3 והוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב 2012, מגדיר שלושה מדרגי הטבות לנוסעים שטיסתם בוטלה, המריאה באיחור, הוקדמה בשמונה שעות, ויש בזה שלושה מדרגים. המדרג הראשון הוא שירותי סיוע: אדם שהטיסה שלו התארכה או בוטלה, אנחנו נותנים לו שירותי סיוע של לינה, מזון, הסעה וכדומה. יש עוד מדרג: השבת התמורה, כספית או כרטיס חלופי, יכול לקבל או תמורה או כרטיס חלופי לתאריך אחר,

או שהוא מקבל את דמי הכרטיס. המדרג השלישי: פיצוי ללא הוכחת נזק בהתאם למרחק

יש מדרג שלם של פיצויים לאדם שבוטלה לו הטיסה. הצעת החוק הנוכחית מתמקדת בשלושה נושאים עיקריים: 1. תיקון חריג של כוח עליון, תיקון שיקל על חברות התעופה בהוכחת אי-יכולתן למנוע ביטולי טיסות, ויידרש מהן להוכיח שנקטו את כל האמצעים הסבירים ולא כל אמצעי אפשרי, ובכך להשוות את נוסח החוק לחוק האירופי. יש בהגדרה, אם זה נקרא אמצעי אפשרי או כל האמצעים הסבירים. אמצעים סבירים זה היותר, ולא כל אמצעי אפשרי,

זה מתאים לזמן חירום, וזה בעצם הניסוח של החוק, החוק האירופי, מה שהוא מחייב בו חברות, 2. שינוי זמנים וזכאות לפיצוי סטטוטורי בשל מלחמת חרבות ברזל, תיקון זה נדרש בשל המצב הביטחוני, שגרם לחוסר יכולת לתכנן לוח טיסות לנוכח האי-ודאות, הדבר השלישי, ביטול מוחלט של חובת הפיצוי על טיסות בתאריכים 8 באוקטובר 2023,

למוחרת 7 באוקטובר, עד 31 בנובמבר 2023. זה בערך פחות מחודשיים,

ביטול מוחלט. בעצם זאת חקיקה רטרואקטיבית לא תהיה שום חובה לתת שום פיצוי.

בחוק הזה נגענו גם בחוק של הודעה מוקדמת, קיצור תקופת ההודעה המוקדמת שמזכה בפיצוי מ-14 יום לשלושה ימים, אדוני היושב-ראש, לטיסות בתאריכים 1 בדצמבר 2023 עד 29 בפברואר 2024. אנחנו מדברים על כשלושה חודשים. אנחנו גם מורידים את הסף של 14 יום לשלושה ימים מכורח הנסיבות, באמת לוחות הזמנים השתנו ולא יכלו לבצע וגם חמישה ימים וארבעה ימים קודם ושישה ימים אדם יכול להגיע, והחברה נאלצה לבטל את הטיסות, לכן שלושה ימים לפני כן מכניסים אותך לאותם פיצויים ואותם מדרגים שדיברנו עליהם קודם. 3. מנגנון שינוי הטבות במצבי חירום, מלחמת חרבות ברזל היא האירוע השני בתוך שלוש שנים שבו נגרמו שיבושים קשים בענף התעופה. אירועים אלו יכולים לחזור על עצמם ולמנוע מחברות התעופה לתכנן לוח טיסות ל-14 יום קדימה. לכן מוצע לעגן בחוק מנגנון שייתן מענה במצבים מיוחדים, ללא צורך בשינוי חקיקה כמו שאנחנו עושים עכשיו, אלא שייתן את הסמכות לשר התחבורה או שרת התחבורה. בהתאם לכך, בסמכות שרת התחבורה או שר התחבורה

עם שר הכלכלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ככל שהוכרז על מצב מיוחד בעורף, אירוע חירום אזרחי, מצב חירום בריאותי, כמו הקורונה, שיימשך מעל שבועיים, ניתן יהיה לקבוע.

טיסות פנים ארציות, השר רשאי לקבוע כי בנסיבות מסוימות לא יינתן פיצוי לנוסע בטיסת פנים ארצית,

שירותי לינה, בסמכות השר להגביל את זמן הלינה, אך בתנאי שלא יפחת משני לילות,

קיצור משך זמן ההודעה המזכה בביטול מ-14 יום לשלושה ימים. השינויים נועדו להתאים את החוק למצב הביטחוני הייחודי ולאפשר לחברות התעופה להתמודד עם אתגרים בלתי צפויים תוך מתן מענה לנוסעים בצורה גמישה והוגנת יותר. נכנס לכאן חבר הכנסת טיבי, אני בהתחלה לא אמרתי שהחוק ידוע כ"חוק טיבי", אבל גם "חוק טיבי" לא התכוון לעיתות חירום, הוא דיבר על עיתות שגרה. המנגנון הזה של פיצוי, אנשים נהנים, מברכים אותך מאוד, לפחות לי יש כוח עליון, אבל פה אתם משנים הכול. אבל אנחנו משנים את זה בדבר מאוד מאוד מוגבל, לתקופה מוגבלת. המציאות, זאת המציאות. אי-אפשר להגיד ששגרה היא כמו עיתות חירום.

כאן מצמצמים את הימים, מצמצמים את הפיצוי ואת ההודעה מראש במקרה של ביטול. אני מבין את רוח, למה לצמצם את הפיצוי,

אנחנו מבטלים בכלל את הפיצוי לנוכח זה שגם החברה, זה לא היה בידיה, זה לא בגלל רשלנותה או אי-רצונה לקיים את הטיסות, אלא זה בא מתוך הכרח של חירום. אני מבין את רחשי הציבור, אני מבין את הדבר הזה. זה דבר שבאמת, לפי דעתי, בטח יידרש דיון מעמיק בוועדת הכלכלה. אפשר לשמוע, זאת קריאה ראשונה. אנחנו פתוחים. שרת התחבורה ודאי פתוחה לשמוע את הערות חברי הכנסת, את הערות המחוקק. אני באמת מזמין את חברי הכנסת להיות בדיון הזה, זה דיון שהשקיעו בו אז זמן רב עד שחוקקו אותו, ולראות מה אפשר לעשות, להתאים את זה למצב. אני אודה לחברי כנסת אם יאשרו את זה בקריאה ראשונה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני סגן השר. אנחנו עוברים לדיון אישי. זאת הצעת חוק בקריאה ראשונה. לכל חבר וחברת כנסת שלוש דקות. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח.

חברת הכנסת מירב בן ארי. היא לא תבוא עוד הרבה זמן. זה לא זכות טיסה. זה לא, תודה רבה. אדוני היושב בראש, אדוני השר, חבריי וחברותי חברי הכנסת.

לפני שאני אדבר על הנאום החשוב שלי, אני רוצה להגיד מילה על דוד לוי, זכרו לברכה, שבשעה זו

למנוחות. סיפור קטן מהבית: אימא שלי היא חד-הורית, וכשהיא הייתה צריכה הלוואה לקנות בית בנתניה עם שתי ילדות קטנות, היא שלחה מלא מלא מכתבים לשרים ולכל מיני ראשי ערים, ואף אחד לא ענה לה. אתמול היא סיפרה לי שהיחיד שענה לה הוא דוד לוי. בזכותו היא קיבלה הלוואה. מכיוון שהיא הייתה מנהלת חשבונות עם שתי ילדות קטנות ולא כל כך ידעה על הלוואה, ריבית וזה, היא התייעצה עם רואה חשבון, והוא אמר לה: תיקחי את ההלוואה עכשיו. ובאמת שר השיכון, הוא היה שר השיכון דאז, דאג לתת לאימא שלי הלוואה. בזכותו ובזכות רוחב הלב שלו היא הצליחה לקנות בית לעצמה. סיפור קטן מהחיים שלנו.

אתמול אימא שלי אומרת לי: הלוואי שכל נבחרי הציבור היו ככה שרים זמינים.

הוא זה שאישר לה את ההלוואה, ובזכותו היא קנתה בית.

זה סיפור קצר על דוד לוי שהיא סיפרה לי עכשיו. אבל אני רוצה לדבר על משהו קצת שונה, אני רוצה לדבר על אורי בר אור. אני רוצה לדבר על אורי כי אני נמצאת אצל משפחות שכולות די הרבה, בעיקר לאחרונה. אני לא כותבת פוסטים, אני לא מעלה תמונות,

אבל על אורי אני כן רוצה לדבר. אתה יודע למה? זה קרוב גם אליך, הוא במדרשית שדה בוקר, כי הזר לאורי של ממשלת ישראל נשאר מיותם מחוץ לבית העלמין, ואף שר מהממשלה הזאת, שכל כך עסוקה, עם כל כך הרבה שרים, אף אחד מהשרים לא טרח לבוא ולהניח על הקבר של אורי את הזר בנופלו. מכיוון שאף אחד מכם לא טרח להגיע, אני רוצה שתדעו עליו כמה דברים,

אני רוצה שתדעו שהוא השאיר אחריו את ההורים נועה וקובי ושני אחים, יפתח ואיתמר. הוא היה ילד מלא חברים. המשפחה שלו, ממדרשיית בן-גוריון, היא ותיקה ושורשית, ואורי היה ילד מוזיקלי. הוא היה מלחין מחונן, וחיבר יצירות מוזיקליות מורכבות כבר בגיל צעיר. הוא היה כל כך מחונן, שהמנחה שלו, פרופ' מיכאל וולפה, הגדיר אותו ככישרון יוצא דופן, אחד בדור. אני רוצה להגיד לך, רק עוד חצי דקה, שאורי התגייס לנח"ל. אימא שלו אמרה לי שהוא לא כל כך התלהב, אבל כולם מהגרעין הלכו, אז הוא הלך איתם. באוגוסט היה אמור להתחיל את פרק המשימה, וימים ספורים לפני שאורי נפל הם פגשו אותו, ובאמת, אלה היה הרגעים האחרונים איתו. לצערי, הוא נהרג בפיצוץ של מטען, פשוט המבנה קרס עליו, וכך נהרגו אורי ועוד שני לוחמים. אני רוצה להגיד משהו לממשלה הזאת: אל תיקחו את הנופלים האלה כמובן מאליו. אוי ואבוי. אם נופל חייל, לכו והניחו זר על קברו. לא יכול להיות שחייל נופל ואף שר, אני מסיימת, לא טורח ללכת ולהניח זר בשם ממשלת ישראל. זה נורא ואיום.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת טלי גוטליב, גברתי, בבקשה. עם ישראל הנכבד, שלום. הנושא הזה של הנאום שלי יהיה קצת משעמם, אבל חשוב להביא בפניכם את העובדות, אז אני מתנצלת מראש. היה משעמם גם אתמול בבג"ץ, אז אני עושה לכם בריף קצר. חוק שירות הביטחון הקיים כיום קובע את התוויית הגיוס. הייתה החלטת ממשלה שקבעה את הפטור מגיוס חרדים בכל מיני פרמטרים. עד כאן לא חידשתי כלום.

ב-31 במרץ 2024 ההחלטה פקעה, ולא ניתנה החלטה נוספת, זאת אומרת שמ-31 במרץ,

צריך לגייס את כולם בהתאם לשיקול הדעת של הפוקד במשרד הביטחון. סליחה שאני משעממת אתכם. הממשלה ביקשה שיהיה לה ייצוג עצמאי בבג"ץ, אז הלכתי לבג"ץ, רציתי לראות מה קורה שם. אומר נציג הממשלה: אין החלטה נוספת, אנחנו גם לא מתכננים שתהיה החלטה נוספת. מה שמשרד הביטחון אומר, מקובל עלינו. משרד הביטחון, בשם הפוקד, אומר: אנחנו ערוכים לגייס כ-3,000 חרדים בשנה כרגע. אומרים השופטים לנציג הממשלה: נו, תסכימו ל-3,000, נביא את הדברים לידי הסכמה, לפחות בשלב ראשון. נציג הממשלה לא הסכים, ברוב אבסורד. בעניין הזה אני אומרת לכם שלו תישמע דעתי, אני פונה לראש הממשלה ואני פונה לחבריי מהממשלה ולחבריי מהאופוזיציה והקואליציה: שמעו, בסוף לפני ואחרי הכול, יש לנו אחריות למדינת ישראל. תהיה דעתנו ימין, תהיה דעתנו שמאל, תהא דעתנו סרבנות,

לא אכפת לי איך תגדירו את זה, תהא דעתנו אשר תהא, אנחנו כולנו מחויבים לשלום המדינה ולביטחונה. כשאנחנו מדברים בתקופת לחימה עצימה בחזיתות השונות, וכשברור כאן לי וגם לך,

אתה איתי חבר בחוץ וביטחון, ברור לנו הצורך בהגדלת הסד"כ, הכול ברור לנו. אבל ברור לנו שגם לא נחדל את העם, גם לא נקרע את העם, ונביא את הדברים לידי הסכמות. הרי רגע לפני המלחמה הביאו לוועדת החוץ והביטחון את חוק השירות, מי שהגה אותו אז, שי פירון, מהמפלגה שלכם היה, אבל זה עוד חוק לא עשוי מספיק. אזכיר גם לך, חברת הכנסת ניר, זה חוק שאגד בתוכו שח"מ ומד"א וזק"א ופעולות התנדבות וכיבוי והצלה וכל מערך ההתנדבות, אבל הגג הוא צה"ל, צה"ל מחליט בהתאם לצרכים שלו. יש צורך בלוחמים, זה יהיה ברובריקה הזאת, וצה"ל יחליט מי בהתנדבות, מי פה ומי שם.

זה חוק סופר-מורכב, סופר-דופר-מורכב, שאי-אפשר לחוקק אותו לא בדקה וגם לא בשתיים.

אני גם לא רוצה חוק שלא מכבד את המלחמה וגם לא מכבד את העם שלי. לכן אמרתי ואני ממשיכה ואומרת: צריך להוריד מסדר-היום את דין הרציפות. אומנם החוק של גנץ עבר בקריאה ראשונה, אבל אותי פחות מעניינת הפוליטיקה בהקשר הזה ויותר מעניינת אותי המהות. לא שאנחנו חפים ממשחקים פוליטיים,

זה לא שם, אבל כאן כרגע זה מהותי מדי. זה מהותי מדי לקריאות שלכם, אל תתבלבלו, וזה מהותי גם לקריאות שלנו. אנחנו לא צריכים לצעוק לא מכאן בוז ולא מפה הן, כי אנחנו צריכים לקדם את המלחמה הזאת לכדי תמונת ניצחון,

לדאוג לביטחון המדינה באופן מהותי. לכן צריך להוריד מסדר-היום את דין הרציפות, לא בגלל שלא צריך לחוקק את החוק,

ולא בגלל שמה שהתאים לכם פתאום לא מתאים לכם. פשוט לא מתאים כרגע לחוק חוק שלא מתיישב עם צורכי הצבא. 1,750 מתגייסים לא מספיקים בשום קנה מידה.

אי-אפשר לכפות הר כגיגית ואי-אפשר לכפות גיוס של כולם. צריך להביא את זה למטרה הגיונית. לכן, לשיטתי, מערכת הביטחון, ברגע שהסמכות בידיה והיא הפוקדת ממילא, ברוך השם, בזמן המלחמה גילינו חרדים במספר גדול שמתגייסים, ומתגייסים מתוך רצון. לכן אני אומרת לראש הממשלה ולממשלה: תורידו את זה מסדר-היום.

בואו נתכנס לכדי עשייה של גיוס.

מי שצריך להתגייס, אנחנו צריכים את כולם תחת האלונקה. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, את מה שרצית להגיד, בואי תגידי מכאן. בבקשה. ראש העיר וג'נטלמן. אחריה, עידן רול. בבקשה, גברתי, שלוש דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מאחר שחברתי חברת הכנסת טלי גוטליב ואנוכי לא חלוקות על המהות, ושתינו כחברות ועדת חוץ וביטחון מבינות היטב את גודל השעה ואת הצורך לגייס רבבות חיילים נוספים לצה"ל, מפתיע אותי שעל השיטה אנחנו ממש חלוקות. ברור לכולם שעכשיו, החל מ-7 באוקטובר, צה"ל צריך להיראות אחרת לגמרי ממה שהוא נראה. ברור לכולם שמפת האיומים מחייבת אותנו לבנות צבא גדול וחזק, שקודם כול מעבה את המסגרות שנגרע מהם הסד"כ, אלפים של חיילים שנגרעו כתוצאה מזה שהם נהרגו או נפצעו ועוד חטיבות שצריך, ועוד אוגדות שצריך. לכן הדבר הכי פשוט לעשות זה לא לדחות ולגלגל את זה ולהפוך את זה לעניין פוליטי כדי לא לדרוך לאף אחד על האצבע הקטנה, אלא להסתכל על המציאות ועל הצורך הקיומי נכוחה בעיניים, ולא להסביר שהפוקד לא רוצה כוח אדם. מי שנתן את העמדה הזו, זו עמדת שר הביטחון וזו עמדת הממשלה. לא נכון.

מה ששמענו אתמול בבג"ץ זה עמדת משרד הביטחון ועמדת הממשלה. לכן, ברור לכולם שהנושא הוא נושא מבצעי. כאחת ששירתה 30 שנה בצבא וכאחת שמקשיבה היטב לצבא, הצבא זועק לעוד רבבות של חיילים. זה כבר לא נושא פוליטי, ואת יודעת מה? אפילו לא נושא חברתי. זה נושא, קיומי.

לכן, אנחנו חייבים לקיים את לשון החוק כרוחו וכלשונו, ומ-8 באוקטובר היה נכון לשלוח צווי גיוס לכולם, בעיקרון פשוט וקל: כל צעיר בן 18 חייב לתת את חובתו האזרחית ולשרת בצה"ל,

הגיע הזמן שכולם יתפכחו. כשאני שומעת על זה שבזמן שלוחמינו הגיבורים נלחמים בעוז רוח ובאומץ לב ומחרפים את נפשם, יש צעירים שצועקים: נמות ולא נתגייס, אני מתחלחלת. גם אנחנו, שלא יהיה לך ספק. למזלי הטוב, הם מיעוט שבמיעוט. אם לא נגייס את כולם לצה"ל כדי להתקיים, אנחנו פשוט לא נתקיים.

אני מצפה שתעמדו פה ותגידו: זה נושא ביטחוני, זה לא נושא פוליטי. כולם כולל כולם צריכים לשרת בצה"ל. היום יש 62,000 תלמידים בישיבות. ועדת שקדי הלכה ובחנה את הנושא, וראתה שרק 30% מהם נמצאים בלימודים תחת הכותרת תורתו אומנותו. זאת אומרת שלפי חשבון פשוט, 30% מתוך 62,000, 20,000. איפה כל ה-40,000 האלה?

הייתי בונה מהם חטיבות, אוגדות, נחילים של גדודים כמו נצח יהודה. אני מצפה שהם יהיו ויהיו מתחת לאלונקה, כפי שצוין. תודה, גברתי. חבר הכנסת עידן רול. אחריו, גלעד קריב. בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר איתכם על נושא המילואים, על משרתי המילואים. אני רוצה לדבר איתכם כקולגה, כמישהו שחולק איתכם את המקום הזה, ולומר שהבית הזה, כמו חלק גדול מהציבור, לא זוכר לדעתי מספיק, שעבור אחוז קטן מאוד אומנם במדינה, אבל אחוז מאוד עייף, עם עול מאוד גדול על הכתפיים, המלחמה הזאת עדיין נמצאת בעיצומה. אנחנו שומעים על המילואימניקים שנקראים לסיבוב שני ולסיבוב שלישי, חלקם סוגרים כבר 100 יום במילואים, 120, 150 יום, ועדיין כשמגיעים בבית הזה לדבר על זכויות של אנשי מילואים, אני מקבל את הרושם, בהכללה, שמסתפקים ב"שלא יינזקו".

יצאת למילואים אם הצלחת לשמור על הפרנסה, אם קיבלת פיצוי שווה ערך למה שהיית מרוויח פחות או יותר, אתה בסדר. ואני אומר שוב ושוב ואני מפציר בכם, חברי הכנסת מכל סיעות הבית, לשנות גישה ולאמץ את הגישה שאומרת: האחוז הקטן הזה שהולך ומקריב את עצמו, שמשלם מחירים בגופו, בנפשו, בנפשם של ילדיו, בפרנסה שלו, צריך לקבל יותר מ"שלא ייגרם לו נזק". הוא צריך לשמוח באיזשהו מקום ולהרגיש מוערך. ומוערך, מקבלים לא רק בהוקרה מהציבור, שכבר נדבר על זה, אלא הערכה מתבטאת גם בהטבות, היא מתבטאת גם בכסף, היא מתבטאת גם,

לקבל אפילו יותר ממה שהיית עושה בתקופה המקבילה כאדם עצמאי. אנחנו לא יכולים ביד אחת לרומם את אנשי המילואים ולהגיד תודה רבה, וביד שנייה לומר: אה, העסק שלך שרד? בסדר, קיבלת ביטוח לאומי? נשמה, אתה מסודר. זה לא יכול לעבוד ככה. זה לא יכול לעבוד ככה. ההערכה כלפיהם היא אגבית, מינימלית, הישרדותית. אין באמת הסתכלות הוליסטית על תא משפחתי של משרת מילואים. אין באמת הבנה ומלחמה פה,

של חברי כנסת כקבוצה גדולה, לזכויות מילואים, ההבנה שזה פוגע בפרנסה של בני ובנות הזוג, ההבנה שילדים שלא רואים את ההורים שלהם חודשיים חווים רגרסיה לעיתים קרובות, חווים חרדות. ואין באמת תקציבים שמספקים לטפל בזה. אין התייחסות מספקת לזה שהם מסיימים לחימה עזה, ואז נאלצים ללכת ולהיאבק בסבך ביורוקרטיה, וחלקם פשוט מוותרים על הזכויות שלהם, כי אין להם כוח לרדוף אחרי רשויות בשביל איזה 5% בארנונה. ומילה לציבור שבחוץ. אני שומע יותר ויותר ממשרתי מילואים שפתאום הסביבה כבר פחות מפרגנת, שהמעסיק קצת פחות שמח על עוד צו מילואים, שהסביבה כבר פחות נרתמת לעזור. חברים, אני מבקש, גם אלה שפה וגם,

אני מבקש גם מחבריי שפה וגם מהציבור שבחוץ: המלחמה נמשכת. משרתי המילואים נמצאים תחת עול עצום והקרבה אדירה. אני מבקש מהמעסיקים, מהקולגות, מהמרצים וגם מאיתנו, חברי וחברות הכנסת, להעלות הילוך ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להאדיר ולפאר ולהיטיב עימם. תודה רבה. תודה, אדוני. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, יצא לך לראות בשעות האחרונות את התמונות מקריית שמונה, מאצבע הגליל, מרכס רמים, תמונות של בתים עולים באש, של יערות נשרפים. תמונות אפוקליפטיות. והתמונות הללו מגיעות לאחר שאתמול מטח של רקטות שוגר לעבר העיר קצרין וכטב"ם נפץ מתפוצץ בשכונותיה הצפוניות של העיר נהריה. אנחנו כבר אומרים שנים רבות שנתניהו איבד את המצפון ואת המצפן, אבל בשמונת החודשים האחרונים נתניהו והממשלה שלו איבדו לחלוטין את הצפון. בשעה שהאיש היהיר הזה מדבר על כך שאנחנו כפסע מהניצחון ברצועת עזה, מדינת ישראל איבדה את הצפון: עשרות אלפי פליטים ישראלים בתוך ארצם, רצועת ביטחון בתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל, אובדן מוחלט של ההרתעה. מר ביטחון הפך לקריקטורה בעיני אויביה של מדינת ישראל, קריקטורה של ממש. ולא מדובר רק על אובדן ההרתעה האסטרטגית. ממשלתו של נתניהו כושלת לחלוטין בטיפול בכל ההיבטים האזרחיים, הקהילתיים והכלכליים של המלחמה בצפון. הרי רוב תושבי הצפון לא פונו מביתם, והממשלה הזו לא עשתה עד עכשיו דבר אחד משמעותי כדי לחזק את החוסן האזרחי של מאות אלפי אזרחים שחיים תחת אש כבר שמונה חודשים. ושרי הממשלה? הם עסוקים בתחרות בינם לבין עצמם מי ישתלח יותר בנשיא ארצות הברית, כאילו הוא אשם בהפקרת הצפון ובהפקרת הדרום, כאילו הוא חתום על המחדל הביטחוני והאזרחי החמור ביותר ב-75 שנותיה של מדינת ישראל. מדינת ישראל נמצאת ברגע המורכב והמסוכן ביותר בתולדותיה, ויש לנו הנהגה כושלת וחסרת יכולת. ולכן צריך להזכיר בכל יום כאן במשכן שיש לנו שתי משימות: האחת, החזרת החטופים והחטופות הביתה, השנייה, פיזורה של הכנסת והליכה לבחירות כדי שלמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה וממשלה שיכולים להחזיר לנו את צפון הארץ ואת דרומה.

תודה רבה. תודה, אדוני. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת טיבי.

תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, האמת שהתכוונתי לדבר על חוק הגיוס, אבל אי-אפשר להתעלם מאירוע מוזר שקרה היום בכנסת ישראל. ישיבת סיעה של מפלגת עוצמה יהודית, רצו להגיע אליהם משפחות, נציגי משפחות החטופים.

הגיעו אלינו, דיברו, מכבדים אותם בכל פעם. אבל מה קרה? השר לביטחון לאומי, או בשם החדש שהוא המציא לעצמו, ראה את זה והחליט לעשות מעשה הירואי, הוא ברח מהדלת האחורית והחליט להעביר את הישיבה למקום אחר, שחלילה הם לא ייפגשו. ואם לא די בכך, כשהוא סיים את הישיבה החשובה שלו הוא עשה את אותו תרגיל שוב, כי בפעם הראשונה זה עבד, ומסתבר שהוא יצא מהדלת האחורית, חמק דרך בית הכנסת, והבריחו אותו, שחלילה הוא לא יפגוש בנציגי משפחות החטופים. שאסור להשתמש

אני רוצה מפה לשאול את השר בן גביר: אם אתה בטוח בעמדה שלך,

ממי אתה מפחד? ממה אתה מפחד? הרי אתה כזה גיבור בטוויטר, ואתה יודע לצייץ ולצעוק ולדבר, אז תסתכל להם בעיניים ותגיד מה אתה רוצה, כי אף אחד אחר לא מבין מה אתה רוצה. ואני אגיד לך עוד משהו: אף אחד גם לא סופר אותך. היום ניסית להגיע ללשכת ראש הממשלה, לקבל סקירה מה בדיוק מוצע על ידי מדינת ישראל, על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהציע את ההצעה, ושלחו אותך בחזרה, וזה לא נעים. זה לא נעים, כי נשיא ארצות הברית ראה את ההצעה, לשכת ראש הממשלה ראתה את ההצעה, ועדת החוץ והביטחון היום קיבלה סקירה של שלוש שעות מראש הממשלה בנושאים הללו, אני יודע כי הייתי שם, ראשי חמאס מכירים את ההצעה, ורק אתה לא מכיר את ההצעה? אז אולי במקום כל היום לאיים ולעלות על סולמות,

ולטפס על עצים, תבין, תקבל החלטה, ופעם אחת אולי גם באמת תעשה אותה, ולא רק תאיים,

כי ראינו פה, כאלה שכל הזמן מאיימים, מה האפקט של זה. רגע לפני סיום אני רוצה לדבר על חוק הגיוס כי גם על זה דיברנו בכמה משפטים בוועדה, ואני רוצה לומר את זה בצורה הכי פשוטה שיש. זה לא צריך להיות מאבק, זה צריך להיות דבר פשוט. הצבא קטן מדי, המשימות גדולות מדי, אנחנו צריכים אתכם, כי לא יכול להיות שאנשי מילואים יעשו חצי שנה ויותר מילואים, ועסקים יקרסו ויפטרו אנשים מהעבודה, בזמן שחברים שלהם יראו מונדיאל.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת עופר כסיף. מכובדי היושב-ראש, חוק שירותי תעופה, המכונה כדברי סגן השר "חוק טיבי", הוא אחד החוקים הצרכניים היעילים ביותר והפופולריים ביותר. הצרכּניים. הצרכניים הפופולריים ביותר והיעילים ביותר. כל מי שזכה, יש לו קילומטרז' זה נקודות, א.

ובצדק. ובצדק.

חברות התעופה התחילו לדייק, להתייחס בכבוד לזמני הטיסות ולנוסעים בעקבות החוק. אני חוקקתי אותו על סמך הדירקטיבה האירופית, ומאז גם הנוסעים מרוצים וגם חברות התעופה התחילו להתייחס בצורה רצינית יותר לזמנים, לזמני הטיסות ולזמן היקר של הנוסעים. בא החוק הזה, כמו שכותב עו"ד אהוד פאי ב-ynet, שאומר: תיקון החוק הזה, שהוא הצעת חוק ממשלתית, בא על חשבון הצרכנים, הוא פוגע בצרכנים. נכון שכתוב "הוראת שעה",

יש יותר מאשר חשד סביר שיש ניסיון לקבע את השינויים האלה כך שייטיבו עם חברות התעופה ויפגעו בנוסעים. כולכם יודעים שיש חברות מסוימות שהרווחים שלהן עלו מאז אוקטובר, עלו מאוד, והחברות האלה לוחצות על משרד התחבורה, ומשרד התחבורה נענה ללחץ הזה, מתעלם לחלוטין מהציבור אבל מקשיב לחברות התעופה. זאת מחשבה אנטי-צרכנית, נגד האזרח, וחבל שהממשלה מביאה חוק כזה, ממש חבל. מה אומר חוק שירותי תעופה המקורי? יש שלושה מדרגי הטבות: 1. שירותי סיוע,

הסעה וכדומה, 2. השבת התמורה, כספית או כרטיס חלופי, 3. פיצוי ללא הוכחת נזק בהתאם למרחק הטיסה. החוק אומר לבטל את הפיצוי, ביטול מוחלט של חובת הפיצוי לטיסות עד נובמבר. אני אומר לכם, יש כאן ניסיון להשאיר את זה קבוע,

לא רק כהוראת שעה, וצר לי שהחוק הזה יעבור, בגלל הנוכחות הדלה ובגלל שיש כאלה מפה ומשם שעוד תומכים בחוק ויש כאלה שתומכים באופן אוטומטי בהצעות שהן נגד טובת הציבור. תודה רבה, אדוני. עופר כסיף, בבקשה. אחריו, יוסף עטאונה.

חבר הכנסת טיבי,

הסיעה שלך מפריעה לי. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לייחד את הנאום הזה לחטופים. אנחנו מהיום הראשון קראנו לעסקה של כולם תמורת כולם, כי היה לנו ברור שאין דרך אחרת. היה לנו ברור שהדרך היחידה להשיב את הילדים, את הנשים, את הפצועים, את הקשישים, את הגברים, הצעירים, המבוגרים, למשפחות שלהם, הדרך היחידה היא דרך של עסקה. היה ברור מהיום הראשון, ואמרנו את זה. כבר מהתחלה, נוסף להתנגדות עקרונית למה שמכונה מבצע צבאי, אמרנו שזה מסכן את החטופים. לא רק שזה לא ישיב אותם, זה יהרוג אותם. לצערי, ממשלת הזוועות לא שמה את השיקול האנושי, המוסרי, האזרחי, מול עיניה, אלא פעלה מתוך שיקול ציני פוליטי צר, הישרדותי, של ראש הממשלה בפרט, הישרדותו מחוץ לבית הכלא, והישרדות הממשלה בכלל, וזה על חשבון החטופים.

החטופים מוקרבים על המזבח המכונה ממשלת הדמים, ואין זעקה כמעט. יוצאים אלפים לרחובות, אני מברך את כולם. לא מספיק. והממשלה, כסיפור פרעה, ליבה רק נעשה קשה יותר ויותר. זה הזמן. יש עכשיו שביב של תקווה, ואסור ששביב התקווה הזה יימחק. אמרה היום אחת מקרובי החטופים, אילה מצגר, ואני מצטט אותה: למרות שהבת שלי כמעט נחטפה וחמי וחמותי נחטפו, אני יודעת איזה סולם ערכים מלווה אותי ויוביל אותי. צריך להציל חיים, וצריך לעשות את זה עכשיו.

ברשותך, אני אסיים בציטוט מאוד חשוב. בתחילת שנות השבעים הרב משה פיינשטיין, שהיה נשיא אגודת הרבנים, כתב לגולדה מאיר, שהייתה אז ראשת הממשלה, על חשיבות פדיון השבויים. הוא כתב כך, ואני מפנה את זה לאנשים שהיהדות בפיהם ולעיתים קרובות מדי הרוע בליבם. וכך כתב לגולדה מאיר משה פיינשטיין: "אספה דחופה של אגודת הרבנים דנה בכובד ראש על המצב המסוכן של שבויי החרב הנמצאים בירדן ועל קושי ההכרעה של מדינת ישראל בנדון, ומצאנו לנחוץ להביע חוות דעתנו דעת תורה בזה. על פי דין, יש להצלת נפשות דין קדימה". על פי דין, יש להצלת נפשות דין קדימה, אמר הרב משה פיינשטיין, "ובאם אין ברירה, על מדינת ישראל למלא דרישת המחבלים כדי להציל נפשות השבויים".

"ה' יגדור פרצות עמו וישראל ישכון לבטח", כתב הרב פיינשטיין. תמלאו, תמלאו, תפעלו על פי ציוויי היהדות, שאתם מדברים בשמה. עסקה עכשיו. שום דבר אחר לא ייתן פתרון.

חברים, שוב, מדברים בלהט וכל אחד רוצה להגיד. אל תחרגו משלוש דקות, שלא נהיה נבוכים בזה שנבקש מכם לרדת. יוסף עטאונה, אדוני, שלוש דקות. יוסף, אתה תעמוד בזמן. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמונה חודשים מתחילת המלחמה. העמדה העקרונית שלנו הייתה מהיום הראשון שהדבר הטוב ביותר למלחמה הזו, ולכל מלחמה, הוא לסיים אותה. אחרי שמונה חודשים מתחילת המלחמה וכל הדם שנשפך, גם הפלסטיני וגם הישראלי, כולנו שמענו את נאום ההצעה של ביידן להפסקת המלחמה. העמדה שלנו שונה משל ביידן או מאחרים, כי היא עמדה עקרונית ומוסרית נגד המלחמה.

שהיה בתחילת הדרך במלחמה הזאת חלק מקבינט המלחמה, היה חלק ממי שסיפקו את הפצצות על עזה. לכן, היום לבוא ולדבר להפסיק, כן, צריך להפסיק, אבל מי שהיה חלק מקבינט המלחמה לא יכול להטיף מוסר. כשמדברים היום על הצעה להפסיק, כאילו זאת הצעה של נתניהו שביידן גילה אותה, המצב הכי הזוי בהצעה הזאת, שנתניהו בעצמו, מי שהציע את ההצעה, האם הוא יקבל את ההצעה של עצמו. זה רק במדינת ישראל, במצב הקיים היום. בממשלה הזאת, שהיא ממשלה שנתניהו מנהל אותה ומובל על ידי שני אנשים קיצוניים ביותר, זאת הממשלה היחידה בעולם שאומרת בצורה הכי ברורה: יש מלחמה, יש ממשלה, אין מלחמה, אין ממשלה. לכן כל הצעה שמביאים, גם להפסיק את המלחמה, גם חילופי חטופים, שבויים, כולם תמורת כולם, כפי שאמרנו מהיום הראשון, בן גביר וסמוטריץ' מכשילים את זה.

אנחנו קראנו וקוראים: את המלחמה הזאת צריך לסיים מיידית. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, גברתי פה?

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עולים כאן כחברי כנסת מהנגב, וכל הזמן מעלים את הסוגיות של החברה שלנו, של הבדואים בנגב, אבל אני רוצה להתייחס גם לנושאים אחרים מעל דוכן זה. הכישלון של הממשלה, מאז 7 באוקטובר היא נכשלה בהרבה דברים. דיברתי לפני כמה דקות עם כמה חברים שלי, וניסינו לבדוק במה נכשלה הממשלה. הממשלה נכשלה בשמירה על תושבי הדרום ותושבי הצפון, הפקירה אותם. הממשלה העלתה מחירים גם באמצע המלחמה. כאשר היה צריך שהממשלה תבוא לקראת האזרחים, שר האוצר בחר להעלות מחירים לכלל אזרחי המדינה. מצד שני הוא גם קיצץ בתקציבים של החברה הערבית, 550, 549, תוכנית הפשיעה, 1279, תוכנית החברה הבדואית בנגב. אדוני היושב-ראש, אתה אחד האנשים שיזמו, יחד עם השותפים בממשלה הקודמת, את התוכנית של החברה הבדואית בנגב. ראינו כמה ומה עשינו למען החברה שלנו כאשר בנינו בית ספר בח'שם זנה, ועשינו הרבה דברים למען האזרחים הבדואים בנגב מתוך התוכנית הזאת. אבל הוא בחר לקצץ. היום מביאים את הצעת החוק הזאת כדי לבטל את הצעת החוק של אחמד טיבי, שהיא הצעת חוק לכלל אזרחי המדינה. מה בעצם דורשת המדינה היום? לבטל פיצויים לציבור הנוסעים. בכל דבר שאפשר לפגוע באזרחים במדינה היא נכנסת ולא מגינה על האזרחים. להפך, היא רק פוגעת באזרחים שלה, מעלה מחירים בצורה דרסטית, מבטלת את החוקים שמיטיבים עם הציבור. אנחנו רואים היום איך היא הפקירה את משפחות החטופים ואת תושבי הדרום והצפון, ואיפה אנשים נמצאים, בבתי מלון וכו'. לכן, הממשלה הזאת לא דואגת לאזרחים שלה, היא דואגת לאנשים שיושבים כאן, בכיסאות האלה, וזה חבל. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. אחריו, יבגני סובה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שנה וחצי אחרי כינון הממשלה אני רציתי לדבר על ההישגים של הממשלה הנוכחית, ממשלה שקראו לה ממשלת ימין מלא על מלא. נתחיל מהדוגמה של הצעת חוק שבאה להיטיב עם חברות הטיסה ולפגוע בצרכן הפשוט, באדם הפשוט. נעבור להישגיה של הממשלה הנוכחית בחברה הערבית. ההישג הראשון, היא הפקירה את החברה הערבית, הפקירה את האזרח הערבי. היא לא הצליחה להגן עליו, לא לתת לו ביטחון אישי ולא ביטחון בכלל. היא לא הצליחה להגן על האזרחים הערבים ממגפת הפשיעה והאלימות. הדם משתולל בחברה הערבית. רק ב-2023 244 נרצחים, ונכון להיום, ב-2024 מעל 80 נרצחים. רק בעיר שפרעם נרצחו 20 אנשים בשנה וחצי האחרונות, 13 ב-2023 ושבעה השנה, 13 מהם מאותה משפחה. מה עשתה המשטרה?

כמה מקרי רצח פוענחו? אפס גדול. כמה עצורים יש? גם אפס גדול, לצערנו. הממשלה הצליחה להרוס בתים, לא לתכנן לאנשים. שמענו הרבה על הנגב ועל מה שקורה בנגב. שמענו על הריסות גם בצפון ובכל מקום בחברה הערבית. מה עושה הממשלה? אלה ההישגים שלה בחברה הערבית. מעל 30,000 מבנים נמצאים בסכנת הריסה, כ-15,000 מבנים בבנייה קלה ו-14,000 מבני מגורים. בתוך המבנים האלה מתגוררים מעל 130,000 אזרחים ערבים. לכולם יש בתים בסכנת הריסה, כי המדינה לא מתכננת, כי המדינה לא חושבת על החברה הערבית, איך לפתח אותה, איך לתכנן לה, איך לתת לאנשים עתיד טוב יותר. זאת הממשלה. לכן אני אומר כאן: הגיע הזמן שהממשלה הזאת תלך הביתה.

תודה רבה,

חבר הכנסת יבגני סובה, לא נמצא, חבר הכנסת אבי מעוז, לא נמצא, חברת הכנסת נעמה לזימי, לא נמצאת. חבר הכנסת עמית הלוי, אדוני, בבקשה. אדוני היושב בראש, רבותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, אני אתחיל מהשורה התחתונה: אל תפקירו שוב את פילדפי. אל תעזו להפקיר שוב את הגבול הבין-לאומי שלנו במעבר רפיח. מי שיפקיר את הגבול, מפקיר את המדינה ואת אזרחיה. החיילים שלנו הגיעו, ברוך השם, בימים האחרונים למעבר רפיח, ותופסים את רובו של ציר פילדלפי, כמו ששמענו היום. לכן, ממשלת ישראל צריכה להנחות היום, אתמול למעשה, את רשות שדות התעופה או את מינהל המעברים היבשתיים במשרד הביטחון להניף את דגלי ישראל בצד הישראלי, להסדיר את כל אמצעי הפיקוח והבקרה על המעבר,

כמו במעבר אלנבי וכמו בכל מעבר גבול אחר שלנו. זה הגבול הבין-לאומי שלנו מול מצרים, והמעשה הזה יבהיר שאין ישות מדינית שיש לה גבול מצרים זולת ישראל. אתה מדבר על כל הציר עד הים? אני מדבר על ציר פילדלפי, מכרם שלום עד הים, ועל מעבר הגבול. אני אומר לך, זה אולי יהיה ההישג האסטרטגי הראשון במלחמה הזאת, ולפי דעתי יש לו סיכוי לשנות את כיוון המערכה. אני שומע כאן את קולות הדהרה של חבר הכנסת השר בני גנץ והשר איזנקוט, וגם אחרים בבית הזה, לחזור שוב על האיוולת הנוראה של ההתנתקות ב-2005, זו שהובילה אותנו ל-7 באוקטובר, זו שאפשרה למעשה את בניית מפלצת הרשע הניאו-נאצית של החמאס והג'יהאד האסלאמי. שוב אנחנו שומעים באולפנים, מאיר, היושב-ראש, את אלו שמתייהרים לכנות את עצמם מפקדים למען ביטחון ישראל, אלה שהבטיחו שההתנתקות טובה לישראל, אלה שהבטיחו שלא יעוף שום טיל מרצועת עזה, אני חושב שאתה זוכר את הדברים שעזה תהיה הסינגפור של המזרח התיכון. שוב הם חוזרים, ככלב השב אל קיאו, לאותה תבנית חשיבה, לאותו ליקוי מאורות, כאילו משהו יכול לצמוח בחולות של עזה בלי שאנחנו נשלוט שם. אני אומר פה גם לבני גנץ ולגדי איזנקוט: גם אתם, אפילו אתם, לא צריכים לחזור על האיוולת השנייה שעשה אז אריק שרון, והיא הפקרת פילדלפי ומעבר רפיח. היינו אז, ב-2005 זה קרה. היו אותם דיונים כמו היום בוועדת חוץ וביטחון על פילדלפי ועל מעבר רפיח. זה דבר שאפילו יצחק רבין, למרות כל הלחצים שהיו נגדו, של האמריקאים, של שמעון פרס, של מי לא, לא ויתר במעבר אלנבי, הוא לא הסכים שבמעבר אלנבי יהיה לרשות הפלסטינית

ואני אומר, אי-הפקרת פילדלפי זה המינימום של המינימום, באמת התחתית של התחתית, בכל חשיבה ביטחונית, מדינית או אסטרטגית. בכלל בושה שצריך להסביר. בכל זאת, אני אסביר בעוד דקה אחת. קודם כול, לשלוט בגבול. מי ששולט בגבול שולט בארץ. זה קודם כול, לקבע את הגבול,

גבול בין-לאומי למשך יותר מ-100 שנה. דבר שני, השליטה הזו תקטע את הרצף, את האוטוסטרדה של ההברחות שיש שם מעל ומתחת. אני מזכיר לך שגם כששלטנו בציר הזה, עוד לפני ההתנתקות, עוד לפני שאריק שרון עשה את מה שעשה, היו שם הברחות, וצה"ל השמיד שם מנהרות הברחה.

כי אנחנו חברים בוועדה, אתה יודע שזה היה צריך לקרות ב-8 באוקטובר. הרי אנחנו רואים את דניאל הגרי מצלם בהתרגשות חמישה טילים שהוא תופס באיזה מחסן בצפון עזה, ובזמן שהוא מצלם, 50 טילים מוברחים. לנו אמרו שאין הברחות, כאילו כל ילד לא יודע איזו אוטוסטרדה הייתה שם. את האבסורד הזה צריך להפסיק היום. דבר שלישי ואחרון הוא לקטוע את הרצף האסטרטגי עם מצרים, את השבטים של אל-קאעידה, את הגורמים של אל-קאעידה ודאעש בסיני, לקטוע את הרצף הזה. הייתה תוכנית שרון,

כשהוא היה אלוף פיקוד, תוכנית גלילי, שאומצה על ידי רבין, לקטוע את הרצף האסטרטגי. לכן אני אומר, גם מי שהחליט לוותר על ארבע האצבעות ולעשות whatever בתוך רצועת עזה, שזה אסון והפקרות ואנטי-רציונליות, על האצבע החמישית אל תוותרו. אתם פשוט גורמים לכך שאנחנו ניפגש פה בעוד כמה שנים בעוד 7 באוקטובר. תפסו את פילדלפי. אל תוותרו לממשלה. אסור להפקיר את פילדלפי. אני פונה פה בהחלט גם לממשלה.

תודה רבה, עמית, חבר הכנסת.

חבריא, עוד פעם, אנא התכנסו לשלוש דקות, בבקשה. חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להעלות נושא שלעניות דעתי אין חבר הכנסת או חברת הכנסת שלא דיבר עליו בחודשים האחרונים, אבל ריבוי הנושאים במציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה לפעמים גורם לכך שנושאים חשובים יידחקו לשוליים. בריאות הנפש במדינת ישראל. נאמר לנו שמערכת בריאות הנפש הורעבה במשך שנים ושהגיעה העת לטפל בבעיה מהשורש. שמונה חודשים חלפו וכלום לא השתנה. מלבד מצגות צבעוניות עם סיסמאות ללא יעדים, לא התקדם דבר בשירות הפסיכולוגי הציבורי ובמערך בריאות הנפש. כולנו יודעים שכשלא מטפלים בבעיה, היא רק מחמירה. אני סוגר את הרשימה. היום פורסם מחקר חדש שמעלה ש-60% מעובדי מערכת בריאות הנפש שוקלים לעזוב את עבודתם בשירות הציבורי. הסיבה העיקרית: שכר נמוך והעומס הרב שנוצר על ידי מחסור במטפלים ומחסור בכוח אדם. אני רוצה לקרוא מכאן לשר הבריאות אוריאל בוסו: עצור את ההידרדרות במערכת בריאות הנפש. שנתיים וחצי הסכמי השכר של הפסיכולוגים פתוחים. יש לך הזדמנות לסיים את הנושא הזה ולסגור את ההסכמים. באותה נשימה אני קורא לשר החינוך יואב קיש: דאג לשירות הפסיכולוגי החינוכי. דאג לכך שהפסיכולוגים החינוכיים יהיו חלק מהסכמי השכר, ודאג להם בשביל הילדים שלנו. מערכת החינוך צריכה להשקיע בחוסן הנפשי של הילדים והילדות שלנו. ציונים אפשר לשפר וזה חשוב, אבל יותר חשוב בעת הזו שמערכת החינוך תבנה אצל הילדים שלנו מחדש את האמון באנושיות ותחזק את החוסן הנפשי שלהם.

תודה רבה, אדוני. אני מבקש להזמין את איימן עודה, לא נמצא, ווליד טאהא, לא נמצא, חבר הכנסת פינדרוס, ראיתי אותו כאן, לא נמצא, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, לא נמצא. חבר הכנסת יוראי הרצנו, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת לוי. לא מדבר? בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות מפה לשר החינוך יואב קיש.

אני מבין שיש לך מספיק זמן ללכת לאולפני הטלוויזיה ולעוץ עצות ביטחוניות לממשלה, אבל מה עם מעט זמן לעשות את התפקיד שלך,

לטפל במערכת החינוך הקורסת בצפון? הנתונים של המפונים מקריית שמונה מזעזעים, מדאיגים, וצריכים להטריד כל אדם בישראל, אבל בראש ובראשונה צריכים להטריד אותך. 20% מתלמידי קריית שמונה המפונים לא מגיעים לבית הספר, שניים מכל כל עשרה תלמידים לא מגיעים לבית הספר. חברים, להירגע.

36% מההורים של אותם תלמידים מקריית שמונה לא הולכים לעבודה יותר, לא מתפרנסים. 20%? 20% נשרו מהלימודים, 36% מההורים של אותם תלמידים כבר לא בעבודה,

אתמול הייתי בביקור ביישובי קו העימות, אלה שלא פונו. אני מוכרח לומר לכם שאני מתבייש, גם כחבר אופוזיציה, אבל בשם כל חברי הבית הזה, כי תושבי הצפון, תושבי קו העימות שלא פונו, מתעלמים מהם, מצפצפים עליהם, לא סופרים אותם. אני מדבר על יישובים כמו אמיר,

כפר בלום וכפר סאלד, גונן, עבדון וחורפיש.

הסתובבתי בין כיתות הלימוד. איחדו כיתות, לומדים בצפיפות במבנים מאולתרים. אתה נכנס למקלטים המאולתרים האלה, ואין אוויר לנשום. תלמידים נמצאים שם ולומדים שלוש שעות. אין מספיק מורות, כי רוב המורות גרות ביישובים שפונו, אז הם בקושי לומדים. נפגשתי עם אבא שסיפר לי שהילדים שלו לא למדו שיעור אחד בחשבון מתחילת השנה. על מיגון אין בכלל מה לדבר. הילדים רצים בפחד, כי זה באזורים של אפס שניות לממ"ד,

הם חיים בפחד, הם לומדים בפחד. מה זה אומר על ההורים, שלא מסוגלים ללכת לעבוד כי הם בחרדה שהילדים שלהם יימצאו באזעקות ללא מיגון? עיר המחוז שלהם פונתה, אין קריית שמונה, אז אין שירותים חברתיים. ראיתי פה את שר הרווחה מסתובב. אין בריאות, אין רווחה, אין אפילו מכולת ללכת אליה בלי שאתה נוסע בצירים מאוימי נ"ט. ואף אחד לא סופר אותם. שר החינוך יואב קיש, יישובי קו העימות הם לא רעננה, הם לא כפר סבא, הם לא רמת גן, אז למה אתם מתייחסים אליהם ככאלה? למה אין תוכנית מסודרת שנותנת להם סיוע בתעסוקה, בחינוך, ברווחה? אפס יחס, אפס מענים. אפס אחד גדול.

זה כל כך עצוב, אדוני היושב-ראש, כי מדובר בקהילות משגשגות, חזקות, שהציונות זורמת בהן בעורקי התושבים. הם בחרו להיות שם, הם בחרו לגור שם, הם מלח הארץ, אבל הם כרגע קורסים. הם בקריסה כלכלית, הם בקריסה חברתית, אבל בעיקר, הם מיואשים מהיחס האטום, מהזלזול, מהעובדה שאף אחד לא סופר אותם, מהעובדה שמאפשרים להם לקמול שם. תודה רבה, אדוני. עוד משפט אחד אחרון. בבקשה. אני לא יודע אם מדובר בשרלטנות, בעצלנות או בזדון, אבל ההחלטה הזאת לשים פס עבה על תושבי קו העימות אומרת שהממשלה הזו ויתרה על הצפון, וזה בלתי נסבל ובלתי נסלח. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת דן אילוז, לא נמצא. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת נאור שירי.

נאור שירי, תכף תקבל את זמנך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גיוס, גיוס, גיוס. אנחנו נמצאים היום כפסע לפני נושא חוק הגיוס. לא שמעתי הרבה שמדברים על הדבר הזה. אני שמח שהשר מרגי נמצא פה, עשה שירות צבאי מלא בחיל הקשר, וכדוגמתך הרבה מאוד ממפלגת ש"ס, תכף אני אציין את השמות, שירתו בצבא, חלקם גם קצינים, ועשו שירות מועיל וחשוב למדינת ישראל.

בבג"ץ היה דיון יום שלם בנושא חוק הגיוס, ואנחנו שמענו את נציג הממשלה, עו"ד טאובמן, שמייצג את הממשלה במקום היועצת המשפטית, רק לא סיפרו לכם שהייצוג שלו עלה לכם, למשלמי המיסים, 260,000 שקל, 260,000 שקל לייצג את הממשלה, כי היועצת המשפטית סירבה לייצג את ממשלת ישראל. 260,000 שקל. אתם יודעים מה אפשר לעשות עם 260,000 שקל? לכמה משפחות של מפונים, משפחות החטופים, ילדים נזקקים אפשר לעזור?

אבל לממשלת ישראל יש הרבה כסף, והיא יכולה לחלק אותו. ראיתם את הפתקים שמזכיר הממשלה יוסי פוקס העביר לו במהלך הדיון? כמו גן ילדים. יועץ משפטי שמקבל פתקים מאחורי הגב. זה פשוט היה בדיחה אחת גדולה. השופט סולברג, שכולם ציינו שהוא שופט מאוד שמרני ומייצג את הימין, גר איפה שהוא גר, ואתם יודעים שהוא בהתנחלויות, והכול טוב ויפה, וגם השופט מינץ, חברים, שני השופטים הכי שמרנים תקפו אתמול בדיון, אומנם בנחמדות, אבל תקפו את הייצוג המשפטי. אני מצטט את מה שאמר אתמול השופט סולברג: "למה עכשיו, כשהצבא מצוי במצוקה קשה, יגויסו רק 3,000 חיילים?" ואני ממשיך לצטט מאותו שופט: "גיוס בני הישיבות הוא צורך קיומי". אז אני שואל את חבריי מהקואליציה: אחרי שאתם שומעים את השופט סולברג שזה צורך קיומי, עדיין אתם ממשיכים באותה דרך? זה לא מעניין אתכם. המדינה הזאת לא מעניינת אתכם. אדוני היושב-ראש, במהלך הדיון אתמול, כשהעותרים הציגו את הטיעונים, צעק אדם חרדי, אינני יודע את שמו: אנחנו נמות ולא נתגייס, לא יעזור לכם כלום. אנחנו נמות ולא נתגייס. מה, נגמר לי הזמן?

אז אני רוצה לומר לכם במשפט סיכום, לכולם: תתעוררו, תתעוררו, גם חברי הכנסת של ש"ס. הגיע הזמן לעשות סדר גם בנושא הזה, חוק גיוס לכולם. מי שחכם, שיישאר ללמוד תורה, הגבלה של מספר האנשים. חוץ מזה, כולם הולכים לצבא.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה, אדוני. סימון, אנחנו צריכים גם חיילים חכמים. מי שחכם, שלא רק ילך ללמוד.

חכמים גדולים בתורה,

עילויים בתורה, אחוז מסוים. בבקשה, אדוני.

בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קראתי היום ציטוט של ראש ממשלת ישראל מהישיבה החסויה שידועה גם בשם הפודקסט השבועי של ועדת חוץ וביטחון, שאמר, אני בטוח שזה יעניין גם אותך, שר הרווחה: אתם יודעים מה הביא את הסכמי אברהם? מה שהביא את ההסכמים הוא הנאום הקודם בקונגרס בזמן הנשיא אובמה. הם ראו שאני יודע לעמוד מול נשיא ארצות הברית וגם מול האיראנים. ואני שואל, באמת, כמה ניתוק? למה? כי נאום הקונגרס, אתה יודע מתי הוא היה, שר הרווחה?

הסכמי אברהם נחתמו ב-2020. נניח שיש קשר בין הנאום לבין ההסכמים, באמת אין לי מושג מה הקשר. אם כבר הנאום נגד איראן ב-2015 הביא את איראן להיותה מדינה סף גרעינית היום, אולי הכישלון הנוסף,

מהכישלונות הגדולים של בנימין נתניהו. הוא הראשון כביכול שזיהה את איראן, והוא גם זה שהביא את איראן להיותה מדינה סף גרעינית. אבל מה שעוד יותר מפתיע אותי, או שכבר לא מפתיע אותי, ברמת הניתוק, שהוא מתלהב מזה שהוא הולך לנאום בקונגרס במקום שילך לנאום בצפון. אני רוצה לתאר לכם, חבריי חברי הכנסת, את היום שהיה אתמול בצפון: בשעה 08:08 טילים, כל מה שאני מקריא עכשיו זה טילים, כבוד השרים, אני מבקש מכם.

כבוד מס' 3 לסגן של אלוהים איתמר בן גביר, אם אפשר קצת, קצת, 1. צניעות, 2. פחות יהירות, 3. חיבור למציאות, שאיתמר בן גביר הוא ממש לא אלוהים, אבל בסדר, זה כבר שלך. לא, הכול בסדר. בוא, שר הנגב והגליל, אני אספר לך מה קורה בצפון. 08:08, טילים על קריית שמונה, 08:10, על כפר בלום, 08:11, על קלע ושעל, 08:14, על כפר בלום, 08:20, שוב על כפר בלום, 08:22, על קצרין, 08:27,

11:02, מרגליות, 11:03, שוב על מרגליות, 14:48, קצרין, 14:49, קצרין, 14:55, נהריה ורגבה, 14:56, רגבה, 14:58, עכו ונהריה, 15:02, נהריה, 16:09, קריית שמונה, 16:09, כפר יובל, 16:52, קריית שמונה, 16:52, מרגליות, 16:53, קריית שמונה, 19:19,

19:19, שבי ציון, 19:29, שניר, 19:59, ראש הנקרה, 19:59, שבי ציון,

נהריה, 21:14, מטולה. אני ממליץ לראש ממשלת ישראל, תודה. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש.

זה במקום לנאום נאומים בקונגרס ולייצר כובעי טמבל של משפטים מבזוקה. תעלה לצפון, תעלה לקריית שמונה, שמשעממת אותך, ותראה איך נראה הגיהינום,

חבל ארץ פשוט נטוש, שרוף עד היסוד. תודה רבה. חבר הכנסת בליאק, בבקשה. שלוש דקות, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, השרים, היום ממשלת נתניהו-סמוטריץ' הגיעה לשפל נוסף. הבוקר פורסם כי משלחת המומחים של ה-OECD צפויה להכריז כי ישראל היא שיאנית יוקר המחיה בארגון.

אני זוכר כי כאשר הקמנו לפני שלוש שנים בדיוק את ממשלת השינוי, המחירים בישראל היו גבוהים ב-38% מהממוצע במדינות ה-OECD. מאז הקמת הממשלה הזאת המצב רק הולך ומחמיר. אבל העובדה שרבים לא מכירים היא שעוד בשנת 2009, לפני שנתניהו נכנס בפעם השנייה ללשכת ראש הממשלה, המחירים בישראל היו ברמה של הממוצע ב-OECD. כלומר הפער הזה של 38% נפתח בזמן כהונת נתניהו ובאשמת נתניהו. באשמת נתניהו אתם משלמים היום יותר על ארנונה,

על פירות וירקות, על קוסמטיקה ותמרוקים. נתניהו וסמוטריץ' הם הדבר הכי טוב שהמונופולים בשוק המזון ומונופולים בכלל יכלו לחלום עליו. יותר יקר פה מאשר בשווייץ, באיסלנד, בארצות הברית, באוסטרליה. אתם שואלים עד כמה יקר פה? כל כך יקר פה, שאפילו השר גולדקנופ הפסיק לבקר בחנויות לואי ויטון, כל כך יקר פה, שאפילו השרה סטרוק לא גומרת את החודש, כל כך יקר פה, שאפילו בן גביר החליט לברוח ולהתיישב בעזה, כל כך יקר פה, שאפילו סגן יושב-ראש הכנסת ניסים ואטורי נאלץ להחזיק רישיון קבלן, כל כך יקר פה, אדוני היושב-ראש, שאפילו בנו של ראש הממשלה נאלץ לעזוב למיאמי. יותר מדי יקר פה, חברים, וזה חייב להיות אחרת. הגיע הזמן להחליף את הממשלה, שכשלה גם ביוקר המחיה, ולהתחיל לשקם את ההריסות שהשאירה כאן.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חברת הכנסת יסמין פרידמן, גברתי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר סיפרתי לכם קצת על מדינת ביבי 2024. זה היה חלק ראשון, ועכשיו אני אמשיך בחלק 2. במדינת ביבי שמחה וצהלה. ביבי הולך לנאום בקונגרס, אבל אין לו אומץ לנאום בקריית שמונה. במדינת ביבי השליט גר לא בבית אחד אלא בשלושה, בזמן שדיירי הדיור הציבורי חיים בחורבות. במדינת ביבי, בבתים של השליט יש ממ"ד ובונקר, בזמן שהוא לא מתקצב מיגון לצפון הבוער והמופגז. במדינת ביבי משפצים בריכה בזמן מלחמה. במדינת ביבי שר שאמור לקשר, בעצם עוסק בפירוק.

את נבחרת הדירקטורים, שבזכותה החברות הממשלתיות הפסיקו להפסיד כסף. במדינת ביבי שרים ממנים מפיקי אירועים למנכ"לים של המשרדים הכי גדולים במדינה, שקובעים את גורל כולנו. במדינת ביבי מקורבים פעילים ויהלומים הם לפני מקצועיות וניסיון, וכך זה נראה בכל המשרדים. במדינת ביבי האזרחים, כל האזרחים, מממנים חינוך פרטי ופוליטי שמתנהל באופן עצמאי לחלוטין. באותה מדינה אחת הרשתות פעלה באופן פלילי ובמשך שנים לא העבירה מיסים, צברה חוב של מיליונים, אבל משום מה רשות המיסים הסירה את העיקול. באותה מדינה אם אתה אזרח ויש לך חוב כזה, יעקלו לך את הבית, הרכב והחיים. באותה מדינה, שבה כבר אי-אפשר כמעט לרכוש בית, שר השיכון מאשר מענק, שזה מדהים, רק שהמענק הוא רק למגזר שלו. רק מדינת ביבי הצליחה לפרק, להרוס ולרסק יחסי חוץ שעבדו עליהם שנים. וטרי מהיום: רק במדינת ביבי השר שאחראי לביטחון הפנים בורח מאזרחים שישבו בשבי, שעל ביטחונם לא שמר. אז בקיצור, גם בחלק 2 הבנתם שמדינת ביבי היא מושחתת, חובבנית, רודפת בצע, והיא צריכה ללכת הביתה.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. חברת הכנסת יסמין, נשארו 30 שניות. אני תמיד עומדת בזמנים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, כמה צרות יכולנו לחסוך לעצמנו אם היה לנו כדור בדולח שמגלה את העתיד. הבה נדמיין שבשעת הסכמי אוסלו, כשהסבירו שהאויב שלנו בדיוק כמונו, מקבלי ההחלטות היו רואים את הנוח'בה. ברור שכל אלה שלעגו לימין וכינו אותם "אנשי האתמול" ו"אויבי השלום" לא היו תומכים בהסכמים המטורפים. מה היה קורה אם בזמן הבריחה מלבנון וההבטחה שזה ישפר את הביטחון, התוצאות היו מתגלות? הרי ברור שארגון ארבע אימהות בכלל לא היה קם. ואני אומר לכם שלפני ביצוע הפשע של הגירוש המחפיר מגוש קטיף, כשהבטיחו לנו שאם לא ילך, ניכנס בהם בכל הכוח, וגם כל העולם יהיה לצידנו, כי אנחנו על הגבול הבין-לאומי, מגידי העתידות היו אומרים שהמשיחיים צודקים ושמהטרור אסור לברוח, שהמחיר יהיה נורא, ושהעולם יהיה נגדנו כמו שלא היה מעולם, כנראה שהיה קשה לשווק את התוכנית ההרסנית. לו היו רואים את החטופות והחטופים שלנו נתפסים בידי הפראים שבבני האדם, מי היה יכול לתמוך בכל הנסיגות? אומנם היו אנשים בעלי שכל ישר שזיהו את הסכנה, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי להיות ביניהם. אולי אחד הלקחים הוא גם בכלל, לכולנו: להקשיב גם למי שחושב אחרת ממך, ולא לבטל אותו עם שמות גנאי: משיחי,

קיצוני. אבל לפחות, לפחות עומדת לטועים הזכות שלא ידעו מה יהיה בעתיד.

היום לתמוך בכניעה? לא צריך להיות נביא כדי לדעת שדרך ציר פילדלפי יבריחו טילים וחימושים, לא צריך כדור בדולח כדי לנחש מה יעשו איתם הקניבלים, האנסים ושוחטי התינוקות, לא צריך להיות דוקטור לאסלאם כדי לדעת מה יבינו כל האסלאמיסטים בשכונה שלנו מהניצחון המוחלט של סנוואר. מי שתומך היום בכניעה, גוזר את דינן של החטופות הבאות, של החטופים הבאים, של התינוקות השחוטים, של המשפחות השכולות וגם של החיילים הרבים שייפלו. אולי עדיין אין להם שמות, ואנחנו לא יודעים מי ייפול בסטטיסטיקה, אבל את הטרגדיה הלאומית כל אחד יכול לראות. די, מספיק. אין לנו ילדים מיותרים. את האויב צריך לרמוס ולכתוש. רק כך נחזיר את אחינו ואחיותינו הנאנקים בשבי ונמצאים בלב כולנו, נחזיר את כל אחינו וכל אחיותינו שנמצאים בשבי. לא צריך כדור בדולח, צריך רק ללמוד מהעבר, צריך רק ללמוד עם מי יש לנו עסק במזרח התיכון. כעת צריך לנצח את האויב. זוהי הדרישה של דור הניצחון, וזוהי המחויבות של כולנו.

תודה רבה, אדוני. אם היה כדור בדולח, מישהו לא היה הופך את החמאס למה שהוא. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אתה מסכם? בבקשה, תעלה. אתה מדבר, זה עדיין לא סיכום. אמרו לי שביקשת לדבר, ויש עוד שניים. אתה לא רוצה לדבר. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, גברתי, שלוש דקות. אחריה, אחרונת הדוברים, מירב כהן. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, צער ודאגה ממלאים את ליבי מאז שקראתי אתמול את נייר העמדה של כ-1,300 רופאים בכירים מאוד בנושא גיוס חרדים, שפורסם מעט לפני דיון בג"ץ. הם מתריעים על הסכנה למדינה בגלל אי-שוויון בנטל ועל כך שהם עדים לגל עזיבה הולך וגדל של רופאים לחו"ל. אתם יודעים שיש בריחת מוחות בכל התחומים? רופאים לחו"ל, מדענים לחו"ל, כולם בורחים מכאן לא מרצון אלא בלב שבור, בגלל הייאוש מהנהגת המדינה. הלב שלי התכווץ כשקיבלתי נתונים על קבוצות ווטסאפ של רילוקיישן של רופאים: מאות שמות בכל קבוצה, כמה רופאים שכבר עזבו, מי שנסע להתמחות ולא חזר, האווירה הקשה במחלקות בבתי החולים.

שהשקיעו שנות לימודים והתמחות, הם המשענת של בריאות תושבי מדינת ישראל, ועכשיו הם מחפשים דרכם החוצה. שוויון הוא תנאי יסוד לסולידריות חברתית, אבל במדינת ישראל יש חלוקה בין הנושאים בנטל לבין אלה שהם הנטל עצמו על החברה הישראלית. האי-שוויון הגובר בכל המישורים כבר הגיע לנקודת קצה. אי-אפשר יותר לוותר על השוויון בנטל. מספר ימי מילואים של הרופאים יגדל, מה שיגרום לפגיעה במתן שירותים רפואיים לציבור, התורים יתארכו, הטיפולים והניתוחים יידחו, אפשר להמשיך לפרט. אבל אני רוצה לסיים, ונשארה לי דקה, במילים שאמר לי אתמול בכאב לב עצום רופא בכיר, אדם אכפתי, שוחר טובת המטופלים, שוחר שלום ושוויון: כמה דגלים שחורים הונפו וכמה נורות אדומות כבר הודלקו,

ממשלת ישראל, בריצת אמוק להחרבת המפעל הציוני. הרופאים מטפלים בפצועים ושואלים את עצמם: על מה חירפו נפשם הנופלים? על מה לוחמים איבדו איברים? בשביל מדינה שמעניקה זכויות יתר לחלק מאזרחיה? היא פוטרת מגיוס את חלקם ומעמיסה על האחרים, עד שכבר לא ניתן לשאת את כובד הנטל. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת מירב כהן, ואחריה יסכם את הדיון השר מרגי. הוא כאן, נכון? אתה מסכם את הדיון, אדוני? אתה לא מסכם את הדיון? אה, אתה, בבקשה, וסרלאוף. מאה אחוז.

בבקשה, גברתי, שלוש דקות. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, 124 ישראלים וישראליות בשבי חמאס שואלים את עצמם כל יום מחדש: איפה המדינה שלי? אבל כל עוד ממשלת המחדל נותרה על כנה ומובלת על ידי קנאי גוג ומגוג, לא תהיה תשובה או עסקה, אלא רק הפקרה מתמשכת שאין לה תאריך תפוגה. וזאת לא הפוזיציה שמדברת, כי אמרו את זה בהתרסה בן גביר וסמוטריץ', אמרו את זה בכנות האחראים למשא ומתן, אמר את זה בגסות ראש המל"ל, אומרים את זה חלק מחברי הקבינט, אנשים עם כוונות טובות ששוב נוצלו לרעה, ואמר את זה השבוע גם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. ביידן עשה את מה שנתניהו מסרב לעשות כבר שמונה חודשים, הוא הבהיר שהצלת חיי החטופים היא המטרה הראשונה במעלה, ודיבר על היום שאחרי המלחמה. הסיבה שבגללה לא שמענו את הדברים האלה מראש הממשלה שלנו היא בגלל שהוא מפחד. דעתם של בן גביר, סון הר מלך, צבי סוכות, עדיין חשובה לנתניהו הרבה יותר ממה שחושבות משפחת צנגאוקר, משפחת גת, משפחת ארגמני או יתר 121 משפחות החטופים והחטופות. רק כשיהיה תאריך לבחירות, שימו לב לזה, רק כשיהיה תאריך לבחירות, פתאום נתניהו יפסיק לרצות רק את הבייס, את הבייס הפוליטי והקיצוני שלו, וינסה שוב לחזר אחרי כלל הציבור הישראלי. הפחד שלו מפני החלפתו ידרבן אותו להיזכר בחברה הישראלית שלא גרה בגבעות. פתאום הוא ייזכר שצריך לשחרר את כולם, פתאום הוא ייזכר לדאוג לתושבי הצפון שחיים כפליטים בארצם, פתאום הוא ייזכר בתושבי הנגב המערבי, הקיבוצים, המושבים, שדרות ונתיבות. בלי בחירות נקבל פה רק עוד מאותו הדבר: שכול, חורבן, מסמוס והפקרה. רק בחירות יביאו לעסקה. רק בחירות יגרמו לנתניהו להעדיף את טובת החברה והמדינה על טובתו הפוליטית האישית. בחירות עכשיו. תודה רבה, גברתי. אני מבקש מהשר וסרלאוף לעלות לסכם את הדיון, ונעבור להצבעה.

אולי תסביר לי למה לא רציתם לשמוע את משפחות החטופים? הסיעה היחידה בכנסת שלא מזמינה אותן לדבר. מי עוד? אה, הליכוד. סליחה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת קריב, האמת היא שתכננתי לדבר על דברים אחרים, אבל בגלל שהזכרת את זה, תדבר ותסכם את החוק. מה? לא, אני רוצה לענות לו. הוא הציב פה איזו נקודה.

זכותך הבלעדית. יש כאלה במשכן שרוצים לקחת איזושהי בלעדיות על רגשות, על כאב משפחות של חטופים, על כאבן של משפחות שכולות, כאילו הם הלב הרגיש והרחמן, ומפלגת עוצמה יהודית היא האלה, הפריקים הללו, הקשוחים הללו, שלא אכפת להם, אנחנו עם לב אטום. אתם היחידים שיש להם כאב כלפי המשפחות של החטופים. למה

לא, אנחנו יושבים איתן. גם היום ישבנו איתן, חבר הכנסת קריב. אבל הכול ניצול ציני של האירוע, של הטרגדיה הזאת, של הכאב שהם חווים כל יום, האי-ודאות והדאגה ליקירים שלהם. אם אתה מחפש, הפחדן הזה. לא. גם אם רוצים, לא צריך לצרוח.

כאילו אתם היחידים עם אמפתיה.

זה נמאס, כי זה אירוע שצריך לחבר את כולנו. נמאס שלוקחים את הדבר הזה ומנכסים את זה רק למפלגה מסוימת לה אכפת, ואחרים, כן, ואנחנו אמרנו שאנחנו מתנגדים לעסקה מופקרת.

לא רק אנחנו, אלא יש משפחות של חטופים,

חבר הכנסת קריב, יש משפחות של חטופים שאנחנו פוגשים, והן אומרות לנו: אל תיתנו ידכם לעסקה מופקרת. אל תיתנו ידכם לעסקה שבה אחר כך הילדים שלנו יצטרכו להתמודד עם מפלצות האדם הללו, ועלולים להגיע לעוד חטופים. תגידו לי אתם, יש פה אנשים שיושבים בבית הזה שאמרו על עסקת שליט: יש לנו אחריות להשיב אותו הביתה, והם אמרו: צריך לחתום על העסקה הזאת. מישהו חשב על ההשלכות של זה? מישהו חשב שזה לשחרר 1,027 רוטוויילרים שאחר כך יבואו וייכנסו לפה לארץ ב-7 באוקטובר ויחטפו, יחטפו עוד אזרחים שלנו? מה הקשר? מה הקשר?

תן לנו רק את המשפחות שנפגשתם איתן. תן לנו רק את השמות של המשפחות שנפגשת איתן.

שיש פה

אני אסביר לך, חבר הכנסת קריב. יש כאן מורכבות, וזה לא שחור ולבן, ואתם יודעים את זה. אתם יודעים שלכל דבר יש השלכות, ואתם יודעים היטב שיש השלכות לעסקה מופקרת, לא השלכות פה, השלכות כלפי קיומה של מדינת ישראל. יש השלכות לממשלה המופקרת.

יש השלכות כלפי הביטחון של הילדים שלנו בעוד חמש, שבע, עשר שנים קדימה. ממשלה מופקרת, מפקירה. ולכן אי-אפשר להגיד שמי מתנגד לעסקה מופקרת, לא אכפת לו מהחטופים. אין צביעות גדולה מזו. אבל מי אמר לך שזו עסקה מופקרת? והאמינו לנו, אנחנו מתנגדים לעסקה מופקרת. בבקשה, אמרנו לראש הממשלה נתניהו: בוא תציג את הטיוטה. אתה, תפרק את הממשלה. חבר הכנסת קריב, אני יודע לענות על שאלות אחת-אחת. אבל אם אתה רוצה לתקוף מפוזיציה ולא בצורה עניינית, אתה מוזמן לעשות את זה, זה שלך. אבל בוא רגע נתייחס פה לדברים שבקונסנזוס בתוך הבית הזה. למה לא הקשבתם להם, יש לי חבר, אבינתן אור למד איתי בישיבת נתיב מאיר בירושלים. הוא חטוף בעזה. אתם חושבים שאני לא רוצה להחזיר אותו? אתם חושבים שאני לא רוצה להחזיר את החטופים, הילדים שנמצאים שם? מה אתם חושבים, שזה שחור ולבן? איך תחזיר אותם?

יש כאן מורכבות, כי אנחנו מתייחסים בצורה רוחבית, כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא באנו לכאן כדי לתת לנאצים הללו את המוטיבציה,

הדלק לחטוף עוד ועוד. ואנחנו יודעים, זה מורכב וזה קשה, אבל ודאי שזה לא שחור ולבן, ודאי שזה לא מי שמתנגד לעסקה מופקרת, אגב, גם חלק ממשפחות של חטופים מתנגדות לעסקה מופקרת, ואני גם משוחח איתן, אבל לא אכפת להן מהילדים שלהן? בואו נשאיר את זה באמפתיה ובאנושיות שלנו, שאנחנו רוצים שהם יחזרו. יש מי שרוצה לעשות את זה בלחץ צבאי מסיבי ויש מי שרוצה לעשות את זה בעסקה. אבל ודאי שאין פה איזשהו מישהו בבית הזה, אני מקווה, שאומר: בואו נפקיר אותם לגורלם ולא אכפת לנו מהם. אין דבר כזה. לכל בן אדם פה יש לב אנוש, וכל אחד פה חרד לגורלם. כל אחד מהבית הזה, מהמשכן הזה, מנבחרי הציבורי, לא ישן טוב בלילה, אני מקווה. אני רוצה להאמין שכך. יש לנו אחריות להביא אותם, ויש לנו גם אחריות לנצח ולדאוג שהחמאס לא יהיה יותר, לא בגלל שאנחנו אוהבים מלחמות, בגלל שאין לנו אופציה אחרת.

זה המצב. אני הייתי בהתנתקות, בסוף כולם

הייתי ילד בן 13. הייתה לי טלוויזיה קטנה בבית, שחור-לבן, שהיינו פותחים אותה רק באירועים דרמטיים. אני זוכר שאת ההתנתקות, שחור-לבן?

כן, טלוויזיה קטנה כזאת. אני מספר לך מה היה. הייתה לך טלוויזיה בשחור-לבן? הייתה טלוויזיה קטנה בחדר של אח שלי, שהיינו פותחים אותה ומחברים אותה. ראינו ערוץ 1, זה שידר לנו, הרמנו את האנטנה, ברובע היהודי. ואני זוכר,

איפה שאני עומד עכשיו, מנהיגים שאמרו ההתנתקות טובה לביטחון, טיל ראשון שייפול על שדרות, על אשקלון, ואנחנו נקבל לגיטימציה בין-לאומית להגיב ואנחנו נוריד אותם. נראה אותם, נראה אותם. השכפ"ץ של המדינה, גם את זה לקחו לנו. זה מה שסיפרו לי. אני בתור ילד גדלתי על ההבטחות הללו של פוליטיקאים, של מנהיגים. לא אנשים, זה השכפ"ץ של המדינה. שקורות החיים שלהם לא מצדיקים את מה שהם עברו, אנשים שעברו, מישהו שהיה ראש שב"כ, אנשים שהיו גנרלים. הם באו ואמרו בביטחון כזה לציבור שאם טיל אחד ייפול על יישובי העוטף, אוי ואבוי, רע ומר יהיה, ואנחנו נחזור לרצועת עזה. אנחנו ניכנס לשם בחזרה, נקבל גיבוי בין-לאומי מארצות הברית ומכל העולם, כי הינה,

הוכחנו, פינינו 10,000 יהודים, עם הקברים, מהבתים שלהם, ואנחנו נקבל שקט. האשליה הזאת התנפצה לנו בפנים. גוש קטיף לא הגן על העוטף, הוא רק שילם בדם. שכחתם שנכנסו למיגוניות? צריך להיות מאוד מאוד חסר זיכרון כדי להגיד גם בתקופה הזאת שההתנתקות הייתה טובה. אחרי שאנחנו רואים את כל האבדות ואת כל מה שזה הביא, צריך להיות, לא יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים שמזלזלות פה במישהו.

אבל אני אומר שמה שמפריע לי זה שאחרי שעברנו את ההתנתקות כשאני הייתי בן 13, עכשיו אנחנו מדברים עם על מה שהם אמרו, שאם יהיה טיל אחד אנחנו ניכנס לשם ונקבל לגיטימציה, ואנחנו,

היו פה גנרלים. נתניהו,

שהצביע שלוש פעמים בשביל ההתנתקות? אריאל שרון, אריאל שרון, חבר הכנסת קריב.

חבר הכנסת קריב, אתה מדבר איתי כאילו אני גדלתי בין נסיכי הליכוד. בשביל זה אנחנו נמצאים שם. בשביל זה אנחנו, בשביל זה תנועת עוצמה יהודית נמצאת בכנסת.

מי חילק להם כסף? בגלל שאנשים רוצים מפלגה שעומדת על העקרונות.

בגלל שהם רוצים אנשים שלא יתמכו במהלכים שמחלישים את הביטחון של עם ישראל.

לא הבטחתם משילות ומספר הנרצחים בישראל מזנק? איפה? איפה הבטחתם?

מה הקשר בין ההבטחות שלכם למה שקורה ברחובות ישראל? חבר הכנסת קריב, אתה יודע מה? אני חושב שזה לא כוחות, חבר הכנסת קריב. אתה זוכר מה איתמר בן גביר עשה לעמר בר לב בפיגוע באילת? אתה זוכר?

אז זה קורה במשמרת שלכם, אחריות שלכם, 1,500 נרצחים כשהוא השר לביטחון לאומי. מה עשיתם, חבר הכנסת קריב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. חבר הכנסת קריב, אתה חושב שההתנתקות הייתה טובה או לא? ההתנתקות הייתה טובה או

אדוני, ההתנתקות היא לא רעיון שלנו. אני שואל אותך מה אתה חושב.

מה עשה גוש קטיף? מה עשה גוש קטיף לביטחון מדינת ישראל? מה תרם גוש

כל האשליות הללו, שהם רוצים רק שגשוג, הם רוצים רק פיתוח כלכלי, זה מה ששמענו כל הזמן, שאין פניהם להסלמה.

אז עכשיו את התפיסה, את הקונספציה הזו אנחנו צריכים להשיל מעלינו, להשיל מעלינו. הימין בנה את החמאס בעזה כמו שאתם בונים עכשיו את החמאס בשטחים,

לא אכפת לו מהחטופים. זו אמירה לא נכונה, אמירה לא לגיטימית בעיניי. עכשיו אני רוצה להתייחס, במעבר חד, מי שבורח מלהקשיב למשפחות החטופים, אין לו דרך ארץ ואין לו מנהיגות. וזה מה שעשיתם היום, ברחתם ממשפחות החטופים. למה? למה לא ישבתם כמו כולם והקשבתם להם? אף אחד לא ברח ממשפחות החטופים. יצאנו מישיבת הסיעה, דיברנו איתם, אנחנו מדברים איתם כל הזמן. אנחנו מדברים איתם. אני משוחח עם משפחות של חטופים.

והפלאפון שלי זמין לכולם, וגם יודעים שאני בעצמי יוזם שיחות. אבל אני לא הולך ומפרסם את זה, כי אני לא עסוק בזה בכלל, בלפרסם כל דבר שאני עושה. יש לנו מחויבות אליהם ויש לנו אחריות אליהם. ראינו. אי-אפשר להפוך כל דבר לפוליטי.

נמאס מהניסיונות לעשות ניצול ציני של האירוע הזה, של הטרגדיה הזאת. אי-אפשר לקבל את זה. מספיק. מספיק לנצל את זה. ראש המפלגה שלך אלוף בזה, אלוף בזה.

כשדם היה נשפך ברחובות. על מה אתה מדבר? השר המצטיין שלכם יודע לעמוד ולומר: סליחה, סליחה שלא הקשבתי היום לעינב צנגאוקר. מה היה קורה אם הוא היה יושב לידה ומקשיב? זו דרך הארץ שלכם? חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, אתה עושה ניצול ציני של אירוע שהוא בקונסנזוס. אני מתייחס לגופם של דברים. במקום זאת, מה שאתה עושה, אל תטיף לנו על ציניות. די, די, בניתם קריירה מציניות. יו"ר המפלגה שלך, כל אירוע טרור שהיה, בא וחגג על הדם. תגיד, מה אתה חושב, שאנחנו מטומטמים? בכל אירוע טרור הוא בא צרח על השרים, בא על הגב של הנרצחים. חבר הכנסת נאור שירי, חבר הכנסת

שקט. אני לא רוצה לקרוא. זה דיון מאוד טעון ורגשי, אז אני לא רוצה להוציא אף אחד, אבל כשצועקים שלושה, לא שומעים כלום. עכשיו אני רוצה להתייחס, הינה, חבר הכנסת רוטמן פה, אני רוצה להתייחס לסוגיה אחרת. בשבוע שעבר בית המשפט העליון נתן פסק דין מדהים, מדהים בעליבותו ובעצימת העיניים התיאטרלית אל מול המציאות הברורה. אני מדבר על סוגיית האכיפה הבררנית.

היינו פה בשנה האחרונה, וראינו, אתה מדבר על בית המשפט? כן, אני מדבר על בית המשפט העליון. בית המשפט, תראו, חבריי באופוזיציה, אפשר להתווכח על דעות, אבל אי-אפשר להתווכח על עובדות, אלא אם כן אתה שופט עליון, אז העובדות לא כל כך משנות, אלא האופוזיציה היא שמכתיבה את פסק הדין. אוי, באמת. כמה אנשים נעצרו כשתושב מזרח ירושלים דימם על המדרכה כי החוליגנים שרפו את המשאית?

כמה מעצרים היו? חבר הכנסת קריב, אתה יודע כמה כתבי אישום הוגשו כנגד מפגינים מהשמאל שחסמו כבישים?

שחסמו כבישים? כן? בבקשה, כמה? אני יודע כמה מעצרי שווא, לא, כמה כתבי אישום? כמה כתבי אישום הוגשו כנגד חוסמי כבישים? אנשים שחסמו צירים מרכזיים במדינת ישראל, חסמו את איילון. חסימת כבישים, כבר אמר יאיר לפיד שזה מסכן חיים. יולדת לא תצליח להגיע לבית החולים.

ימות, והוא עדיין לא יודע.

זו הייתה הכותרת, כמדומני, בידיעות אחרונות. מישהו ימות, והוא עדיין לא יודע. מדובר באנשים אחרים.

ואגב, חשבתי שזאת דעה של פוליטיקאים, שאתה יודע,

המיקרופון סובל הכול. אבל כשאני רואה את זה בפסק דין של השופט עמית, שהוא אומר: אלו הפגנות אחרות. איך הוא כתב שם? אל תגררו אותי למה שהיה לפני 30 שנה, בתקופת אוסלו ובתקופת ההתנתקות. מה זה אל תגררו אותי? מה זה אל תגררו אותי? יש פסקי דין, הבאתי, עתירה שמתפרסת על 292 עמודים. חבר'ה, אני משתדל להיות הכי ענייני שאפשר. מי שקרא את פסק הדין, בחדרי-חדרים אמרו לי אנשי השמאל הגדולים ביותר: שמע, אתה צודק.

אי-אפשר להתווכח עם עובדות. כשאתה רואה הנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה, ואתם יודעים מה, לא מתקופת ההתנתקות, מ-2020, הנחיות של היועץ המשפטי דאז אביחי מנדלבליט. אז שופט בית המשפט העליון כותב בפסק הדין שלו: אל תגררו אותי למה שהיה פה בתקופת ההתנתקות. מה זה אל תגררו אותי? למה שלא נגרור אותך? אלה פסקי דין שאתם נתתם. אני קורא את פסק הדין, משפשף את העיניים. מה זה, חיים שכאלה?

אני אומר, מה קורה כאן? מה קורה כאן? למה אני לא צריך לגרור אותך לפסקי דין שאתם בעצמכם הבאתם? להנחיות שהייעוץ המשפטי לממשלה הוציא? אלה אנשים אחרים. היה מותר. טיפת מודעות אין לכם. איך אתם לא מתביישים?

כן, מודעות זה באמת הצד החלש שלכם.

אתה יודע מה, חבר הכנסת רוטמן, אם השופט עמית, לפעמים הם היו שמים את זה בהבלעה. הם לא היו כותבים: מדובר בתקופה אחרת, באנשים אחרים, בהפגנות אחרות, שאנחנו לא תומכים בהן.

קחו אחריות ותעופו מפה. הפעם זה היה מהמקפצה, מהמקפצה, מגיע שופט עליון ואומר: הפגנות אחרות, ואומר: אל תגררו אותי לשיח. מי מדבר על שיח? הבאנו פסקי דין של בית המשפט העליון, הבאנו הנחיות מפורשות של היועץ המשפטי לממשלה דאז מני מזוז.

לא למדתם? אולי קצת תיקח הפסקה?

אז יש לי למי לפנות,

יש לי למי לפנות אחרי שהשופט נתן פסק דין, אם יש עוולה? לדוגמה, אם הוא אומר: אני רואה שיש אכיפה, הרי הגישו ארבעה כתבי אישום.

נגיד שאני מתעלם מכתבי האישום שהוגשו בתקופת ההתנתקות, שמדובר על מאות, ואני מתייחס רק, בסדר, השתנו הזמנים. אבל ארבעה כתבי אישום, ששלושה מהם הוגשו כלפי אנשי ימין. שלושה מכתבי האישום שהוא מדבר עליהם,

דיברנו על זה בדיון, עו"ד איתמר מירון הזכיר את זה, הוא אמר: מדובר פה על שלושה כתבי אישום. בדקנו, שלושה כתבי אישום של אנשי ימין שמחו נגד הפגנת השמאל. הוא אומר: הינה, אתם רואים, יש אכיפה. הוגשו ארבעה כתבי אישום. פשוט חלם. חלם?

סליחה, אני פרגנתי. יש עיר אחרת. מתחילה, אולי תמשיך עם רוטמן את המהפכה המשפטית? על מה אתה מבזבז כל כך הרבה זמן? באמת, לא למדת כלום? פסק הדין של השופט עמית מטעה את הציבור ומציג מציאות וירטואלית,

פייק של מציאות. פשוט תמיהה רבה. האמת שלי לא היו ציפיות, אז אין לי כל כך הרבה אכזבות, אבל אני מצפה מכם, חברי האופוזיציה, שתגלו ענייניות. אל תצפה מאיתנו לכלום.

באמת אין מה לצפות. קחו אחריות ולכו הביתה. קחו אחריות על כל מה שעשיתם למדינה הזאת ולכו הביתה. אין לך שום זכות לצפות. אין לך שום זכות לצפות לכלום.

אבל יש כמה אנשי אמת שיכולים, אתה אדם מאוד נחמד, אבל יושב-ראש המפלגה שלך פשיסט, פשיסט קיצוני שהורס את מדינת ישראל. תפסיק להגן עליו. תפסיק להגן עליו. הרס את מדינת ישראל. חבר הכנסת דוידסון, אני גר בכיכר המדינה. אני גר בכיכר המדינה. הגעתי לשם, אתם יודעים מה, עם התוויות והתיוגים, פשיסט, קיצוני.

אין לכם מושג, או שיש לכם מושג, אבל איך אומרים, אתם צריכים לתת את ליטרת הבשר לבייס שלכם. זה בסדר, אנחנו נחיה עם זה. אבל טענות ענייניות, רבותיי. איבדתם את הענייניות, ואנחנו רוצים לדבר עובדות. זה מה שציינתי כאן בעתירה קודם. בואו נדבר עובדות. יש כאן אכיפה בררנית, ואני מצפה שלעובדות הללו יצטרפו חברים מהאופוזיציה ומהקואליציה ויזעקו את זעקתם, לא של השר וסרלאוף, בחייכם, את זעקתה של הדמוקרטיה, של אזרחים שמרגישים כאן סוג ב' וסוג ג'; של אזרחים שחווים אפליה, חווים אפליה על רקע דעותיהם והשקפותיהם.

נו, אי-אפשר לשמוע את זה. והאפליה הזאת מחלחלת גם לתקשורת,

האפליה הזאת מחלחלת גם לצבא. יש תתי-אלופים ואלופים שתוקעים להם את המינוי בגלל דעותיהם. די, נו, באמת. מה, כולם לא בסדר?

כבר עושים את זה מהמקפצה. יש מה לתקן, יש מה לתקן, מה קרה? בכל מקום יש מה לתקן. אדרבה.

חבר הכנסת סימון דוידסון, אני עושה כל יום חשבון נפש על דברים שאני צריך לתקן. על דברים שבאים אליי ואומרים לי: שמע, אתה צריך, מה עוד לא חירבתם? גם את הצבא אתה רוצה לפרק? אני לא אמרתי שאני רוצה לפרק, אבל צריך לתקן. אני לא מבין, סליחה, אי-אפשר לתת ביקורת עניינית? אי-אפשר לתת ביקורת דיונית? מה, כולם חסידים? מי סיפר לך את זה?

זה מה שאתם מבינים. את יום ירושלים חירבתם כבר. אמרתי לך, את יום ירושלים חירבתם.

אני שואל, אי-אפשר לתת ביקורת על מערכת המשפט, חבר הכנסת שטרן? מותר או אי-אפשר? אין עליהם אפילו ביקורת.

לנו יש מבקר המדינה, לנו יש ועדות ביקורת וועדות הכנסת. לאיזה ביקורת שופט חשוף? למי הוא צריך לתת דין וחשבון? אתה שר הגליל. אתה יודע שבעקבות השרפה שפרצה בצפון היום אין לאנשים טלוויזיה? הם חזרו להשתמש בטרנזיסטורים. אף חברת תקשורת לא מגיעה לשם. במקום לתת ביקורת על מערכת המשפט, תתעסק בזה. תתעסק בזה. אנשים בצפון, אתה שר הגליל. הגליל הרוס ואנשים גרים שם. קודם כול, אני יודע. אנחנו נמצאים, תודה רבה על זה שאתה יודע. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אתה רוצה התייחסות עניינית או שאתה רוצה סתם? כי לריב אין לי בעיה. זה ייתן לך אולי מנדטים. אתה יודע מה, בוא נעשה משחק, קדימה. אתה רוצה לשחק פוליטיקה?

חברים, בואו ניתן לו.

תשימו את המצלמה עליו, הוא רוצה לעשות פוליטיקה. בבקשה, תצעק, תצעק. אדוני השר, אדוני השר. לך הביתה. ולדימיר, בבקשה. יוראי, בבקשה. שב, בבקשה. שבו. אני נמצא בצפון, אני בקשר, הצפון הרוס. אני רוצה לספר לכם מה אני עושה, בסדר? הצעה לסדר: אתה יכול גם להגיד דברי תורה כשעושים פיליבסטר. כששרים עושים פיליבסטר, אתה יכול להגיד גם דברי תורה,

לפחות לא יהיה את הרעש של הוויכוח. תגיד משהו חכם, תגיד משהו חכם לפחות כשאתה עושה פיליבסטר. אני מבין

כן, אני באמצע הסיכום. אני רוצה עכשיו לתת דין וחשבון על פעילות המשרד. אז נתנו לך הנחיה? מה ההנחיה האחרונה שקיבלת? עוד כמה זמן אתה צריך? דברי עם אופיר, את מכירה אותו. בואו נשב, תראו, בנסיעות אני עושה טלפונים למפונים מהצפון. אני מגיע לצפון, גם מחר אני נמצא בצפון,

בכפר סאלד. איפה יוראי? יוראי, מחר אני אהיה בכפר סאלד, בכפר בלום. אני לא בא לשם לחלל ריק, אני בא לשם אחרי שיח קודם שהיה לי איתם. בפעם הקודמת שהייתי שם זה היה ב-01:30, ישבתי איתם עד 03:30, עשית גם דברים טובים. אני לא מבקש שיעשו לי הנחות. אני יודע, המציאות בצפון רחוקה מלהיות מושלמת בטיפול שלנו כממשלה, ויש לנו הרבה חשבון נפש לעשות. אדוני, תן לי להחמיא לך, אתה יחיד סגולה. אתמול הייתי בעבדון, 3.5 קילומטרים מהגבול. לתדהמתי אני הח"כ הראשון שהגיע לשם. אתה מסייר באזור הזה. איפה שר החינוך? איפה שר הבריאות? איפה שר האוצר? אנשים שם לא מקבלים, עיר המחוז שלהם פונתה, קריית שמונה. אין שם שירותים, אנשים שם לא מסוגלים לחיות, ואתם לא מפנים אותם.

לא יכולתי להעיד אלא על מה שאני עושה, ואני יודע מה אני עושה. יש משרדי ממשלה אחרים שפועלים בנתיבים, בסטריפים שלהם, ומה שחשוב קודם כול זה לתת את המענה, להיות קשוב. מה ששמעת עכשיו גם אני שמעתי עליך במטולה, בסדר? מה שאני אומר, אחרי כל מה שעשית פה ברבע השעה האחרונה, אין לך דברים טובים להגיד עליהם,

הינה, עכשיו אני

אני לא מדבר על זה בשביל לקבל, אלא כדי לתת לכנסת הזאת דין וחשבון. בסוף האירוע המרכזי הוא הביטחון. הביטחון זה אירוע מורכב, האירוע המרכזי זה שעכשיו הודיעו על עוד חטוף שנרצח,

אנחנו צריכים שגם ראשי הרשויות,

אני מדבר על הצפון. דיברנו על החטופים, לא היית כאן.

אני הייתי כאן כל הזמן, אני רק מודיעה לך שהרגע הודיעו על עוד חטוף שנרצח בשבי, השנייה, ברגע הזה, נדב פופלוול מקיבוץ נירים, בן 51, שהיה חי בשבי ונרצח.

חנה פרי, אימא שלו, חזרה מהשבי. כל חטוף הוא עולם ומלואו, וזה קשה וזה כואב לכולנו. מה שאנחנו רוצים להגיד לך, שלפני חודש הוא היה חי. היה תיעוד שהוא היה חי. זה רק מראה כמה שהזמן הוא קריטי להחזיר אותם בחיים. יסמין, אני יודע, אני מבין. אנחנו מבינים את זה כולנו. תספר את זה לאימא שלו.

זה לא אירוע של ימין ושמאל. אנחנו מחויבים לחטופים, אנחנו מחויבים להשיב אותם הביתה. איך תשיב אותם? הלב שלנו נחמץ כשאנחנו שומעים את הבשורה הזאת. בסוף לא חטופים ולא מלחמה. כמה זמן זה יכול להימשך ככה? לא חטופים ולא מלחמה.

אז מה התוכנית שלכם?

המחויבות שלנו והאחריות שלנו לחטופים היא טוטלית. וגם לא מחזירים חטופים. אנחנו מחויבים להם, כל הכנסת כאן. כולם רוצים להשיב אותם הביתה במהרה. אנחנו בקשר, כל אחד, ברמה כזאת או אחרת, עם משפחות של חטופים. אתם מנהלים את המלחמה הזאת בצורה פושעת. חוסר אחריות. אנחנו מקווים שיהיו בשורות טובות. משתתפים בצער המשפחה.

לא צריך לקוות לבשורות טובות, צריך להביא את הבשורות הטובות. חברת הכנסת מירב, דיברתי קודם על זה, דיברתי, אמרתי את דעתנו.

דיברנו על סולידריות, דיברנו על מחויבות וגם דיברנו על אחריות. אני לא רוצה עכשיו להתייחס ספציפית, אני רוצה להביע הזדהות. אולי תתייחס ספציפית?

אחרי ההודעה הזאת אני רוצה להביע הזדהות עם הכאב, הזדהות אמיתית, מירב, הזדהות אמיתית, כי כואב לי עכשיו,

זה לא בסדר, אנחנו רואים בכל חטוף וחטופה אחים שלנו, האחים שלנו, שנמצאים שם בגיהינום הזה. אני מתלבט אם להמשיך לתת לכם את הדוח על הצפון,

זה בסדר. תגיד, למה הפסקתם את המלחמה לשלושה חודשים? למה הפסקתם את המלחמה לשלושה חודשים ולא דרשתם את החטופים בחזרה? למה הפסקתם את המלחמה לשלושה חודשים בלי לדרוש את החטופים בחזרה? הסיבה שאנחנו התנגדנו,

בסוף תפסיקו את המלחמה וגם לא תחזירו את החטופים.

אני מוכן לנהל דו-שיח אם יש צד שרוצה לשמוע. אבל אם זה רק צעקה, אנחנו שמענו אותך מספיק, אז שמעתם מספיק. אז בסדר, חברת הכנסת מירב כהן, שמעתם מספיק.

תעלי על הפודיום ותשמיעי גם את שלך.

בבקשה ממך, שמענו. אני הבעתי את הכאב שלי ואת הסולידריות שלנו ואת המחויבות שלנו. אנחנו לא רוצים שתקוו שיהיה טוב,

אתם מנהלים את המלחמה הזאת בצורה פושעת. פושעת. האחריות שלנו לצפון, לחבל הארץ הזה, מפסיקים את המלחמה לשלושה חודשים בלי להביא כלום. עד שנחזיר את הביטחון לתושבים. מקימים נמל בעזה בלי להביא כלום. נותנים סיוע הומניטרי לחמאס בלי להביא כלום.

ואנחנו יודעים שהתושבים יחזרו רק בעוצמה צבאית, רק בעוצמה צבאית, ולא באיזשהו הסכם מדיני מגוחך בדמות 1701. אתה יודע רק לשלוח חיילים למותם, זה מה שאתה יודע לעשות. רק לשלוח חיילים למות אתה יודע. רק לשלוח חיילים למות, זו התוכנית היחידה שלך.

את צריכה להתבייש כשאת אומרת את זה. אני לא מתביישת, אתה צריך להתבייש. אני הייתי לוחם

ואם לא הייתי עכשיו פה,

חוץ מלשלוח חיילים למות,

להגיד שלנו לא אכפת מהחיילים,

זו בושה וחרפה. מה עם הצפון, כל תושבי הצפון. אתם בזבזתם, זו בושה וחרפה. אי-אפשר להעלות על הדעת. טיפה ממלכתיות בזמן מלחמה, טיפה אחריות של כולנו לחיילים שנמצאים בחזית.

להיות קשובים. יש הרבה דברים ביורוקרטיים שאנחנו יכולים לפתור כחברי כנסת. זה לא חוכמה שאתה נוסע,

הם גרים שם, ואתם לא נותנים להם שום יחס. עומד פה שר הגליל ומדבר על מענה לא מספיק?

יש לנו אחריות. יש לנו מחויבות להשיב את החטופים, ויש לנו

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 148) (תחולת הדין הישראלי על עבירת חוץ שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל), התשפ"ג 2022, של הממשלה, מבקשת לעדכן את הוראות סעיף 15 לחוק העונשין, העוסק בתחולת הדין הישראלי על עבירות חוץ שבוצעו על ידי אזרח ישראלי או תושב ישראל. סעיף 15 לחוק העונשין קובע כי דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירת חוץ מסוג פשע או עוון, שבוצעה בידי אזרח או תושב ישראל, אם מתקיימים התנאים הקבועים בסעיפים 14(ב) ו-14(ג) לחוק. מדובר בארבעה תנאים, והם:

שהמעשה מהווה עבירה גם לפי דיני המדינה שבה הוא נעשה, המכונה תנאי הפליליות הכפולה,

שלא חל לגבי העבירה סייג לאחריות פלילית לפי דיני אותה מדינה,

שהאדם לא זוכה כבר מהעבירה באותה מדינה, ואם הורשע בה, לא נשא את העונש שהוטל עליו בגינה,

שלא יוטל בשל העבירה עונש חמור מזה שניתן היה להטיל לפי דיני המדינה שבה נעברה העבירה. לצד זאת, הסעיף מוסיף וקובע רשימה של עבירות שלגביהן לא יחול תנאי הפליליות הכפולה, כך שניתן להעמיד לדין אזרח ישראלי שביצע עבירה מהעבירות המנויות בסעיף, גם אם המעשה אינו מהווה עבירה לפי דיני המדינה הזרה שבה בוצע. מדובר ברשימה של עבירות חמורות החוצות גבולות של מדינות, שלגביהן קיימים סטנדרטים בין-לאומיים שנועדו להבטיח את העמדת העבריינים לדין ולמנוע מהם למצוא זירת פעולה ומקלט במדינות שבחרו שלא להפליל את המעשה. הצעת החוק עוסקת בעדכון הוראות סעיף 15 בשני עניינים:

מוצע לקבוע כי לגבי העבירות המנויות בסעיף 15(ב) לחוק, לא רק תנאי הפליליות הכפולה לא יחול, אלא גם התנאים הקבועים בסעיפים 14(ב)(2) ו-14(ג) לחוק.

כאשר אזרח או תושב ישראל יועמד לדין על עבירות המנויות בסעיף 15(ב) שביצע בחו"ל, דוגמת סחר בבני אדם או שוחד עובד ציבור זר, ניתן יהיה להטיל עונש בלי להתחשב בעונש המרבי בצד העבירה במקום שבו בוצעה, ולא תהיה התחשבות בסייג הקבוע באותה מדינה לאחריות הפלילית שלו. ההצדקה להחרגת העבירות המנויות בסעיף 15(ב) לחוק מההגבלה על העונש ומקיומו של סייג לאחריות שואבת מאותן הסיבות שבשלהן הוחרגו העבירות הללו מלכתחילה מתנאי הפליליות הכפולה, שכן מאפייני העבירות הללו כעבירות חמורות החוצות גבולות של מדינות, לא מצדיקים התחשבות בדין הזר לצורך החלת דיני העונשין של ישראל עליהן כאשר מבצע העבירה הוא אזרח או תושב ישראל.

כי נוסף להצדקה המהותית לתיקון המוצע, גם ה־OECD המליץ על תיקון זה במסגרת הביקורת על יישום הסטנדרטים של המאבק בשוחד לעובדי ציבור זרים בישראל, וקבוצת העבודה מקיימת מעקב אחר יישום ההמלצות.

מציע להוסיף לרשימת העבירות שלגביהן לא נדרש להוכיח את תנאי הפליליות הכפולה פרט נוסף, שעניינו עבירות מין שנעברו בקטינים לפי סימן ה' לפרק י'

תיקון זה נועד לסייע בהתמודדות עם תופעות של פגיעה וניצול מיניים של קטינים מחוץ לגבולות ישראל, מתוך הכרה בפגיעותם המוגברת ובסיכון המוגבר לניצולם המיני.

התיקון נועד לסייע במאבק בתופעה חוצת גבולות של ניצול מיני, מסחרי ולא מסחרי,

כגון תופעת תיירות המין. כמו כן נועד התיקון לסייע במקרים של פגיעות מיניות שמבוצעות על ידי פוגע ישראלי בקטין ישראלי במהלך שהות משותפות בחו"ל. כך למשל היה מקרה שבו אדם ביצע בבתו הקטינה עבירות מין במהלך חופשה ביפן, ובסופו של דבר לא ניתן היה להרשיעו בעבירות של מין במשפחה, משום שלא נמצאה מקבילה לכך בדין היפני, והוא הועמד לדין על עבירת אינוס רגילה. לאחר התיקון ניתן יהיה להעמידו לדין על העבירות בחוק הישראלי, ולא יחול סייג לעבירה שאולי קיים במקום שבו בוצעה העבירה, ובית המשפט לא יהיה מוגבל לעונש שבצד העבירה באותו מקום. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה ראשונה, ומבקשת מחברי הכנסת להצביע בעבורה. תודה רבה. תודה רבה לשר מרגי. אנחנו עוברים עכשיו לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ראו, עמד פה קודם שר, רק שנייה, רק שנייה. אפשר לסגור שם את מכשיר הטלפון, בבקשה? שנייה, חבר הכנסת, עוד לא התחלתי לך את הזמן ממילא.

השתתפתי היום בדיוני ועדת חוץ וביטחון. זה דיון סגור. מי שמכיר אותי יודע, אני לא אדבר על מה שהיה שם. התראיינו אחרי זה, דיברנו אחר כך, ושואלים אותי מה אני חושב על העסקה. אני אומר את מה שאני אומר מהיום הראשון: כל מי שידבר בחוץ, כל מה שיהפוך את העסקה הזאת לדיון ציבורי אצלנו, את פרטיה, לא את הצורך בה, כמובן, לא תורם להגשמתה. אבל מה לעשות שכמה שננסה להיות אחראים, ואני אומר את זה, אנחנו לא חברים בקבינט המלחמה. אני לא חבר בקבינט המלחמה, אבל אני כחבר כנסת וגם כאזרח אומר בכל מקום: כיוון שאני מבין את חשיבות הדיונים הסגורים אני סומך על קבינט המלחמה. והינה, אתה בא ואתה שומע שבתוך הממשלה הזאת לא סומכים על ראש הממשלה, לא סומכים על קבינט המלחמה, ולא רק שלא סומכים, אלא פוגעים ביכולת לממש מדיניות בתוך מלחמה באחת משתי המטרות הכי חשובות שלה, ואולי בשתיהן יחד, מיטוט שלטון החמאס והחזרת החטופים, ששתיהן, ואני הזכרתי את זה ככה, לא בסדר העדיפויות, שתיהן בעדיפות העליונה. אבל עוד לא יבשה הדיו מעל עיתון, או כלי תקשורת ששידר, וכבר שרים מתוך הממשלה, מתוך הקבינט, מוצאים עמדות שהממשלה תפורק, ואחרי זה עומדים פה ומאשימים את מי שנלחם בעד העסקה בפוליטיזציה של אירועי החטופים. אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אמרנו את זה יותר מפעם אחת: אנחנו ניתן לך גיבוי לכל עסקה שתביא לשחרור החטופים, על המחיר שלה אנחנו ניתן לך גיבוי. אבל אני אומר לך עוד משהו: הרי אתה יודע שחלק ממה שקורה בתוך החברה הישראלית, חלק מאיך שרואים אותנו שם, חלק מהבעיות הביטחוניות, הם תוצאה של היעדר לכידות בחברה הישראלית. ואם כנים דבריך ואתה מבין, ואני יודע שאתה מבין, את החשיבות של הלכידות, את הלכידות כנשק, לא רק את היחד ננצח כסיסמה, בבקשה תגיע לפשרה על מועד בחירות. כיוון שהיה פה משהו שמצריך בחירות, שהממשלה לא יכולה להמשיך כמו שתוכנן מראש. ותקבל יותר מביטחון, וידעו הלוחמים בשטח, וידעו המשפחות של החיילים, כל המשפחות שקשורות בתוך האירוע הזה, שאין שיקולים פוליטיים בניהול המלחמה. נעשה את זה מתוך לכידות. אבל מי שאחראי ל"יש לכידות" זה מי שתרם רבות ל"אין לכידות". יש לך הזדמנות לתקן.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, ,ראשית אני כמובן רוצה למסור ניחומים למשפחת פופלוול ולכל קיבוץ נירים על הירצחו של נדב בשבי חמאס. אימא שלו, חנה פרי, חזרה מהשבי. אח של נדב, רועי, נרצח ב-7 באוקטובר. אני רוצה גם להזכיר שנדב צולם חי בשבי חמאס, וגם הוא נרצח שם בשבי. זה אומר שאנחנו חייבים לעשות הכול כדי להביא אותם הביתה עכשיו, ולא שעוד ועוד חטופים יירצחו שם בשבי. אני מוסרת תנחומים כנים למשפחה. אני רוצה לדבר כמובן על משהו אחר, על מה שהיה ביום רביעי האחרון בערוץ 14, שישבו שני גברים מעונבים וראיינו אדם שלישי שמסתבר שהוא איזה דוקטור או לא יודעת מה הוא, והוא הציג בפניהם מחקר. דוקטור לשנאה. דוקטור לשנאה, נכון. במחקר שהוא ערך יש הוכחה מדעית שב-7 באוקטובר נרצחו, נחטפו,

נשרפו ונערפו ראשים של הרבה יותר שמאלנים מימנים. המחקר המזעזע הזה, שלובה בו שאלה: האם נטייה פוליטית מצילה חיים? יפה, אגב, שהם שמו סימן שאלה. תראו, אני לא רוצה להתייחס לתועבה הזאת ולגועל הזה ולזעזוע הזה, אני רק תוהה: האם אין שום אדם שיושב שם בקונטרול, בעריכה של ערוץ 14, ולא אומר להם: תגידו, מה קורה לכם? מה נסגר אתכם? איפה המצפון שלכם? יש כאן מאות משפחות שכולות. יש משפחות של חטופים. אתם מבינים את הנזק שאתם עושים כשאתם מפרסמים את "המחקר המדעי"

מה אתם עושים? אין לכם טיפה אחריות ציבורית? אתם מאשימים את תושבי העוטף שהתיישבו על הגדר בכך שהם נרצחו בגלל העמדה הפוליטית שלהם? ואף אחד לא אומר, ואף אחד לא מתקן, והכול אפשר לפרסם? אז התשובה היא כנראה לא. כי אם היה אדם אחד שם בקונטרול של ערוץ 14 שאמר להם: תחזרו בכם, אל תפרסמו את זה,

אגב, שהם התנצלו אחרי זה ופרסמו הודעה. זה מעט מדי ומאוחר מדי. אתה יודע למה, קינלי?

הרעיון כבר ניטע בתוך המוח, וזה הדבר הכי גרוע. כל הזמן מדברים על הנדסת תודעה. זה לא עוזר שהתנצלת אחרי שכבר הנדסת את התודעה של אנשים לחשוב שאם אתה שמאלן, באיזשהו מקום כנראה שאתה אשם, אוי ואבוי, בזה שנרצחת ב-7 באוקטובר. וזה שהם באו אחרי זה והתנצלו, לא, בתודעה נגרם, נגרם נזק.

וכשאתה מפיץ סרטון או כשאתה מתראיין ואומר דברים נגד אזרחי ישראל, יש לזה השלכות, כי הרעיון הגרוע והנורא הזה כבר ניטע בלבבות של אנשים, וזה הדבר הכי גרוע. תודה רבה, אדוני.

הדוברת הבאה, חברת הכנסת טלי גוטליב. מה קורה פה? אני לא מצליחה להבין. החיילים שלי מנצחים בכל קרב, ועדיין אנחנו בתודעת הפסד, והאויב שלי, האכזרי, מפסיד בכל קרב והוא עדיין בתודעת ניצחון. ואת המשוואה ההזויה הזאת של תודעת הפסד מול תודעת ניצחון אנחנו לא מצליחים לשבור. ואנחנו לא מצליחים לשבור כי בצמרת צה"ל שכחו לדבר בשפת האויב. שכחו לדבר בשפת האויב. במקום שצמרת צה"ל תצא על בסיס קבוע בהודעות יום-יומיות, יום-יומיות, על החיסולים בעזה, ותצא בהודעות יום-יומיות על השתלטות על אדמה בתוך שטחי עזה, כל היום אנחנו רק שומעים: אנחנו מתחשבים בבלתי מעורבים, כל היום אנחנו רק שומעים: אנחנו סרים ומורידים את הראש בפני הדין הבין-לאומי. ובואו אני אתן לכם דוגמה: מישהו מוכן לומר לי איך יכול להיות שאני אסכן את החיילים שלי בלחימת גרילה, כי יש "בלתי מעורבים", במירכאות כפולות ומכופלות, שלא מוכנים להתפנות ממקום מסוים? לשיטתי שלי, אם הייתי גורם מחליט, הייתי אומרת לאויב את הדבר הבא: יש לך 48 שעות לצאת מפה. לא תצא דמך בראשך. אותו דבר בצפון. אני אגיד לכם למה אנחנו בתודעת הפסד למרות הניצחונות בקרב, כי האויב בז לנו ולועג לנו. כל מי שעוקב אחרי האויב כדי להבין איפה אנחנו נמצאים, עוקב ורואה שהאויב לועג לנו בלי הכרה. מתי הוא לא היה לועג לנו? אם היינו עושים מה? תופסים אדמה. אל-ארד, אל-ארד, אני אגיד את זה בפעם המאתיים. כי כל צמרת צה"ל וכל ההנהגה חושבים אותו דבר. אני לא ראיתי כזה דבר. זה כמו חבורה שלא מסוגלת לחשוב קצת אחרת. הייתי רגועה אם מישהו שם היה חושב אחרת, אם מישהו שם היה מסתכל בראייה רטרוספקטיבית והיה אומר: ואללה,

חבל שלא הקשבנו לגוטליב. אבל אני לא היחידה שאומרת את זה. אם אני רוצה לנצח את האויב, אני רוצה אותו על הברכיים. אם אני לא אכניע אותו ואני לא אוריד לו את העיניים ממני, יבואו עלינו אויבינו בחזיתות השונות. אם אני לא מטילה עליו מצור, למה שיהיה לי מודיעין על חטופים? אם אני נותנת לו מים, למה שאני אקבל משת"פ אחד?

ראיתם חסיד אומות עולם אחד בעזה ואני פספסתי? זה, צריך להטיל מצור, ולא להטיל מים. אבל אנחנו מכניסים נוטלה ובמבה וקינלי, זה מה שאנחנו מכניסים לשם. זה פשוט לא ייאמן. ואנחנו פותחים להם את כרם שלום, ואנחנו מקימים להם נמל, וקטאר ממשיכה לממן את עזה. למה שעזה, עם ארגון הטרור חמאס וג'יהאד אסלאמי פלסטיני, למה שהם יעשו משהו לטובת ישראל? כולנו מדברים היום על עסקת החטופים. שיהיה ברור לכל מטה החטופים, ששולחים לי אלף, אלפיים הודעות כל היום: זה לא במגרש שלי. אני רק חברת כנסת, אני לא חברת ממשלה, ואני לא מצביעה על העסקה הזאת, כך שזה לא רלוונטי להתיש אותי בהודעות. אבל אני שואלת אתכם: אתם שמעתם מה עמדת חמאס? כולכם מדברים פה, כבר אמרתי פעם, ואני אומר עוד פעם: נתנו עסקה, הממשלה הציעה עסקה, אנחנו נדבר על העסקה הזאת עוד רבות. חכו רגע, למה שסנוואר יסכים? סנוואר רוצה בחדלוננו. ככל שהוא רואה אותנו בחולשתנו ובכאבנו, למה שהוא יסכים? אנחנו קיבלנו רשימת חטופים? אמרתי לראש הממשלה: רק רשימת חטופים.

כדי שאני אדע שאנחנו בכלל מנהלים כאן משא ומתן על משהו ועל מה, רשימה של החטופים, שנדע שאתם בשליטה, מי חי ומי מת ואיפה. כי רק היום, רק היום שמענו על חילוצים. אז לכן אני אומרת פה, עם כל הכבוד, זה חוצה מפה פוליטית של ימין ושמאל. מה זה מעניין? אני רוצה לנצח, ואני גם מסוגלת לנצח. אני מסוגלת לנצח כי החיילים שלי אדירים וגיבורים. הפקודות שניתנות להם מדי פעם הן קצת תבוסתניות והן קצת מרכינות ראש בפני אומות העולם במקום בפני עצמנו. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות כנסת נכבדים, אלה שנותרו כאן בשעה הזאת. טלי, אני מקשיב ברוב קשב לדברים שאת אומרת. אני רק מזכיר לכולם: אנחנו בתקופה של ממשלת ימין, ימין מלא, ששולטת במדינת ישראל. אני שמח שעולים לכאן חבר'ה ומעבירים ביקורת על הממשלה, שאני אשמח מאוד אם היא תיעלם מהעולם הפוליטי שלנו ונרכיב משהו חדש שיתחיל לתקן את המדינה הזאת. אבל ממה נפשכם, אני פוגש במסדרונות חברי וחברות כנסת מהימין שמלאים בטענות על המצב הביטחוני ומלאים בטענות על המצב הכלכלי. אתם הממשלה. אם זה היה קורה חס ושלום אצלנו, ההפקרות הזאת, המחדל הענק הזה, אנחנו היינו עוצמים את העיניים, יורדים, לוקחים אחריות והולכים. על זה אתם צריכים לדבר. באיזו עוד מדינה ממשלה, ראש הממשלה שלה, אחרי אירוע כזה דרמטי וטרגי, לא לוקח אחריות והולך? אין בי טענה וחצי טענה לחיילי צה"ל. אני שמח על כך שהקוד האתי של צה"ל הוא הכי הומני בעולם, ואני שמח על כך שגם ברגעים קשים המפקדים והחיילים מאמצים את הקוד האתי המוסרי הזה. זה בנו, זה בגניוס היהודי. אנחנו לא כמו רוצחי האדם השפלים האלה. רוצים לשנות מדיניות? יש ממשלה. אבל הימין הרופס הזה, שרואה מה שקורה בצפון, שרואה אנשים אזרחי מדינה חוטפים מכל כיוון, וכל כוחו בזה שהוא עולה לכאן או שהוא עומד במסדרונות הכנסת ואומר לנו: תגידו, מה, איך זה? כאילו אנחנו מקבלים את האחריות. כאילו שאנחנו עם הממשלה. אצלנו זה לא היה קורה. אצלנו לא היה קורה לעולם מצב שבו החיזבאללה היה יורה יום-יום, מכתיב את החיים בצפון, ולא היינו מכריעים אותו. צריך להגיד את זה באומץ: אסור שאויב כזה ימשיך בצפון. אבל מה לעשות, כשיש ממשלת ימין רופסת, כושלת, שלא יודעת לקחת אחריות ולא יודעת לנהל מלחמה ולא יודעת להחזיר את החטופים שלה, אז היום, כשאנחנו עומדים ומסתכלים על שלוש המטרות של המלחמה כמו שניסחנו אותן לפני שמונה חודשים, שום דבר לא קורה. כישלון גדול. החטופים לא נמצאים כאן, המלחמה מדשדשת, תושבי הצפון חוטפים טילים ובורקאנים וטילי כתף ומה לא.

בושה וחרפה. לכן, טלי יקירתי, אני מעריך את הכנות שלך. אני מתווכח איתך, אבל הדברים שלך צריכים להיות מופנים לראש הממשלה. אבל אמרתי לו את זה. לראש הממשלה. הוא האשם. אבל שמעת אותי אומרת לו את זה.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם אני מצטרף לאבלה של משפחת פופלוול על הירצחו של נדב, בן המשפחה, ולאבלה של קהילת קיבוץ נירים, וגם, כמובן, לאבלה של משפחת יהוד. חבר הכנסת קריב, רק שנייה. יו"ר הקואליציה, יש שר תורן? סליחה. נחבא אל הכלים.

אדוני היושב-ראש, אני לא תכננתי לעלות ולדבר, אבל אי-אפשר להיוותר אדישים לפיליבסטר שעשה כאן השר וסרלאוף. היה עדיף לו לתת להצעת החוק הממשלתית ליפול ולא לעמוד כאן על הדוכן ולנסות ולתרץ את ההתנהגות הלא-אנושית של איתמר בן גביר ושל סיעת עוצמה יהודית, שעשו הכול היום על מנת שלא להאזין לזעקתן של משפחות החטופים. העובדה ששר בכיר בממשלת ישראל, חבר בקבינט הביטחוני, עשה היום תרגילי התחמקות במשכן רק כדי לא לשמוע דברים קשים מעינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, ובני משפחות חטופים אחרים, זאת בושה עבור כולנו. העובדה שעומד כאן השר וסרלאוף ומתרץ את ההתנהגות המחפירה הזאת ומאשים את המבקרים בכך שהם עושים שימוש ציני בכאבן של המשפחות, זה להוסיף חטא על פשע.

אני לא מתבייש ולא מהסס לומר ששר וחבר כנסת שלא מוכן להאזין בהרכנת ראש לדברים נוקבים של בני ובנות משפחות החטופים, שם את הסוגיה הזאת בצד, ולא נותן לה את העדיפות הראויה. הדברים צריכים להיאמר, מכיוון שבסופו של דבר, שרי עוצמה יהודית יצטרכו להרים את ידם בעד או נגד העסקה, וכולנו זוכרים כיצד הם הצביעו בעסקה הראשונה, שרק בגללה קרוב ל-100 חטופים וחטופות, ילדים וזקנים, שבו לביתם בשלום. אז כן, צריך לומר לך, השר וסרלאוף, ולשר הכושל, הכושל והבריון שעומד בראש המפלגה שלכם: אתם היום הוכחתם שזעקתן של משפחות החטופים עוברת לכם ליד האוזן בניסיון שלכם להמשיך ולשטות בציבור הישראלי בסיסמאות רהב ושקר של ניצחון מוחלט. זאת העובדה המצערת. כי מי שמעמיד את כאבן של משפחות החטופים מול עיניו, פותח גם את האוזן לשמוע את צעקתן ומישיר אליהן מבט, גם אם הוא אומר להן: דעתי לא כדעתכן. אבל המחווה האנושית הבסיסית הזאת היא קוד התנהגות הכרחי מצד שרים ומצד שרי כנסת. בושה על ראשו של השר איתמר בן גביר. בושה על ראשם של חברי סיעת עוצמה יהודית. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, גם אני רוצה להצטרף לתנחומים למשפחת פופלוול. אני בעצמי לא בן נירים, אבל הייתי בנירים לפני שנים רבות, ועדיין יש לי בלב פינה חמה מאוד לאנשי הקיבוץ ולקיבוץ עצמו. אני גם מכיר משם אנשים, וכמובן שזה נוסף לתנחומים האנושיים ככלל. אם היה מפרסם אהוד מנור את שירו "אין לי ארץ אחרת" בימים אלה, לא רק שהיה מוקע בידי רוב יושבי הבית הזה כבוגד ועוכר ישראל, אלא כנראה שאף היה נעצר ונחקר כמסית ותומך חמאס. "לא אשתוק כי ארצי / שינתה את פניה / לא אוותר לה / אזכיר לה, / עד שתפקח את עיניה" ממשלת הרשע, מפקירת החטופים, מקריבת החיילים, טובחת הפלסטינים ומחריבת קהילותיהם, רוצה שנשתוק אל מול שינוי פני הארץ, רוצה שנוותר לה ושנימנע מלהזכיר לה את פשעיה, פן תפקח הארץ את עיניה ותזרוק אותה לפח האשפה של ההיסטוריה, אולי עם עצירת ביניים בהאג. למרבה החרפה, רבים במה שמכונה אופוזיציה מיישרים קו עם ההשתקה ומכתירים כל ביקורת, עניינית ומתבקשת ככל שתהיה, מבית ומחוץ, כאנטי-ישראלית, אנטישמית, תומכת חמאס ושאר מיני אינפנטיליות.

כך נראה, מורכבת במידה רבה משילוב של חסרי לב ומוגי לב.

חסרי לב ששנאתם אומנותם וכל תכליתם גרימת סבל והרס בכל אשר יפנו, אם בשם אידיאולוגיה משיחית מופרעת, מיליטריזם נבוב, ואם סתם מתוך רוע טהור, מאידך גיסא, מוגי לב תאבי כוח וכבוד המודעים לעוולות וכזבי חסרי הלב, אך נמנעים מלקרוא עליהם תגר, ולעיתים אף נוטלים בהם חלק למען יישמרו כוחם וכבודם. לאלו ולאלו אומר: אותי לא תשתיקו. לא אשתוק אל מול הפקרת חטופים למוות בייסורים. לא אשתוק אל מול מלחמת שווא שבה נשלחים אנשים למותם המיותר כבשר תותחים. לא אשתוק אל מול טבח המוני של ילדים ונשים. לא אשתוק אל מול קריאות לרצח עם והשמדה. לא אשתוק אל מול הרעבה. לא אשתוק אל מול אלימות משטרה כלפי מפגינים. לא אשתוק אל מול חורבן והרס. לא אשתוק אל מול הפקרת הצפון. לא אשתוק אל מול עינויים. לא אשתוק אל מול השתקה. ארצי שינתה את פניה לפנים מכוערות של אדישות לסבל ואף עידודו. לא אשתוק לה. נגמר הזמן שלך.

אזכיר לה כדי שתפקח את עיניה,

עד שתתקן את דרכיה לטובת כלל יושביה.

לך לשבת, אתה תומך

בפרפראזה למשלי,

חושכת שבטה, שונאת ארצה, ואוהבה, שיחרה מוסר. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון,

חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח,

חבר הכנסת ניסים ואטורי, מוותר, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, מוותרת, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר.

אני מזמין את השר מרגי לסכם את הדיון, אין צורך. מוותר.

חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 148) (תחולת הדין הישראלי על עבירת חוץ שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל), התשפ"ג 2022, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 148) (תחולת הדין הישראלי על עבירת חוץ שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל),

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 15, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 148) (תחולת הדין הישראלי על עבירת חוץ שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל), התשפ"ג

אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה

נוסף לכך קבע שר הפנים, מתוקף סמכותו לפי סעיף 5(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 1965, ומתוקף סמכותו לפי סעיף 4(א) לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד 1994, לאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כי הבחירות ב-11 רשויות מקומיות יידחו ליום י"ח בחשוון התשפ"ה, 19 בנובמבר 2024. משמעות הדחייה היא, בין השאר, כי הליך הגשת ואישור הרשימות והמועמדים ייערך מחדש לקראת מועד הבחירות החדש. לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג 1993, מימון הבחירות ניתן לאחר הבחירות ועל פי תוצאות הבחירות. לעניין הבחירות שנדחו מאוקטובר 2023 לפברואר 2024 ניתן מענה בחוק לדחיית הבחירות ובהחלטת הוועדה הציבורית לפי סעיף 4א לחוק המימון על הגדלת יחידת המימון ב-17% לעניין בחירות אלה.

המצב החוקי כיום אינו נותן מענה מספק בנוגע להוצאות בחירות שהוצאו לקראת הבחירות במועדן המקורי או הנדחה (חודש אוקטובר 2023 או פברואר 2024, בהתאמה).

כאשר בפועל יידרשו המועמדים לקיים שני מסעות בחירות נפרדים אשר רק בגין אחד מהם הם יקבלו מימון לפי החוק הקיים. בנוסף, אין במצב הקיים מענה למועמדים שהתמודדו לקראת הבחירות במועדן המקורי או הנדחה ויבחרו שלא להתמודד שוב לקראת הבחירות בנובמבר 2024. על כן, מוצע לקבוע כי רשימות ומועמדים ברשויות אלו יהיו זכאים לפיצוי מאוצר המדינה בגין הוצאות בחירות שהוצאו על ידם בגין הבחירות שבסופו של דבר לא התקיימו במועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות. מדובר בהצעת חוק חשובה והכרחית, שמפצה מועמדים, אזרחים ישראלים מעורבים שביקשו להיכנס לזירה הציבורית ולהשפיע על היישוב שבו הם חיים בצפון הארץ ובעוטף עזה, אך בשל נסיבות שמעבר לשליטתם, לאחר שלקחו הלוואות והוציאו הוצאות ניכרות רק לשם הזכות לשרת את הציבור, נשמטה הקרקע מתחת לרגליהם והבחירות נדחו ברגע האחרון, שבועות ספורים לפני מועדן. מאז הדחייה מועמדים אלו נמצאים בחוסר ודאות, אינם יודעים מתי ייערכו הבחירות ובאילו תנאים ואם יזכו לפיצוי על ההוצאות שהוציאו כפי שהיו מפוצים אם הבחירות היו מגיעות לסיומן החוקי. חוק זה הוא חלק קטן אבל הכרחי בפיצוי היישובים המפונים על שנגרם להם. ועדת שרים לחקיקה תמכה בהצעת החוק, ואני קורא לכל חברי הבית לתמוך בהצעה.

תודה רבה לשר מרגי. נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח,

יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, מוותר, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

בעד, 12, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת הפנים